תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז 2016, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 8), התשע"ז 2016, שהחזירה ועדת החוקה, חוק ומשפט. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית), התשע"ז 2016, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 8) (חקירת חשוד בעבירת ביטחון), התשע"ז 2016, הצעת חוק העונשין (נשיאת מאסר בעבודות שירות, הוראת שעה), התשע"ז 2016. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק להחלפת המונח מפגר (תיקוני חקיקה), התשע"ז 2016, של חברת הכנסת מירב בן ארי וקבוצת חברי הכנסת. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/3452/20 וכלה בהצעת חוק פ/3472/20, הצעת חוק המפלגות (תיקון, איסור תרומה על-ידי שדלן), התשע"ז 2016, מאת חבר הכנסת מיקי רוזנטל, הצעת חוק צער בעלי-חיים (הגנה על בעלי-חיים) (תיקון, איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ז 2016, מאת חברת הכנסת תמר זנדברג, הצעת חוק העונשין (תיקון, הרחבת הגדרת הגזענות), התשע"ז 2016, מאת חברי הכנסת מסעוד גנאים וקבוצת חברי הכנסת, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי לחייל משוחרר לפי חודשי

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שהתכוונו לעסוק בסוגיית הכותל והבגידה ביהדות התפוצות, אבל בינתיים

של הממשלה הזאת ולדרך קבלת ההחלטות

הממשלה סופרים את הדקות שנותרו לנשיא אובמה וחוששים מפעולה שלו בדקה האחרונה, הממשלה מגישה לו על מגש של כסף סיבה טובה להתערב בסכסוך.

טראמפ, שעוד מודד את המרחק ממלונו החדש בשדרות-פנסילבניה

שוב, מביעים אי-אמון. בתחילת השנה הזאת,

ב-31 בינואר,

מתווה חדש. המתווה הזה נועד לשים סוף-סוף קץ למאבק

לקבל, לא רק לתת. והנה, ממשל חדש מגיע לארצות-הברית, כבר דיברתי על כך, והקהילה היהודית בדרכה מחפשת דרכים להגיע אליו ולדבר עם הנבחרים החדשים בממשל ובסנאט. כוחה של ישראל תלוי באופן מוחלט בתמיכה

איך אנחנו יכולים לדחות אותם? איך אפשר לומר להם שהאוהל היהודי הרחב

שידע לאכלס ולארח לאורך ההיסטוריה את כל היהודים, ושמר עליהם בדרך הזאת בטרגדיות ובאסונות שהעם היהודי עבר, האוהל הזה הוא פתאום קטן ואינו יכול להכיל אותם

שלא רק בארצות-הברית, על העובדה שמתווה הכותל שהממשלה ביקשה לקדם, נכנס למעין הקפאה. ואני חושב, אדוני אני לא יודע אם אתה יזמת את הצעת האי-אמון או שאתה רק מנמק אותה, אבל זה באמת לא נושא,

אני מעבה את נזיפתי הידידותית עוד יותר. זה לא נושא לאי-אמון בממשלה. כי מי כמוך מכיר את הממשלה, מי כמוך מכיר את הגוונים בממשלה ומי כמוך מכיר שאכן הייתה,

לראש הממשלה מחויבות להביא לאיחוד כלל הזרמים ביהדות תחת השקפה מפייסת, תחת חזון מאחד. אבל הדברים אינם פשוטים, מאוד מאוד. הם מורכבים. אני חושב שגם אם הרכב דומה היה בראשות יו"ר האופוזיציה דהיום, הרכב דומה של מפלגות, גם הוא היה מנסה לאתר את המכנה המשותף. לא היינו מגישים אי-אמון בנוגע למאמצים האלה, כי בסך הכול, באמת מדובר באחד הנושאים האלמנטריים יותר של אחדות הגורל היהודי. אתה יכול להבין את הזרמים האורתודוקסיים, שזה הרבה מאוד שנים הם בתחושה קשה של מגננה, של קרב בלימה. אנחנו זוכרים את הנושאים שנדונו בכנסת לפני שנים רבות. כיום הם כבר אינם נדונים, כי בית-המשפט העליון, בהרבה מאוד סוגיות, פסק את דברו ואמר את דברו וניצל את הווקום הפרלמנטרי והווקום המיניסטריאלי כדי להכתיב מציאות שהיא לא קלה לעיכול לחלק מן הגורמים בחברה הישראלית. זה בכלל לא חשוב אם הם בקואליציה או באופוזיציה. הם חלק מהעם שלנו, והם מסתכלים ומביטים בעיניים כלות: נחלה אחר נחלה שבעיניהם נכבשת בידי גורמים יריבים. אני חושב שגם הזרמים הלא-אורתודוקסיים תרמו תרומה מסוימת למצב שנקלענו אליו. כי לפעמים, כשאתה "מנצח" אל תחגוג את הניצחון. אל תעלה אותו על ראש שמחתך, כי בזאת אתה מייצר תחושה של מועקה אצל הצד האחר. אני חושב שזה לא היה נבון, וודאי שלא נבון להוסיף מאבקים אלימים ועימותים פרובוקטיביים בכותל. אין זה דבר ראוי. אני חושב שיושב-ראש הכנסת פנה, וראש הממשלה אני יודע שפנה לפני ימים לא-רבים, כדי שחיכוך כזה, שראינו לאחרונה, יימנע. כי הוא מיותר והוא בוודאי פוגע באפשרות למציאת פתרון. אני חושב שיש לנו באמת, לממשלה בעיקר, אחריות כבדה לנסות ולהגיע לריבוע של מעגל.

אפשר לעשות את זה. עובדה היא שאכן הממשלה קיבלה החלטה על כך, וכשהיא התקבלה היא לא הייתה שנויה במחלוקת בקרב הגורמים המרכיבים את הממשלה. הדברים הידרדרו לאחר מכן מתוך, אולי, חוסר בשלות, ואולי מתוך קושי כלשהו לעכל ולקבל ולהבין שבתוך ימים לא-רבים הנושא הזה יהיה כבר עובדה מוגמרת. גם כיום נעשים מאמצים רבים כדי שלא ירחק הרגע שהוויכוח הזה יהיה מאחורינו. אני הייתי רוצה שכל מי שמעורב בדיון הזה היום, לא יתרום להעצמת הלהבות. והיינו רוצים לראות את הכותל, היינו רוצים לראות את הזרמים השונים בעם היהודי מסוגלים להתגבר על המפריד, לחזק את המכנה המשותף. ברוח הזו אנחנו נבקש מן הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון.

תודה לשר צחי הנגבי. אני מזמין את חבר הכנסת באסל גטאס לנמק הצעת אי-אמון מטעם הרשימה המשותפת: כישלון הממשלה במיגור תופעת האלימות הגואה בחברה הערבית.

מטבע הדברים, השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מטבע הדברים, אני לא יכול לדבר בהצעת האי-אמון שלנו רק על עניין הפשיעה הגואה בקרב החברה הערבית, מבלי לדבר ולהתייחס למה שקורה השבוע בממשלה הנוכחית, בהנהגת נתניהו עצמו. הממשלה הנוכחית, רבותי, משתוללת, בצורה שלא מביישת את הציפיות מהנשיא הנבחר דונלד טראמפ, שהעולם נבהל והופתע מעצם בחירתו להנהיג מעצמה כמו ארצות-הברית. התנהגותה של הממשלה, רק השבוע, מגיעה לשיא של קיצוניות ואי-שפיות שמגמד את המצב ששרר ערב הירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין. המצב ששרר ערב אותו רצח, אפשר להגיד שקו עבה מחבר בין אותו רצח לעובדה שממשלה כזו שולטת כיום בישראל, ממשלה שחושבת שהיא יכולה להתנהג כאימפריה קולוניאלית בעולם של המאה ה-19. ומה יש לנו השבוע שמייחד את השבוע הזה? הממשלה והקואליציה הזו מביאות שלושה חוקים דרקוניים, מטורפים, הנובעים רק משיכרון הכוח. ללא מעצורים. חוק פולקמן, שיידון היום, על הגבלת הכניסה לישראל של כל מי שקורא לחרם על ישראל.

מניעת המואזין (אומר בערבית: המואד'ין,

שזה ממש משקף את זה שהממשלה הזו הגיעה לדורסנות. זו דורסנות של כובש קולוניאלי, שרוצה לחסל את התרבות ואת עצם הנוכחות של העם הילידי בעל המולדת במולדתו. מי שבא ובחר לגור ליד מסגדים שמהם נשמעת הקריאה לתפילה, ונרגש מזה, הדבר מפריע לו, מוזמן לעבור למקום אחר. זהו חוק גזעני, מדיר, אנטי-דתי. אנחנו לא נכבד את החוק הזה אם יחוקק. השקר המגעיל, שמאות-אלפי אנשים, כפי שאמר ראש הממשלה, סובלים מקולות המואד'ין, הוא שקר. עירום. הרי הרעש, כביכול, של דקה וחצי של קריאת אל-מואד'ין בקול נעים ומלא אמונה עמוקה, שבסך הכול קורא (אומר בערבית: אללהו אכבר, אללהו אכבר, לא אילה אילא אללה,) ומוסיף עוד שניים-שלושה חרוזים,

שקוראים למאמינים לבוא להתפלל. האם אפשר בכלל להשוות את זה למקורות הרעש היומיומיים שאנשים סובלים מהם, ולא ראינו את הממשלה הזו מזדרזת ליישם את החוק הקיים למניעת הרעש? אני, אדוני היושב-ראש וחברי, גר כאן בבית-צפאפא כשהכנסת פעילה, ממש-ממש מעבר לכביש קיים מסגד, כבר שנתיים וחצי. אני לא סובל ולא מרגיש שקול המואד'ין מפריע לי, כטענת אלה שלא רוצים בעצם לשמוע "אללהו אכבר". זו האמת. ואחרון אחרון, חוק ההסדרה, שבא להסדיר את השוד של הקרקעות בשטח כבוש, שהוא עצמו, הכיבוש, הוא השוד הגדול. בניגוד לחוק הבין-לאומי ובניגוד לכל זכות בסיסית של אדם, רוצה להכשיר את אותם מעשים נפשעים של בניית התנחלויות, כאילו רק הבתים שנבנו על הקרקע הפרטית הפלסטינית הם לא-חוקיים. זו הדרך להכשיר אותם ולהשכיח את עמונה עצמה ואת שאר ההתנחלויות, שכולן, כל-כולן, הן בלתי חוקיות. ואני מוכרח גם להתייחס לכנס המביש, שהוא סימן מובהק של מה שקורה בימים אלה, שהיה בכנסת בשבוע שעבר, לצערי הרב, בהשתתפות יושב-ראש הכנסת ושרים, בקריאה לשנות את הסטטוס-קוו במסגד אל-אקצא. מה זו אם לא עדות לעוד השתוללות, השתוללות של הימין הקיצוני הדתי ההתנחלותי? זוהי אותה ממשלה שמחליטה גם לזנוח בכוונה תחילה את תפקידה הבסיסי כלפי 20% מאזרחיה, הערבים, כשהיא מפקירה את ביטחונם האישי, כשהיא לא ממלאת את תפקידה המרכזי במלחמה בפשיעה ובאכיפת החוק, כדי לאפשר קיום בסיסי של האדם והחברה. ראו נא מה המספרים אומרים, רבותי. 1,160 אזרחים ערבים נרצחו מאז שנת 2000 בפעולות פשע. 59% ממעשי הרצח במדינה מתרחשים בחברה הערבית. 55% מניסיונות הרצח. 58% מעבירות השרפה. 47% מעבירות השוד. למרות כל הדיונים שיזמנו כאן וכל ההבטחות, אין שום תוצאות בשטח. המצב הולך ומידרדר. המשטרה טוענת שרק פתיחת תחנות חדשות וגיוס 3,000 שוטרים ערבים יפתרו את הבעיה. אנחנו טוענים שלמשרד לביטחון הפנים ולממשלה אין תוכנית עבודה ואין כוונה אמיתית לטפל בבעיה. אדוני השר, ב-20 השנים האחרונות נפתחו עשרות תחנות משטרה ביישובים הערביים. זה לא גרם להפחתת הפשיעה.

אני יכול להגיד בפה מלא שהסחר בנשק הבלתי-חוקי פורח מתחת לאפם של השוטרים באותן תחנות. אנחנו גם יודעים על מקרים רבים של שיתוף פעולה בין המשטרה ובין כנופיות בעולם התחתון בחברה הערבית. אנו מאשימים בפה מלא את, בין המשטרה ובין העולם התחתון? כן, כן, כן. תחזרי לדיון בוועדת הפנים. אז מה, אתה מאשים את המשטרה, שהיא עולם תחתון? תחזרי לדיון האחרון על העלייה בוועדת הפנים. אנו מאשימים בפה מלא את הממשלה הזו ואת המשטרה, שהיא בכוונה מזניחה את החברה הערבית ומשאירה אותה להתמודד לבד עם הפשיעה הגואה, בתנאים הקשים שהיא בעצמה יצרה,

של אבטלה, של צפיפות דיור ושל מצוקה קשה, שהפכה את הכפרים שלנו ואת היישובים שלנו לשכונות עוני ופשע. הממשלה הזו עוד תגלה שהפירות של מדיניות זו הם פירות באושים, שגם החברה היהודית תסבול ממנה,

לא תוכל להלין על תוצאות מעשי ידיה. הממשלה הזו צריכה ללכת הביתה.

תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. בבקשה, אדוני. השר ארדן ישיב בשם הממשלה.

חברי חברי הכנסת, ניסיתי להאזין בקשב רב להצעת האי-אמון של חבר הכנסת גטאס, ואני חייב לומר שזה היה מתסכל מאוד, כי בעצם בדרך שבה הוא נימק את הצעת האי-אמון מקופל חלק מהטרגדיה של הציבור החשוב כל כך, של ערביי ישראל. ביקשתם הצעת אי-אמון. נימקתם אותה. קראתם לה: "הכישלון של הממשלה במיגור תופעת האלימות הגואה בחברה". מתוך עשר הדקות שמוקצות לאי-אמון, דומני, חמש. דיברת יותר מחמש. הסתכלתי בשעון.

אני קובע לי איך אני אדבר, לא אתה. בסדר, הוולגריות שלך אינה משנה את המציאות. אתה יכול לדבוק בה כדרך חיים, אבל זה לא משנה שום דבר במציאות. במציאות בזבזת את רוב הזמן שלך על האשמות בנושאים שאני בכלל לא רוצה לעסוק בהם, ועשית טובה לציבור שלך בכך שאמרת כמה דברים, שתי דקות, שלוש דקות בסוף, כדי לצאת ידי חובה. וזה מצער. כי אם יש משהו שבאמת צריך לחולל בו שינוי דחוף במצב במדינה, זה באמת ברמת הביטחון האישי וברמת האלימות שממנה סובל רוב הציבור הערבי, שהוא חף מפשע, שהוא לא אשם, שאין לו רצון להיות מעורב באירועים פליליים או לא פליליים,

אבל במקום, וזה לא כולם,

יש חברי כנסת שנוהגים אחרת מקרב חברי הכנסת הערבים,

לצערי הרב, רוב חברי הכנסת הערבים נוהגים בדרך שאתה נהגת כרגע, וזה במקום לחשוב איך לשתף פעולה, כשיש רצון אמיתי וכן במשרד לביטחון הפנים ובמשטרה לחולל שם שינוי, אז לחפש איך להאשים, לדבר בכלל על נושאים אחרים לגמרי, ולא לעסוק בעיקר ובפצע הכואב-המאוד של החברה הערבית. אז אני, ברשותך, אתייחס לנושא כפי שהוא. לצערי הרב, תופעת האלימות הגואה בחברה הערבית היא לא תופעה חדשה בחיינו, היא לא נולדה במהלך כהונתה של הממשלה הנוכחית, וגם לא בתקופת כהונתן של ממשלות ישראל האחרונות. אבל כפי שאפרט מייד, הממשלה הנוכחית היא אולי הממשלה הראשונה שהחליטה באמת להתמודד עם התופעה הזאת, לתקוף אותה ולפעול בכל הכלים העומדים לרשותה כדי למגר אותה. בשנים האחרונות פועלת משטרת ישראל בחברה הערבית בשני מישורים מקבילים: במישור האחד היא פועלת לחיזוק שירותי המשטרה הניתנים לציבור הנורמטיבי במגזר הערבי, ובמישור השני היא פועלת להגברת האכיפה כלפי מפרי חוק במגזר זה. לצורך זה הוספו במשטרה בשנים האחרונות מה שהמשטרה קוראת לו "אורגנים" אורגנים משטרתיים חדשים, ייעודיים למגזר הערבי. הוקם ימ"ר, יחידה מרכזית, מרחב חוף, מרחב קדם במחוז ירושלים, תחנת המשטרה קדמה הורחבה, זו שקמה על בסיס תחנת טייבה, הוקמו יחידות ייעודיות בתחנות רלוונטיות, כגון יחידות סיור,

חקירות, ונוסף

בשיתוף עם הרשויות המקומיות הערביות, ויש לנו שם שיתוף פעולה מצוין, אני חייב לומר ולשבח את ראשי הרשויות, יחידות שיטור עירוני, וגם נפתחו תוכניות משלבות לבני-נוער מהמגזר הערבי. נוספו תקנים וחוזקו מערכים, הכול כדי לטייב את השירות לאוכלוסייה הערבית. מטבע הדברים, וזה אולי דבר שקשה להבין ולקבל, ההתמודדות הזאת היא לא התמודדות קצרת טווח. לגייס, לצרף שוטר, לאתר אותו בכלל, להכשיר אותו ולהוציא אותו לשטח לפעילות זה תהליך, חברי חברי הכנסת, מי שלא מכיר, שלוקח לפחות שנה, אם לא למעלה מכך, זה תלוי בהתמחות של אותו שוטר. בשל חשיבות חלקה של המשטרה בהתמודדות עם הפשיעה בחברה הערבית ומתוך רצון אמיתי וכן להגביר את האמון כלפי המשטרה בקרב הציבור הערבי, יזמתי תוכנית פעולה רב-שנתית, לשנים 2016 2020, לצורך שיפור הביטחון האישי במגזר הערבי ולטובת חיזוק הביטחון האישי במחוז ירושלים. התוכנית הזאת אושרה בהחלטת הממשלה ביום 10 באפריל 2016, לפני כשבעה חודשים. על-פי תוכנית זו, בחמש השנים הקרובות תקים המשטרה תחנות משטרה חדשות נוספות, תרחיב תחנות משטרה קיימות ותוסיף 2,600 שוטרים חדשים, בעלות של 2 מיליארד שקלים. למעשה, חברותי וחברי חברי הכנסת, מדובר בתוכנית, אני לא יודע למה התכוונת, שנפתחו עשרות תחנות משטרה, בכל מדינת ישראל יש 70. אולי אתה לא מבחין בכלל בין תחנת משטרה, שיש בה מענה למגוון או לכל העבירות, לבין נקודת משטרה, שזה בסך הכול נקודה קדמית, שנותנת איזה מענה, מאוד מאוד מצומצם. בכל מדינת ישראל יש רק 70 תחנות משטרה, ובודדות בלבד, לצערי, ממוקדות ביישובים הערביים ונותנות להם שירות ממוקד. אני לא בא לומר שזה בסדר,

אני חושב שהיה כאן באמת עוול ארוך-שנים, וקודם כול, זאת חובתה של הממשלה ושל המשטרה לתת שירותי משטרה ואכיפת חוק וסדר באופן שוויוני, כי זה למעשה הבסיס לכל דבר אחר, כשמדברים על השתלבות בחברה, כשמדברים על היכולת להצליח, לשגשג, לבנות מערכת חינוך מוצלחת, או להביא משקיעים שיפתחו מקומות עבודה, הכול הכול מותנה קודם כול באכיפת חוק וסדר ברמה בעצם מקובלת. פה באמת הדבר העצוב, אפילו מתסכל, אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שבמקום לעבוד יחד, ובמקום לשבח את הרצון הזה ואת ההקצאה של המשאבים,

זה עדיין בתחילת הדרך של היישום, ובמקום להירתם למהלך ההיסטורי הזה, ולשדר גם לציבור שלכם כמה המהלך הזה חשוב, כמה כדאי שכולנו נירתם להצלחה שלו, לצערי, מוגשת הצעת אי-אמון, בעיני מיותרת לחלוטין, שלא תורמת שום דבר למצב של החברה הערבית ולמצבם של אזרחי ישראל הערבים. כדי ליישם את התוכנית החשובה הזאת אני פעלתי עם המפכ"ל להקים במשטרה את מינהלת החברה הערבית, בראשות קצין בדרגת ניצב, פעם ראשונה מאז קום המדינה שמונה ניצב מוסלמי, הלוואי שיהיו עוד הרבה כמוהו, ג'מאל חכרוש מכפר-כנא. המינהלת מסייעת למחוזות בבניין הכוח, בהקמת התחנות, בגיוס השוטרים וכן בהסברה בקרב המגזר הערבי, מתוך שאיפה להגדיל את מספר השוטרים בני האוכלוסייה הערבית. כבר כיום, כבר כיום, ואני מזמין אתכם, אני מזמין אתכם, אולי כמו מינהלת הבדואים? כבר כיום, למרות ניסיונות להצר את צעדיה של המשטרה, וגם לאיים, פשוט לאיים, על כלי תקשורת ערביים שרוצים להשתתף בקמפיין הזה ולקרוא לצעירים ולצעירות ערבים להצטרף לשורות המשטרה,

כלי תקשורת מקבלים איומים כשהם מעלים קמפיין כזה, כבר היום מדווחים לי על מספר חסר תקדים, של בקשות מצד צעירים במגזר הערבי להתגייס למשטרה, ואני מאמין שזה מעיד יותר מכל דבר אחר על סיכויי ההצלחה של המהלך.

חשוב לזכור כי לטיפול באלימות יש שני רבדים: לחימה בפשיעה וטיפול באלימות הפנימית. החלק של הלחימה הישירה בפשיעה מונח לפתחה של משטרת ישראל. פשיעה זו פוגעת גם במגזר הערבי עצמו,

מאבקי שליטה אלימים ועוד ועוד וגם במגזרים אחרים, שסובלים מפשיעת רכוש נרחבת המבוצעת על-ידי עבריינים מקרב החברה הערבית. מנגד, הטיפול באלימות הפנימית, בתוך המגזר, טעון טיפול עומק חברתי, ולא רק טיפול משטרתי טהור. התשובה היא לא רק באכיפה, בהעמדה לדין ובהכתמת עתידם של צעירים או בני-נוער, אלא פה, ואני בטוח שאתם כנבחרי ציבור מבינים מצוין מה אני אומר, בלי שיתוף פעולה, בלי התגייסות, בלי אמירה פנימה, גם כלפי החברה הישראלית, שמעתי היום על כמה יוזמות דווקא מבורכות, למשל בנוגע לירי לציון שמחה באירועים, אז אני מציע,

שבמקום לבוא בהאשמות, לזהות שהפעם באמת יש כוונה אמיתית, שכבר מגובה בהחלטות ממשלה ובתקציבים, ואם הכוונה שלכם היא באמת אמיתית, תמצאו דלת פתוחה, תמצאו שיתוף פעולה, תמצאו כל דבר שתרצו, כדי לחולל את השינוי שכולנו כל כך רוצים בו. בתקופה האחרונה, אני שוב מציין ומברך על הרוח החדשה שאנחנו מוצאים במנהיגות הערבית, בעיקר ברמה המקומית, שמביטה פנימה, לתוך החברה, ולא רק מחפשת אשמים חיצוניים. נדמה שקולות כאלה הם תנאי בסיסי שיאפשר לחולל את השינוי הנדרש.

קולות אלה עדיין לא הגיעו מספיק לכנסת ישראל, ובטח לא בעוצמה שנדרשת כדי לחולל שינוי. משטרת ישראל בהנחייתי תעשה כל שביכולתה לסייע לכל מאמץ מנהיגותי פנימי לטיפול באלימות בכלים קהילתיים, עד למיגור התופעה. משטרת ישראל, ואפשר לראות את זה בכל מסמך מדיניות שיוצא היום מהמשטרה, בכל הקצאת משאבים, רואה בכך חלק מרכזי ממשימתה לטפל בנורמות הציות לחוק בכל מגזרי החברה. לכן, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, יש לך יעד?

אני מבקש מהכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. יש יעדים? מה היעד שלכם? תודה לשר לביטחון פנים חבר הכנסת גלעד ארדן. מה היעד שלכם, תפיסה לא נכונה. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מאיר כהן, לנמק את הצעת האי-אמון מטעם יש עתיד: הפקרת יישובי הצפון וגריעת התוכנית לחיזוק הצפון מתקציב המדינה. בבקשה, חבר הכנסת מאיר כהן. ישיב לו השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל שהוא גם שר הפנים,

אדוני: ממשלת ישראל החליטה בשנה שעברה על גיבוש תוכנית לאומית לפיתוח הכלכלה והחברה בצפון. כ-18 מיליארד שקלים הובטחו כדי לצמצם את הפערים ההולכים וגדלים בין הצפון לשאר חלקי

הנחישות שלכם כשמדובר בטיפוחו וחיזוקו של חבל ארץ שהורינו הגירו את זיעתם להפריחו? אני לא מוצא הבדל בין מתיישבי יש"ע למתיישבי הגליל, הצפון והנגב, אז למה אתם, חברי הבית היהודי, מרשים לעצמכם, בעזות מצח, להפקיר את הצפון? הורינו נשלחו לפריפריה, אדוני השר, בצו חירום, ליישב את האדמה. הקיבוצים וההתיישבות העובדת, לצד עיירות הפיתוח והיישובים הערביים, נאחזו בקרקע, ובסיפור הירואי עשו יש מאין. לעתים חבטו בהורים שלנו. אתם, ראש הממשלה וחבר מרעיו,

וקואליציית ההישרדות שלכם, חובטים גם בילדים שלנו, בבנים שלנו שחיים שם. אותם צעירים וצעירות נוטשים את הצפון. רק בעשור האחרון, אדוני השר, עזבו את הצפון 25,000 אזרחים ואזרחיות. אני מכיר את הבעיה הזאת גם מהנגב. אלה שעוזבים הם אלה שעדיין יכולים לעזוב. אבל, לצערי, אלה הם דור העתיד של הצפון, שמאסו בהתעלמות הסדרתית של המדינה מהגליל והצפון. שימו לב לנתונים האלה, וחבל שלא כולם כאן לשמוע את הנתונים האלה: השכר הממוצע בצפון, שרי המכובדים, נמוך ב-30% מבמרכז. ליתר, אנחנו מנתחים את הנאום שלך לעומק. אנחנו מנסים להבין מה זה "חבר מרעיו" מלשון רֵע או מלשון רוע. לא לא, רֵעַ, רֵעַ, רֵעַ. אתה יודע שבכל זאת אנחנו שומרים על ממלכתיות,

אנחנו מלמדים עליך זכות. אז אם הוא לא הבין, תסביר לו. לא, להפך. אה, הוא הבין?

השכר הממוצע בצפון נמוך ב-30% מבמרכז. ליתר דיוק, הוא קטן ב-4,500 שקלים, שכך מרוויחים השכירים בצפון. 43% מאנשי הצפון, הגברת שאשא, משתכרים שכר מינימום. שיעור העוני בצפון הוא הגבוה ביותר בישראל, 31%. כמעט שליש מתושבי הצפון נמצאים מתחת לקו העוני, לעומת 11% במרכז. האבטלה בצפון לא מותירה יותר מדי ברירות לצעירים וצעירות שחשבו להקים את ביתם: 10% אבטלה בצפון, פי-שניים מהממוצע הארצי. על הפערים בבריאות מה יש לי לדבר? זה צריך להדיר שינה מעינינו, המשוואה הנוראה היא שבצפון חיים פחות, ומתים יותר, מאשר במרכז. רק 1.5 מיטות לכל 1,000 תושבים, לעומת 2.2 מיטות בתל-אביב. רק 2.2 רופאים בצפון ל-1,000 תושבים, לעומת 4.7 רופאים במרכז הארץ. בחודש יוני אישרת, אדוני ראש הממשלה, את התוכנית לחיזוק הצפון, תחת הכותרת הבומבסטית, המאפיינת אותך: התוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז הצפון. בעקבות ההחלטה ישבו אנשי הצפון בחריצות ובנחישות האופייניות לאנשי הפריפריה וגיבשו תוכנית יסודית, שכללה עבודת מטה, בהובלת ראשי הרשויות ושלושת האשכולות בגליל, בשיתוף תעשיינים, אנשי אקדמיה ונציגי התושבים. אדוני ראש הממשלה, 18 מיליארד שקלים הובטחו לצפון,

כהרגלך, בעסקנות האופיינית לך, השמדת את התוכנית ובחרת לא לתקצב שקל אחד. תוכנית שעליה אתה החלטת. במקום זה אתה ממשיך בדברי הרהב חסרי התכלית ומספר לכולנו בכל הזדמנות על גורדי השחקים בצפון ובדרום ועל הכלכלה המתפתחת. בפועל זנחת את תושבי הצפון. ואני מוסיף, כך אני מרגיש כאיש פריפריה, אתה, אדוני ראש הממשלה, בז לאנשי הפריפריה.

כמובן, תמצא את הססמה שבאמצעותה אתה תנסה להוביל אותנו בבחירות הבאות. לא לעולם חוסן. אני משוכנע שכל אותם אנשי הצפון, ובראש חברי המפלגה שלך, יבינו שהפעם שמים לזה סוף. אתה לא רק פוגע בהם, אתה פוגע בילדים שלהם. אני פונה אליך, אדוני שר האוצר, אתה לא חשוד בעיני כאדם לא חברתי, יתרה מכך, אתה בא משם, אתה אומר "אני צפוני", אתה מגדיר את עצמך. אתה מודע לפערים העצומים שמניתי, אתה יודע שההתיישבות בגליל, על כל צורותיה וגווניה, נמצאת לפני קריסה. אתה מכיר את הבעיות לא רק מעל לדפי ה"אקסל" של התקציב, אתה מכיר אותן בשטח. אתה שייך לדור שלי, שכבר שבע הבטחות לא ממומשות לאנשי הפריפריה. הפעם אין לך על מי להלין,

אין לך גם את מי להאשים, אדוני שר האוצר. אתה שר האוצר. אתה מכין את התקציב, ואתה, שחתמת על ההחלטה להוציא את התקצוב מתקציב 2017 ו-2018. חברות הכנסת וחברי הכנסת, איבוד הצפון על-ידי הממשלה הזאת, הפקרת התושבים, שמשמשים לנו חומת מגן, לכולנו, הם על המצפון שלכם. אין סיבה ראויה מזו להפסיק את המשך כהונתה של הממשלה הזאת. בשמי ובשם חברי לסיעה ובשמם של חלק לא מבוטל של תושבי הצפון, אנחנו מבקשים להביע אי-אמון בממשלה. תודה רבה, אדוני. אני מודה מאוד לחבר הכנסת מאיר כהן. הוא נימק הצעת אי-אמון מטעם יש עתיד. ישיב בשם הממשלה שר הפריפריה, הנגב והגליל, שהוא גם שר הפנים, אריה דרעי.

והוא השיב לך בצרפתית צחה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, חבר הכנסת מאיר כהן הנכבד, לעזיז, לתרגם? זה בערך כמו "חבר מרעיו" חבר שלי, רע. תראה, אני אתחיל לדבר בספרדית בסוף. היות שאני מחויב גם בכבודו של ראש הממשלה, אבל לא רק בזה, אני גם רוצה להיות אמיתי בעניין. אני ישבתי עם ראש הממשלה אולי,

אני לא יודע להגיד לך כמה, על תוכנית הצפון, במשך שנה ויותר, כמה וכמה ישיבות, עם כל הצוות הכי בכיר שיש לו במשרד, עם היועץ הכלכלי, מנכ"ל המשרד ואחרים, ואני חייב לומר לך שהתפעלתי מהירידה לפרטים שהוא נכנס אליה. לא על הכול הסכמנו, יש לנו חילוקי דעות, האם חיפה היא המטרופולין, או המטרופולין צריכה להיות במקום אחר. אבל ראיתי לאיזה רמה של פרטים, וגם,

הוא נתן לנו כמה רעיונות שאני חייב לומר לך שהוא מבין, הוא יודע, הוא השקיע זמן בנושא החשיבות של תוכנית הצפון. אין חילוקי דעות שהצפון היום, וטוב שאנחנו מדברים על הצפון, כיוון, דקה,

צריך לומר, קודם כול, אם אנחנו מדברים רק על הצפון זה הרבה בזכות הממשלה. ראש הממשלה בממשלות הקודמות קידם גם את תוכנית הדרום, והדרום היום במצב הרבה יותר טוב מהצפון. אז זה צרות של עשירים. אבל אנחנו חייבים גם לשים את האמת: כיום הדרום במצב, בכל הדברים שמנית, חבר הכנסת כהן, במספרים הסטטיסטיים, יותר טוב מהצפון. ולכן, מדאיג עוד יותר כמה צריך לעשות למען הצפון. אני חייב לומר לך, אבל גם צריך, עוד פעם, למען האמת, התוכנית לצפון היא לא דבר חדש שנולד היום. התוכנית הזו הייתה בממשלה הקודמת כשהיה שר אוצר שקראו לו יאיר לפיד, ואחרים, ותוכנית הצפון לא קודמה אז. היא לא קודמה. לא, לא, לא. היא לא קודמה. כיוון שאני לא רוצה להפוך את זה לכלי ניגוח, זה נושא של קונסנזוס, על הצפון כולנו מסכימים. אני בטוח שאתה דיברת מתוך כאב ולא מתוך איזו התגרות פוליטית או משהו כזה, כיוון שכולנו יודעים: הצפון הוא האזור הכי יפה בארץ-ישראל. אבל, לצערנו הרב, כיום הוא במצב הכי קשה. יש הגירה שלילית. כל המספרים שאמרת נכונים. אני יכול להוסיף עוד. אתה יכול להוסיף גם בנושא הבריאות את מה קורה שם בבתי-החולים, אתה יכול לדבר על תוחלת החיים. אתה יכול להוסיף עוד נתונים.

פשוטו כמשמעו, הדבר שלא רק מתבקש, אלא הוא ההכרחי ביותר: ללכת לתוכנית אסטרטגית לצפון. אני רוצה לומר לך את השורה התחתונה, אדוני חבר הכנסת מאיר כהן, השר לשעבר: תהיה תוכנית צפון, תרשום לפניך. עכשיו בתקציב 17' 18' תהיה תוכנית צפון. ישבנו בכמה ישיבות, השאלה כמה.

אני אכנס גם לפרטים. אני אכנס לפרטים. ישבנו בכמה ישיבות בהובלת שר האוצר עם שר הביטחון. הקמנו צוות בראשותם של שניים: של האלוף איתן דנגוט, שאני גייסתי למשימה הזאת, כולכם מכירים מיהו האלוף איתן דנגוט. הוא הסכים להיכנס לעניין הזה. הוא עובד כבר שנה שלמה. הוא ריכז וסיכם עם כל משרדי הממשלה והביא אותם עם האשכולות שהזכרת, עם ראשי העיריות, עם כל הדברים הללו. שי באב"ד, המנכ"ל של משרד האוצר, בצוות הזה. הם כבר ישבו בכמה ישיבות בשבועיים האחרונים. הם אמורים עד סוף חודש נובמבר,

להביא לנו את הסיכומים, ואנחנו נתקצב את זה ב-17' 18'. עכשיו לגבי זה,

כשזורקים את הנתון של 18 מיליארד שקל לתוכנית ארוכת שנים, אני רק רוצה להגיד לך לגבי שני סעיפים מרכזיים שם ולגבי המשמעות הכלכלית שלהם. למשל, הנושא של העברת מש"אות, מרכזי תחזוקה של הצבא, לצפון. המש"אות האלה, סעיף העלות של העברתן לצפון, זה ייתן כמה אלפי מקומות עבודה ישירים לאזור תעשייה ציפורי, מדובר על נצרת-עילית, וזה ייתן גם מסביב לכול עבודה בתחומי הברזל, וכל מה שקשור לזה, שזה דווקא די מפותח בצפון. זה ייתן המון עבודה ומקומות עבודה חדשים, זה בערך 9 מיליארד שקל. מאיפה המימון של הדבר הזה? זה לא מתקציב המדינה, זו הקרקע הכי יקרה במדינת ישראל. הם יושבים עליה היום, בצריפין, בתל-השומר. ברגע שמפנים מהקרקע אנחנו אמורים לממן את הסעיף הזה. זה, למשל, 9 מיליארד שקל מתוך ה-18. כבר מחצית הסכום. זה לא נמצא בתקציב המדינה, זה נמצא. זה התקצוב שלו.

למשל, כל הנושא של הכבישים והתשתיות והרכבות שמתוקצב כבר במשרד התחבורה לתוכנית, רק אנחנו רוצים להקדים את זה, להקדים את התקציבים. זה יהיה מתוקצב בתוכנית. זה קרוב ל-3 מיליארד שקל. הכסף הכי דחוף עכשיו ל-17' 18' דברים שאפשר לבצע אותם מייד. דוגמה? דוגמה. הבריאות שהיא נושא של פיקוח נפש, להוסיף מיטות, להוסיף צוות,

רופאים, ציוד. זה כסף שאנחנו צריכים ב-17', והוא מתוקצב. אנחנו הכנו תוכנית לזה. יש, למשל, נושא של עידוד תעסוקה. אנחנו צריכים לתת הטבות מיוחדות. כעומק הפריפריה כך עומק ההטבה: במס, במענק גדול יותר, בהכשרה מקצועית יותר, בשורה של דברים. אלה כספים שאנחנו צריכים ישירות ב-17' 18'. אלה דברים שאנחנו מתקצבים עכשיו, ועוד שורה, למשל,

הפקולטה לרפואה בצפת, כל הדברים הללו שהם מיידיים. יש דברים ארוכי טווח, ומה שאנחנו צריכים זה את התקציב לתכנון, את ההרשאות לתכנון שנתחיל בו ב-17' 18'. אבל התקציב הגדול יבוא לידי ביטוי יותר ב-20' 21'. לכן, אני לא רוצה להאריך יותר, כיוון שיש לנו הצוות הזה שבאמת מתכלל.

ישב עם ראשי הרשויות, ישב עם כל מי שצריך. הם יביאו את המסקנות שלהם, כיוון שהעבודה כבר מוכנה, אנחנו לא צריכים להתחיל מבראשית. עשינו עבודה, העבודה נמצאת. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים, ויש הבטחה של שר האוצר שהדבר יתוקצב ב-2017. אנחנו עובדים ביחד. אף אחד לא מוביל. כולנו בנושא של הצפון, כולנו משרתים את הצפון, כיוון שזה נושא לאומי ממדרגה ראשונה. שאלה.

האם בתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל היו, כמו שאני שומע, עודפים של מיליוני שקלים שיועדו לצפון ולא נוצלו? במשרד הנגב והגליל והפריפריה אנחנו מנצלים כל אגורה. לא עכשיו, מתקציבי עבר. לא, אני לא מכיר.

אנחנו מנצלים את כל זה. משרד הנגב והגליל שעוזר הרבה לצפון אינו יכול להכיל את תוכנית הצפון,

ברור שיצטרכו כאן תוספות תקציב גדולות. כמה כסף בדיוק? אני לא רוצה להתחייב. אני מחכה לעבודה של הצוות. אבל כולם מבינים, מדובר פה על מאות-מיליוני שקלים בתקציב 17', שיוכל לעשות את הדברים האלה שאמרתי. יוכלו לבצע אותם. אנחנו חושבים שהתעסוקה, אם אנחנו נביא לשם מפעלים גדולים, אם ניתן הטבות מיוחדות, אם נביא לשם גם תעסוקה שיש בצדה שכר גבוה, זה יעצור את ההגירה השלילית, וכיוון שכל הסיפור של העברות המש"אות מדובר לעוד שבע שנים, שמונה שנים, זה לא דבר שמתבצע מהרגע להרגע. להעביר מחנות ממרכז הארץ לצפון, זה ייקח זמן. אנחנו מחפשים גם דברים מיידיים שהם יהיו מנוע הצמיחה. להתחיל להניע. כמו שבדרום זה לא קרה ביום אחד, אך ברגע שהטרקטורים של עיר-הבה"דים עלו, אז כל הדרום כבר התחיל להניע את עצמו. אחר כך הביאו את הסייבר והביאו עוד ועוד ועוד. זה מה שאנחנו רוצים להניע בצפון, שכבר ב-17' יהיו כמה דברים שהם מניעי צמיחה, כדי להתחיל להניע את התוכנית הגדולה. לכן, אני מבקש כמובן להסיר את האי-אמון. הממשלה הזו בראשותו של ראש הממשלה, שר האוצר וכל השרים האחרים מחויבים לתוכנית הצפון. אנחנו נפעל בתוכנית הצפון ותהיה תוכנית הצפון בתקציב 17', בעזרת השם. תודה לשר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ושר הפנים אריה דרעי. אני מתכבד להזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג,

גברתי: התנהלות ראש הממשלה והרדיפה הגוברת אחר עיתונאים והתקשורת החופשית, מטעם סיעת מרצ. מי שישיב לחברת הכנסת זנדברג ולסיעת מרצ הוא השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, גברתי. עד עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נדמה לי שאני לא אחדש לכם אם אני אגיד שיום השנה ה-21 לרצח רבין לא היה כמו קודמיו. הוא לא היה רגיל. משהו יצא כאן. משהו השתחרר. אפשר לומר שיש איזה רוח בלהות שמרחפת מעל ממשלת הימין וראש הממשלה, זאת רוח הבלהות של רצח רבין. בשנה ה-21 לרצח התחיל באופן רשמי תהליך ההתנערות והמחיקה של הימין מאחריות, לא רק מאחריות להסתה שקדמה לרצח רבין, לא רק להסתה שמשתוללת היום, שדיברנו עליה אתמול הרבה, אלא גם, ואולי בעיקר, למחיקה ולרמיסה ולקטיעה של דרך רבין, דרך השלום. לדעתי, זאת הממשלה הראשונה מאז ממשלת רבין שבאופן מוצהר אפילו את מס השפתיים לתהליך השלום הפסיקה כבר לקיים. דחקה אותו הצדה, זרקה אותו לפח.

ראינו את זה בהתנערות של ראש הממשלה מהחלק שלו בהסתה שקדמה לרצח רבין. פתאום בשנה ה-21 היה דחוף לראש הממשלה לשחרר אוסף סרטונים שמוכיחים שהוא לא הסית. למה דווקא השנה? יש לי תחושה שעל ראש הגנב בוער הכובע. וכשצופים בסרטונים האלה, לא שאנחנו אספנו, שראש הממשלה פרסם בעמוד הפייסבוק שלו, רואים את ראש הממשלה, אז ראש האופוזיציה, כולו מיוזע, פנים קודרים, כביכול קורא להפסקת ההסתה. אין ספק שהוא לא רצה.

הוא לא תכנן שמישהו ייקח את החוק לידיים. אבל זה מעיד יותר מכול שהסתה היא נמר מסוכן, שאפשר לרכוב עליו אבל לא תמיד אפשר לשלוט בו. התוצאה היא לדיראון עולם, טראומה פתוחה בחברה הישראלית. רצח ראש ממשלה, ולא סתם ראש ממשלה, אלא ראש הממשלה שפנה לפיוס היסטורי עם הפלסטינים, שביקש לפתור אחת ולתמיד את הסכסוך הארוך והמדמם הזה ולסיים את הכיבוש הישראלי על העם הפלסטיני ועל השטח הפלסטיני. וגם לא פלא שהראשונים כאן במליאה לקפוץ להגן על ראש הממשלה בעניין הזה, של חלקו בהסתה, היו מנהיגי המתנחלים והציונות הדתית,

בנט, שר החינוך, עמד כאן, בדוכן הזה, אתמול ואמר: לפני 21 שנה התחיל תהליך ההסתה נגד ציבור שלם. לדעתי שר החינוך התבלבל. לא זה מה שקרה לפני 21 שנה. קרה משהו אחר, חמור בהרבה. עכשיו, אני מבינה שנבהלתם, שלא לזה התכוונתם. אני מבינה שרציתם להשתמש בהסתה, אבל אז להתנער ממנה. רציתם ליהנות מהתוצאות שלה בקלפי. שם התכוונתם לחסל יריב פוליטי, לא במציאות. אבל לא תמיד אפשר לשלוט בזה, ואת המחיר אנחנו משלמים זה 21 שנה. ועכשיו אנחנו יושבים בממשלה עם ראש ממשלה בלוגיסט. ככה הוא קרא לבנט, אבל האמת, אין הגדרה יותר קולעת מזה עבור ראש הממשלה עצמו, אין משהו שהוא נמוך מדי, שלא ייכנס לפייסבוק של ראש הממשלה. מואזין, הולך. עזרא נאווי, הולך. אונס שלא היה, הולך. אין משהו נמוך מדי בשביל הטוקבקיסט ביבי. אני רק תוהה כמה שנים ייקח עד שתאשימו את השמאל ברצח רבין, כי שכתוב ההיסטוריה כבר בעיצומו. יום אחד לא היה רצח פוליטי, ביום השני לא היה טבח בכפר-קאסם, ביום השלישי "הארץ" זה עיתון נאצי וביום הרביעי אילנה דיין היא שמאל קיצוני ונגד חיילי צה"ל. עכשיו, אילנה דיין. נאמר כבר הרבה על הקרב של ביבי נגד התקשורת, נחוש לפרק כל ביקורת, נחוש לנטרל כל הטלת ספק. דרך אגב, ממתי הכינוי "שמאל" הוא כינוי גנאי? זאת תופעה הולכת וגוברת שלצערי יש גם חלקים באופוזיציה שמשתפים אתה פעולה ונותנים לה לגיטימציה, אבל נתניהו נחוש, "השמאל" כבר הפך למילת גנאי, ויש מילות גנאי שמחכות בהמשך הרשימה. המילה הבאה שעומדת לצאת מהלגיטימציה זה "עיתונאי". עיתונאי הולך להפוך למילת גנאי. אחר כך "תחקיר", שגם הולך להפוך למילת גנאי. למה את לא עושה תחקיר על כמה מעריכים אותי בחו"ל? זה סוג התקשורת שראש הממשלה רוצה לראות: מלקקת, מפוחדת, חסרת שיניים, והוא אומר,

אחרי התקשורת, אחרי "עיתונאי" ו"תחקיר", גם "שופט" עומד להפוך למילת גנאי, או "חוק". חברי מהימין, מתי זה קרה שחוק ושלטון החוק הפכו לעניין הפרטי של השמאל והפרת חוק היא המומחיות הבלעדית של הימין? כשנחפש מתי זה קרה בדברי הימים, אחת התשובות תהיה היום, כששרי הליכוד, מפלגת השלטון עם 30 מנדטים, שמתגאים בהישג שלהם בבחירות כל יום, צפצפו צפצוף ארוך ומתמשך על החוק, על בית-המשפט, על היועץ המשפטי לממשלה, והסכימו להצביע בעד חוק שאומר שמותר לגנוב. זה כמו שאנחנו עכשיו נתכנס ונחליט שהשעה היא לא 17:04, השעה היא 08:00, ונגיד שזה הריבון, ככה הוא קבע. הכול מותר. זה מה שעשיתם אתמול, הצבעתם בעד חוק שאומר שמותר לגנוב. והאימה, האימה, הפחד של שרי הליכוד מקבוצות של מתפקדי ליכוד מההתנחלויות כל כך גדול, עד שלא נמצא אפילו שר אחד שיסכים להגיש ערר כדי לדחות את ההחלטה בשבוע. שבוע חסד. אף שר לא הסכים. בטח, מי המשוגע? מי השמאלן שיסכים להתגייס למשימה לשמור על החוק? אפילו אתה,

השר לוין, לא הסכמת להשתמש בזכות הווטו שלך. בטח, למה שתעשה את זה?

עמונה היא גנבה פשוטה ובוטה, גזל לאור היום. חוק ההסדרה שהצבעתם בעדו מרחיק אותנו מהתקופה הדמוקרטית מאות שנים אחורה, חזרה לתקופה הפיאודלית. אז הקרקע לא הייתה שייכת לכל האזרחים באופן שוויוני, והיא גם לא הייתה שייכת למי ששילם עליה. היא הייתה שייכת למי שהמלך החליט, והמלך יכול להחליט, למי שהוא רוצה. יש מעמד מיוחס. אבל אז אומרים: לא תושבי גבעת-עמל, לא שכונת-הארגזים, לא הבדואים בנגב ולא עבד אלרחמן עאשור, שזה אחד מבעלי הקרקעות הפרטיות בעמונה. אבל 40 משפחות ב-40 קרוונים לא חוקיים עם פסק-דין חלוט, זה כן. זה מעמד מיוחס. זהו, ביטלתם את הדמוקרטיה, חזרה לפיאודליה. הבוקר ברדיו יושב-ראש מטה המאבק בעמונה הודה,

די בגאווה מבחינתו, שהוא היה חלק מכתיבת החוק.

כלומר יש גם מקורבים שגם יש להם גישה לחוק, הם כותבים לעצמם, והם מצביעים, והם שופטים. נהדר. וכשלאף אחד בממשלה אין אומץ לשמור על החוק בעצמו, סומכים על הארגונים שמסיתים נגדם שיפנו לבג"ץ שמסיתים נגדם. הפשע המושלם, גם נגנוב וגם נסית נגד שומרי הסף של שלטון החוק. ומי שזה לא מוצא חן בעיניו, ניתן לו בראש את נבוט הדמוקרטיה, זה דמוקרטיה, זה מה שהציבור בחר. יפה מאוד. לאחרונה גויס גם הביטחון למשימה הפוליטית. חברות וחברים, בתשובת המדינה לבג"ץ מופיעה חוות דעת של המל"ל והשב"כ, של המטה לביטחון לאומי ושירות הביטחון הכללי, שמזהירים מפני אלימות אם עמונה תפונה. זו אחת הסיבות שהמדינה השתמשה בהן לבקשת הדחייה שלה, שבג"ץ היום שם לה סוף והודיע שהוא לא ימשיך לקחת חלק בפארסה של עמונה ולהמשיך לתת לממשלה לעשות צחוק מהחוק. אני רוצה לחזור רגע,

לחלק החשוב ביותר בתחקיר של אילנה דיין, אפילו יותר חשוב מתגובת ראש הממשלה, שהייתה חשובה בפני עצמה, והוא החלק שבו נחשף איך נבחרים לתפקידם בעלי התפקידים הבכירים והרגישים. בתחקיר זה הופיע כלפי ראש המוסד, שנדרש לעמוד במבחני נאמנות אישיים, וכשסירב לעשות את זה הוא לא מונה לתפקיד. אני רוצה לשאול, האם ראש השב"כ, שמונה רק לאחרונה,

עבר את אותו מבחן נאמנות? האם הוא סירב, או הסכים? האם חוות הדעת המוזרה שהגיש השב"כ לבית-המשפט, חוות דעת פוליטית לכל הדעות, שבינה ובין ענייני ביטחון של מדינת ישראל אין דבר וחצי דבר, האם היא קשורה למינוי הזה? האם אחרי שראינו את תחקיר "עובדה" של אילנה דיין אנחנו באמת יכולים לישון בשקט ולדעת שאין קשר בין הדברים? האם יש לנו פריבילגיה לתמימות הזאת? נדמה לי שאוסף האירועים האלה, הלחצים הפוליטיים, הצחוק מהחוק ובסופו של דבר גיוס הביטחון למשימה הפוליטית, מוכיחים שאין לנו יותר מדי סיבות לשקט, יש לנו הרבה מדי סיבות לדאגה. לכן אני מבקשת להביע אי-אמון בממשלה ובראש הממשלה.

תודה רבה לך, חברת הכנסת זנדברג. ישיב לה השר לוין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אדוני, סוף-סוף יש שיפור, צריך לומר, פתאום נעלמו הצעות האי-אמון האלה: הכישלון של הממשלה בנושא המדיני, הכלכלי והלאומי, הביטחוני, וכל הדברים הכלליים. הנה, חבר הכנסת פרי, למדו מיש עתיד, הגישו סוף כל סוף הצעות אי-אמון נקודתיות, ואני בהחלט מברך על זה. אני לא יודע למה, אדוני היושב-ראש, משום מה נדמה לי שזה לא מקרי שזה קרה דווקא השבוע, אחרי שאני כמעט שנה שלמה מבקש שהדבר הזה יקרה. אולי זה קרה השבוע כי אפילו בשורות האופוזיציה כבר הבינו שלהגיש הצעת אי-אמון על כישלון של הממשלה בנושא המדיני וכן הלאה זה באמת גובל בגיחוך. אתה יודע, ב-9 בדצמבר 2015 נשלח מכתב חתום על-ידי 37 חברי כנסת לראש הממשלה בנימין נתניהו.

תאמינו או לא, אני לא ממציא שום דבר, הנה חברת הכנסת גרמן, נדמה לי אחת מחותמות המכתב, אולי היא תוכל לספק לנו הסברים, לפחות בדיעבד, "הנדון: בהול. תגובה לדבריו הגזעניים של המועמד דונלד טראמפ. היום פורסם כי בכוונת ראש הממשלה להיפגש בסוף החודש עם המועמד לראשות המפלגה הרפובליקנית מר דונלד טראמפ. טראמפ הצהיר השבוע כי יש למנוע לחלוטין כניסת מוסלמים לארצות-הברית. לאחר אמירה גזענית ושערורייתית זאת, אשר זכתה לתגובות קשות ברחבי ארצות-הברית והעולם, לא יעלה על הדעת כי הפגישה תתקיים כמתוכנן. אנו קוראים לראש הממשלה לגנות בפומבי את הדברים וכן לבטל את הפגישה עם טראמפ, עד אשר יחזור בו מדבריו". אדוני השר, ממתי ראש הממשלה שומע ל-38 חברי כנסת?

יכולת לצפות שני מהלכים קדימה. אחריות לאומית, כל הכבוד. חבר הכנסת ילין, לא רציתי להזכיר שגם אתה חתמת על המכתב. אל תכריח אותי. לא, אבל למה הוא הביא אותו? עכשיו רק תארו לעצמכם מה היה קורה, לא ידעתי שיש כל כך הרבה כוח, תארו לעצמכם מה היה קורה,

חבר הכנסת ילין, תודה רבה. גם אתה חתום. תודה רבה. מה היה קורה אם במשרד ראש הממשלה היה יושב אדם אחראי פחות ומנוסה פחות מראש הממשלה נתניהו?

אחד מכל המועמדים האלה שלכם שרוצים להחליף אותו. באיזה מצב היינו נמצאים? מה דעתך אתה? אני אומר לך, חברת הכנסת גרמן, אני אומר לך, אתה לא עונה לי, אדוני השר. אתה מתעלם מדברי. גברתי, זה לא שעת שאלות עכשיו. מה דעתך על ההתבטאות הזאת של טראמפ? חברת הכנסת גרמן. תראי, חברת הכנסת גרמן, אני אגיד לך. מי שיזמה את המכתב, זה לא "פייר" שהוא יפנה אלי. מי שיזמה את המכתב, חברתה לסיעה של חברת הכנסת זנדברג, חברת הכנסת חברתי מיכל רוזין, שאיננה כאן, פשוט, אי-אפשר שלא להתפעל מהתבונה המדינית שהיא ראתה ביסוד המכתב שלה. תראו מה היא כתבה לנו אז: "אל לנו ליפול ברשת של נתניהו. היחסים האסטרטגיים עם ארצות-הברית אינם מובנים מאליהם" מה את אומרת? "ואם הממשלה תמשיך לירוק בפניהם"

איך אומרים? שנבטל את הפגישה עם מי שאחר כך נבחר לנשיא ארצות-הברית, זה כנראה לא נחשב יריקה בפנים, "כנראה נתמודד עם סכנה ביטחונית ממשית שטרם נראתה במדינתנו". מדהים, פשוט מדהים.

לפי פרסומים, באותה תקופה שהתפרסם המכתב הזה, ממשלת ישראל העבירה מסר למטה של דונלד טראמפ שלא יגיע, כי זה ייצור מבוכה לראש הממשלה. איך אתה מסביר את זה? כולם חכמים היום בדיעבד. חברת הכנסת זנדברג, את יודעת, זה בדיוק העניין. זה בדיוק ההבדל בין מדינאי נבון ואחראי, בין מדיניות שצופה צעד קדימה, לבין חוסר האחריות והדמגוגיה שלכם. בסך הכול, כשראש הממשלה נסע לארצות-הברית ונאם בקונגרס אל מול איראן, אני אזכיר לכם מה אמרתם. אולי אני אפילו אצטט אם אתם רוצים, יש כמה דוגמאות: "נתניהו הורס את היחסים עם ארצות-הברית עבור נאום בחירות" דברי המיועד מר לפיד, "פוגע ביחסים עם ארצות-הברית בגלל פוליטיקה" ציפי לבני. מה, באמת? והמכתב הזה מהו? פגיעה ביחסים עם ארצות-הברית בשביל מה? בשביל קבלת פרס נובל? אות המוסר? מה בדיוק היה הרעיון מאחורי הדבר הזה? עכשיו אני אומר לכם, ראש הממשלה נסע לארצות-הברית, ויש לנו היום, בזכות הנסיעה ההיא, עמדה מוסרית כדי להמשיך להיאבק ולומר את האמת שלנו בנושא האיראני ולדאוג שאיראן באמת לא תגיע למקום שאסור לתת לה להגיע אליו. חתימת מזכר ההבנות שנתן לנו והבטיח לנו סיוע לעשר שנים, 38 מיליארד דולר, מהלך שחיזק את היחסים עם ארצות-הברית.

עם אותו נשיא, ברק אובמה, שאתם כל הזמן מחפשים רק להראות היכן יש בעיות ואיפה היחסים עם ארצות-הברית נפגעים ועוד שורה ארוכה של פעולות כאלה, שבגללן, בסוף, כשהציבור הולך לבחירות, שוקל את הדברים, הוא שומע את הדברים שלכם והוא שומע את הדמגוגיה הזאת, אבל הוא מצביע אחרת. בהקשר הזה, חברת הכנסת זנדברג, אני אומר עוד דבר. חופש הביטוי, ואת זה ניסיתי להסביר כאן בשבוע שעבר בדיון שהיה בעניין ההצעה, שאינני יכול לכנות אותה אלא מבישה, שסיעתכם הציעה בנושא של ביטול יום הזיכרון לרחבעם זאבי הי"ד, כמו הזכות לשם טוב, חופש הביטוי הוא דבר שמגיע לכולם. כפי שאין זכות לשם טוב רק לאלעזר גרנות, שכתבו עליו את מה שכתבו עליו ב"ידיעות אחרונות", ועל בסיס זה אף אחד כאן לא חושב שצריך להרשיע אותו במשהו או למחוק את ההנצחה שיש לגביו, ואותו דבר לגבי משה סנה ואחרים מהמחנה שאני אינני נמנה עמו, אותו דבר נכון לגבי רחבעם זאבי. כך גם בעניין של התקשורת. יש חופש ביטוי ויש זכות ביטוי, לא רק למי שמסקר, לא רק למי שתוקף, לא רק למי שמדווח, לא רק למי שמבקר, אלא גם למי שמבוקר, למי שכותבים עליו ולמי שחושב שגם האמת שלו ראויה להישמע, אם באורך תגובה כזה ואם באורך תגובה

אני חושב שכל ההתעסקות הזאת מעידה רק על דבר אחד, אתם פשוט חוששים. אתם חוששים מזה שתהיה כאן דמוקרטיה אמיתית שבה הכנסת, הפרלמנט, מחוקקת והממשלה מבצעת ולא בית-המשפט מחליף את שניהם, שבה בוחרים שופטים בדרך שקופה ולא בחדרי חדרים בכל מיני עסקאות אפלות, בדרך שבה יש ריבוי ופלורליזם של כלי תקשורת, שבה כל הקולות כולם נשמעים. אז אולי גם אנשים יהיו פחות מופתעים מתוצאות בחירות במקום אחד ומתוצאות בחירות במקום אחר. שכל הקולות נשמעים אותו דבר. אני אומר לכם, אנחנו נמשיך לפעול באחריות. אנחנו נמשיך לפעול מתוך הסתכלות קדימה. אנחנו נמשיך להגן ולשמור על האינטרסים החיוניים של ישראל בכל התחומים. אנחנו גם נדאג שבמדינת ישראל יהיו חופש ביטוי, זכויות אדם ותקשורת חופשית לכולם.

תודה רבה לך, אדוני השר. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, אדוני השר לוין, זה באמת לרגע נשמע, אומנם קראתי קריאת ביניים, אבל הנה אני אומר לך שכל הקולות נשמעים אותו דבר. אני חושבת שלשם הממשלה הזאת מכוונת, לפחות לפי דרכי הפעולה שלה. בכל זאת אנסה להתמקד במה שניסיתי לדבר עליו היום. איפה חברת הכנסת מירב בן ארי? חברת הכנסת בן ארי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לך סיבה ממש להיות מודאגת. אומנם כולנו שמחים בשמחתך. כולנו, המפלגה? כולנו, כל המפלגות, כל הסיעות, שמחים בשמחתך. אבל אני רוצה לספר לך מה אין בתקציב המדינה הקרוב. בעיקר, אני רוצה לומר לכם במה הממשלה הזאת נכשלת בצורה שיטתית, ממשלה אחר ממשלה, בראשות אותו ראש ממשלה. מדברים על יוקר המחיה. זה דבר נהדר. בכלל, יש כבר כזאת דת יוקר המחיה. אז מדברים על נושא הדיור. יושב כאן שר השיכון, אני שמחה לראות אותו, כמו תמיד. עבר הזמן. כשאיילת עולה לדבר, הזמן לא, אין זמן מבחינתי.

חברת הכנסת שאשא ביטון, את חזרת חדה. זה לא היה כל כך חברי, אבל בסדר, אני סולחת לך. לך אני סולחת. יושב כאן שר השיכון המטפל בנושא בעיות הדיור. השר כחלון מטפל בנושא בעיות הדיור,

אני מקווה, באמת בשביל המדינה, אני מקווה שאנחנו בכיוון הנכון. אבל יש איזה מין הוצאה נסתרת כזאת שלא מדברים עליה ולא מדברים בה. כשאתה,

יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש הישיבה, שולח את עידו למערכת החינוך, אני רוצה לספר לך שאת אף אחד זה לא מעניין כמה זה עולה לך. את אף זה לא מעניין שהבת שלי עכשיו חולה או הבת של מישהו אחר חולה ואין מי שיטפל בה. את אף אחד זה לא מעניין שאנחנו כהורים כיום פשוט מתרסקים תחת הוצאות גידול הילדים. המשפחה הישראלית, חברי חברי הכנסת, פשוט לא מעניינת את הממשלה. לצערי, את המחוקקים היא מעניינת, אבל אנחנו מתקשים להעביר את מה שחשוב בעינינו. אני מדברת אתכם מגילאי הגן.

מדי פעם אני רואה שמדברים על גילאי אפס שלוש. אז אני רוצה לדווח ולעדכן את כל מי שלא יודע, אין ילד שנולד מאפס. הוא יכול להיות גיל לידה, אבל הוא לא אפס. מאותו רגע הוא זקוק לטיפול. בשלב מסוים הוריו, בעיקר אמו, אבל הוריו בכלל, יידרשו להפסיק לטפל בו בשעות מסוימות ולצאת לעבודה.

משום שהם צריכים לפרנס את עצמם. באופן מדהים, הממשלה, המדינה, לא חושבת שילדים עד גיל שלוש צריכים לקבל חינוך חינם במדינת ישראל, ועל כן הם בבית. מעונות-יום, מעונות-יום הממשלה לא בונה. הממשלה הזאת באופן שיטתי, השר לוין, הממשלה הזאת באופן שיטתי, אף שהקצתה כסף, לא ביצעה הקמה לא של משפחתונים ולא של מעונות-יום. אין לתאר כמה דיונים עשינו בוועדת הכספים בחצי השנה האחרונה רק בנושא הזה. פשוט לא בונים מעונות. יש 400,000 ילדים עד גיל שלוש במדינת ישראל, יש מקומות ל-112,000 ילדים.

אותי הדבר הזה, הנתון הזה, פשוט מדהים. הגענו כבר, תודה לאל, לחוק חינוך חינם. האם חוק חינוך חינם, רבותי וגבירותי, שבדרך כלל יודעות,

חברת הכנסת סויד? בדרך כלל יודעות טוב יותר מאחרים כמה זה עולה,

האם חינוך חינם הוא אכן חינוך חינם? התשובה היא לא. חינוך במדינת ישראל אינו חינם, גם כשהוא חינם, מה לעשות, פעם קראו לזה דמי שכלול, היום קוראים לזה תשלומי הורים. יש 5 מיליארד שקל תשלומי הורים, השר לוין, בשנה. האם כשלא ממצים את התקציב הזה, כפי שקורה בהרבה מאוד דברים, האם מחזירים אותו לכיסי ההורים? אדוני השר, גם לו יש עדיין ילדים צעירים, הוא יודע כמה עולה לגדל אותם. האם הממשלה,

חושבת שכשאישה צריכה לצאת לעבודה ועל כן צריכה לקחת מטפלת, האם ראוי שהוצאות אלה יוכרו הוצאות לצורך הכנסה? מובן שלא. ניסיתי להעביר את הצעת החוק הזאת בפעם האני-לא-יודעת-כמה בכנסת.

אני כבר מתכנסת לסיום. בסופו של דבר אני רוצה לומר לכם מה הדבר שהכי מטריד אותי בתקציב הזה.

שבתקציב הקרוב חוק יום לימודים ארוך שוב נדחה. השר לוין, אני לא מבינה איך אתם נותנים יד לדחיית היישום של חוק יום לימודים ארוך. חברתי חברת הכנסת שאשא ביטון, אם חוק יום חינוך ארוך הוא לא החוק המתאים, תביאו חוק אחר, תודה לך,

אל תשאירו את המשפחות הישראליות בלי פתרון.

אני מודה. חבר הכנסת סגן יושב-ראש הכנסת אחמד טיבי, בבקשה,

חברת הכנסת שאשא ביטון ערנית כמו תמיד. סיפור חייה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, (אומר בערבית: עמיתי חברי הכנסת,) החוק המוצע לא בא סתם משום מקום. בקדנציות הקודמות ניסו יוזמי החוק נגד המואזין (אומר בערבית: נגד הקריאה לתפילה,) לומר שיש לאסור אותו, כי יש שם הסתה, במסגדים. כך הייתה הטענה הראשונית. ואז הטענה הזאת לא תפסה, וכעת אנחנו עומדים מול טענה חדשה, רעש, מפגע סביבתי. אומר ראש הממשלה שהוא רוצה להפסיק את הסבל של מאות-אלפי אנשים, למרר את החיים לאנשים, אמר ראש הממשלה, ששנים הוא ממרר את החיים של מיליוני תושבים כאן במדינת ישראל. אם הבעיה היא רעש, הרי יש חוקים, ואתם יודעים שזאת לא הבעיה. כי אם מדובר ברעש, אדוני היושב-ראש, הרי בשעה 03:00 ו-04:00 יש רעש של מטוסים מעל כל היישובים היהודיים באזור המרכז. לא רק היהודיים. או היישובים הערביים באזור המרכז, מסביב לנמל התעופה. לא רק רעש של מטוסים, מכוניות אשפה בבוקר, משאיות, ביישובים, ב-03:00,

מטרידות את האנשים. לא רק משאיות, אוטובוסים, קווי "אגד" בבוקר, מעירים אנשים. עזוב אוטובוסים,

הכריזה של כניסת השבת, היא מעירה את כל האנשים משנת הצהריים. לא, זה מעיר אותך בדיוק בזמן. ויותר חמור, מבחינתנו כערבים, לגבי רגשות דת והרגלים של דתות אחרות, יום כיפור הוא סבל קשה מאוד לציבור הערבי, הלא-יהודי, ולמרות זאת אנחנו מכבדים את העובדה שלא נוסעים, גם בתוך היישובים, בתוך הערים המעורבות, ולא מבקשים לבטל את האיסור הזה, כי אנחנו מגלים הבנה לרגשות הדת של אחרים. אנחנו מגלים הבנה לרגשות הדת של יהודים, למרות הסבל, למרות הרעש, למרות המפגעים הסביבתיים. אבל יש קשר בין האסלאמופוביה, שנאת האסלאם והמוסלמים, לבין החוק הזה, לבין ההסתה של ראש הממשלה, המסית הראשי, בנימין נתניהו, הוא שעומד מאחורי החוק, הוא באופן אישי ואנשים מסביבתו עומדים מאחורי החוק. אני לפני כמה שנים עמדתי כאן ודיברתי על יחידת הכלבנים, שמאמנים כלבים לפגוע ולתקוף אנשים שאומרים "אללהו אכבר", ואז אמרתי (אומר בערבית: אמרתי אז אללהו אכבר עליכם ושאלתי ואני חוזר ושואל: אם יש פה כלבים, האם הם יעוטו עלינו בגלל שאנו אומרים "אללהו אכבר"?) האם מישהו יתקוף אותנו כי אנחנו אומרים "אללהו אכבר"? תוקפים ופוגעים בכנסיות, במסגדים (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: וזה הוא המקום שנֹאמַר בשם אלוהים הרחמן והרחום: "מנוולים מכול הם החוסמים את

ואצים להחריבם.

לא יוּתר להם להיכנס אליהם בלא חשש. בעולם הזה יעטו קלון, ובעולם הבא צפוי להם עונש כבד". והנוצרים שאתם מתקיפים את הכנסיות שלהם

שמך תבוא מלכותך יעשה רצונך כמו בשמים כן בארץ". אנחנו מכבדים את כולם. אנחנו מכבדים את ספר

תלמדו מאתנו.

ארבע דקות קיבלת, אדוני. נא לסיים. אדוני היושב-ראש, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר. (אומר בערבית:

כבר אמרת את זה אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללה הוא אכבר (אומר בערבית: בואו לתפילה. בואו לניצחון.

אתמול דיברתי במקום פומבי כלשהו, ודיברתי שם על רבין בהקשר, דיברתי על

ובדבר הזה, בדבר הזה הבית הזה צריך לעסוק, נא לסיים, אדוני.

על הדבר הזה יותר מכל דבר אחר צריך להביע אי-אמון בממשלה הזאת.

תודה לך, אדוני. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

יש לך מזל שאיילת לא נמצאת כאן, היא לא תשים לב לשעון. אתה לא תשים לב, בתור התחלה. תן לי קצת, תשים, תשים לב. תהיה קצת לארג'. דין אחד לכולם. תלמדו מסגן יושב-ראש שיש לו עתיד. דין אחד לכולם.

שלוש דקות, גברתי.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה,

לדבר על תוכנית הגליל, תוכנית הצפון והגליל. נושא בוער, תרתי משמע, בתקופה אחרונה, חשוב מאוד. כבת הגליל אני בטח לא יכולה להפריז בחשיבותה של תוכנית כזאת, אבל זה מדהים: לא משנה כמה פעמים נאמר בחודשיים האחרונים שיש תוכנית גליל בתוך תוכנית הצפון, יהיה מי שיתעקש לומר שאין תוכנית. יעמוד כאן שר האוצר, כבוד היושב-ראש, ביום ההצבעה בקריאה ראשונה על התקציב, ויספר על תוכנית, וימשיכו להתעקש שאין תוכנית, ישבו נציגי האוצר והמשרדים השונים בוועדות השונות ויספרו שיש תוכנית, ויהיה מי שיעמוד וימשיך להתעקש בצד הזה שאין תוכנית. לך תבין מה הסיבות. ראשי הערים אומרים שאין תוכנית. אז יש לי חדשות בשבילכם.

יש לי חדשות בשביל, החברים שלך.

ואני אתחיל מהסיפה.

יש תוכנית גליל בתוך תוכנית הצפון, ושותפים לה ראשי האשכולות, ואני מתקשה להאמין שראש העיר שלי אמר שהוא לא שותף, כי קשה לי להאמין שהוא לא מודע. הוא היה בהפגנה פה לפני שבוע.

חברים, כולם היו בהפגנה, גם אני הייתי בהפגנה, לא כי אין תוכנית,

לא, כבוד היושב-ראש, אתה משתתף אתי בדיון? לא, אני שואל שאלות.

את התקציב אתה תקבל, כפי שאמר השר דרעי, בעוד שבועיים-שלושה, כשנציג את התוכנית על כל פרטיה. אבל גם אני הייתי בהפגנה, כי זה כן חשוב שהקול של הציבור יישמע, ואני כן חושבת שהמחאה הזאת היא חשובה. אבל לצד זה, חוץ מהפוליטיקות שנעשו כאן, אני גם עובדת, עובדת במשך חודשיים ימים, עם כל הגורמים השותפים, ויורדת לפרטי-פרטיה של התוכנית.

למה אני אומרת "תוכנית גליל בתוך תוכנית הצפון"? כי כל אלה שצעקו בהתחלה: מזניחים את הגליל, תקיימו את תוכנית הצפון, לא טרחו בכלל לרדת לפרטים ולהבין שאין גליל בתוכנית הצפון, שתוכנית הצפון לא הרחיקה בכלל לעומקו של הגליל, הגליל המזרחי והמערבי. העיקר לצעוק. ובזכות ההתערבות שלי, וההתגייסות של שר האוצר משה כחלון, שמוביל היום יחד עם השר דרעי והשר ליברמן את תוכנית הגליל בתוך הצפון, יש התייחסות מיוחדת ומשמעותית גם לגליל המזרחי, גם לגליל המערבי, בשיתוף עם ראשי הרשויות שהביאו את התוכניות שלהם, כי לא הייתה תוכנית לגליל, והם יחד אתנו קובעים את סדרי העדיפות לשנתיים הקרובות, ואומרים איפה הם רוצים להתחיל. תספרי להם את זה, הם לא יודעים. הם יודעים את זה, אתה מוזמן לבדוק. ואתה יודע מה? מי שאומר שהוא לא יודע, אז כנראה הוא לא מעורב מספיק. אני חושבת שכדאי לו להתבייש לומר את זה.

בבקשה, עוד משפט.

כולם שותפים בעצם לסיפור הזה, ואני קוראת לכם עכשיו,

כל חברי האופוזיציה, כל אותם חברי כנסת שיצרו התלהמות וצעקו, חלקם בכבוד, חלקם בפחות,

סליחה, סליחה, אני רוצה משפט אחרון. תגידי, את בסדר? אני מבקשת מכם,

אני מבקשת מכם שתעמדו מאחורי הדברים שלכם. תהיה תוכנית גליל בתוך תקציב המדינה, תודה רבה.

ואתם תצטרכו להוכיח את כל מה שצעקתם בכך שאתם תצביעו על התקציב.

עיני כל הגליל נשואות אליכם, חבר הכנסת כהן, תודה. תודה רבה לך. מקיימים את ההבטחה שלכם, תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שאשא ביטון. ומצביעים על תוכנית גליל בתוך תקציב המדינה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שאשא ביטון. השר אורי אריאל, בבקשה, מטעם סיעת הבית

הראשית ולתת לו להמשיך להתנהל בצורה הזאת. יחד עם זאת, אנחנו מחפשים פתרונות אחרים, שיאפשרו לזרמים אחרים למצוא את מקומם, ואנחנו מקווים להביא את ההצעה הזאת לממשלה ולהביא לשינוי שיביא יותר אחדות, יותר שלום, בין הזרמים השונים ביהדות, כפי שמתאים לנו, כפי שהכותל המערבי באמת מייצג, ומאחד. הצעה נוספת היא לגבי הצפון. יושבים פה אנשים ונואמים, אני מסתכל וחושב מה הם תרמו, מה הם עשו.

אבל זה דינו של הבית הזה, וזה בסדר גמור. אמרתי ואומַר פה מה משרד החקלאות, בעזרת השם, יעשה בתוכנית הצפון, ואנחנו חלק מוועדת המנכ"לים שעוסקת בעניין הזה. אנחנו מדברים על העברת מכון וולקני לצפון, למקום שייקבע, הצפון זה עניין גדול, אבל זה הצפון, ואני מקווה מאוד שנצליח בזמן הקרוב לקדם את זה. דבר נוסף זה תמיכה בחקלאות מדייקת, כפי שמתפתחת,

בעיקר בצפון, גם באזורים אחרים, אבל בעיקר בצפון, ונעשה מאמץ לחזק את החקלאים במכסות של חלב, ביצים וכדומה, ככל שאפשר, ככל שזה אפשרי. תודה רבה, אדוני השר. תם הזמן.

זה מספיק. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה, מטעם סיעת ש"ס. אדוני השר, זה לא אישי, זה פרלמנטרי, אתה יודע.

לא היית חייב לעלות, אתה יודע. חבר הכנסת יואב בן צור, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, מדברים פה על הקרע בין ישראל לעם היהודי בתפוצות, אפרופו מתווה הכותל, ואני רוצה אחת ולתמיד לחשוף את המסכה שעל פרצופם של אותם אנשים שכל מגמתם היא לעורר פרובוקציות זולות ולגרום לקרע בעם היהודי. כולנו יודעים שכל אחד יכול להתפלל בכותל: נוצרים, מוסלמים, אריתראים, היספנים, יפנים. מי שנמצא בכותל רואה את מגוון האנשים מקצוות תבל שבאים להתפלל בכותל, ועדיין לא נמצא אחד שנעצר בכניסה בגלל אמונתו, דתו, מינו או צבע עורו.

הם לא רוצים להתפלל, לא התפילה והתחינה לבורא עולם בראש מעיינם. כל מי שרוצה להתפלל, הכותל פתוח בפניו, ואף אחד לא ישאל אותו מה הוא מתפלל ולמי. הם רוצים פרובוקציה. הם רוצים מהומות.

הם רוצים לגייס כסף בתפוצות על גבנו, בשם מאבקם ה"הירואי" על צביונו של הכותל. וחלקנו, חלק מבאי הבית, נופל שדוד לרגלי התעמולה הרפורמית, עד כדי כך שמגישים הצעת אי-אמון. על מה הצעת אי-אמון? על כך שאנחנו לא נותנים לעשות צחוק מהיהדות?

אתם מלינים על הקרע בעם ישראל? עם העם היהודי בתפוצות? אנחנו גורמים לקרע, או שמא אותו קומץ של מתפללים שבאים פעם בחודש להתפלל תפילת שחרית עם עדת צלמים ועיתונאים שמלווה אותם בתשלום? חברי חברי הכנסת מגישי האי-אמון, אני שואל אתכם, אתם תמימים? אתם לא שמים לב שעושים ממכם צחוק? דווקא הקבוצה הכי מתקדמת ונאורה, דווקא הם מקדשים קיר ישן ומיושן, המסמל את הגלות של עם ישראל. זה לא מעורר אצלכם תהיות? הגיע הזמן שגם אנחנו נדע לכבד את אמונתנו ודתנו, את מורשתנו ומורשת אבותינו, ונאמר לאותם רפורמים: די, מספיק, יש גבול לפרובוקציות. הם לא היו מעזים לעשות את הפרובוקציות האלה בשום מסגד ובשום כנסייה, אז אסור לנו לאפשר לאותם אנשים לעשות זאת במקום המקודש לעם ישראל. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לסיים בנימה חיובית, ולהודות לראש הממשלה ולחברי השר צחי הנגבי שהובילו לחשיפת הפרוטוקולים בפרשת חטופי תימן. בשמי ובשם כלל הציבור שאיבדו את יקיריהם ואינם יודעים מה עלה בגורלם,

אני רוצה לומר להם: תודה רבה. זה צעד ראשון, אבל בשום אופן לא צעד אחרון, בתיקון העוול ההיסטורי הזה, המכתים אותנו כמדינה וכחברה האמונה על כבודו של אדם.

אני מודה לך, חבר הכנסת בן צור. מטעם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת פורר. בבקשה, אדוני. שלוש דקות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני חייב לומר שלרשימה המשותפת יש מידה לא מבוטלת של עזות מצח, חוצפה והתרסה, להגיש אי-אמון בממשלת ישראל דווקא אחרי שראש הרשימה בחר, השבוע, ללכת לאזכרה של מי? לא של הנשיא פרס, אלא של יאסר ערפאת. זאת פשוט חוצפה שאין כמוה, שהרשימה הזאת נוהגת בה, החל בגינוי לסעודים כשהם הכריזו על ה"חיזבאללה" כארגון טרור, עבור בעובדה שהם בחרו לעמוד דקה דומייה עם משפחות המחבלים, לזכר המחבלים והטרוריסטים, וכמובן עד להחרמת ההלוויה של הנשיא התשיעי רק לאחרונה. אבל זה שהוביל את החרם על ההלוויה של פרס אץ לו רץ לו בהתרפסות שאין כמוה כדי להיות בטקס האזכרה של הארכי-טרוריסט ערפאת, ולא רק להגיע לטקס אלא גם לנאום בו. ומי זה האיש הזה, שהוא הלך לנאום לזכרו, אותו איש שלום? זה אותו אחד שבמלחמת המפרץ הביע תמיכה בסדאם חוסיין על הטילים שנורו לכאן, כדי לפגוע באזרחי ישראל הערבים והיהודים כאחד, שידיו מגואלות בדם של העם שלו. זה אותו אחד שנתן הוראה לאנשיו לטבוח 600 נוצרים בעיירה דאמור בלבנון, לא נלחם על החופש. זה לוחם החופש, יותר ממך. זה אותו אחד שנתן הוראה, על-פי עדותה של אשתו, הוא נתן את ההוראה לפתוח באינתיפאדה השנייה, שגבתה את חייהם של 1,175 ישראלים, בהם 789 אזרחים. ועוד הפליא חבר הכנסת עודה, אחרי שהלך לאותה אזכרה, בריאיון לרשת "אל-מיאדין", שמזוהה עם ה"חיזבאללה",

זה אותו ארגון טרור שטרחתם לגנות את הסעודים כשהם טענו שהוא ארגון טרור, ואמר שם: ערפאת הוא גיבור, שאין להשוותו לפרס. זה האיש שיש כאלה שאומרים שהוא מייצג את הדו-קיום, הוא מייצג את הפיוס. חברים, הוא ביזה בהליכה הזאת את מדינת ישראל, הוא ביזה את כנסת ישראל, הוא ביזה את הנשיא פרס, הוא ביזה את כולנו, והוא ביזה גם את אזרחי ישראל הערבים שחפצים בדו-קיום,

בהתנהלות שלו ובהתנהלות של הרשימה המשותפת לאורך כל הדרך. ולכן אנחנו נמשיך, ואני מקווה שנעביר את התיקון לחוק-יסוד: הכנסת, עוד במושב הזה, כדי שמסיתים ותומכי טרור כמו חבר הכנסת עודה לא יהיו בכנסת הבאה. תודה רבה. אני מודה לך, חבר הכנסת פורר. בשם סיעת יהדות התורה, השר ליצמן, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. תודה, אדוני היושב-ראש, אני חושב שלמען היעילות של הכנסת היה כדאי שנעשה שוויון בין הקואליציה לאופוזיציה, ששבוע אחד נעשה אי-אמון בקואליציה ושבוע אחד נעשה אי-אמון באופוזיציה. גם שם יש לי כל מיני הצעות, אולי, לדבר על אי-אמון בין ראשי האופוזיציה. אני רוצה להתייחס לנושא הזה, של האוכל הבריא. מה שאנשים לא יודעים, שאנחנו צרכני סוכר מספר אחת בעולם פר-נפש.

הכי גרוע. וזה משפיע על סוכרת, משפיע על מחלות לב, זה משפיע על כל הדברים, השמנה בנוער, אנחנו בין הכי גרועים בנוער בהשמנה, מספר ארבע או חמש בעולם. צריך להוריד את זה וצריך לטפל בזה. אמרתי מזמן, ואני מתכוון ליישם את זה, ובעזרת השם, בסופו של תהליך, אני יודע שבמחלבות עושים כרגע שוקו בלי סוכר, או פחות סוכר, רציתי לעשות את זה בקיץ, לאסור לתת לילדים עם סוכר, חיכיתי, כי רציתי שכל המחלבות יעשו מוצר כזה, בלי סוכר. היום כבר יש, ואני מתכוון לאסור חלוקה בקייטנות, כשמחלקים שוקו וכל הדברים האלה,

שזה יהיה בלי סוכר. אנחנו לא טובים בזה, וצריך להוריד באוכל הזה. זה נורא מה שקורה היום. סוכרת זו מגפה, גם עולמית, אבל בארץ אנחנו בין הכי גרועים בזה. לפעמים יש טענות מחברות, ממפעלי המזון, אבל הם צריכים להבין שהם צריכים להתכונן ולהכין את עצמם לעשות מוצרים חדשים, גם פחות מלח, גם פחות סוכר, ולעשות מוצרים בריאים יותר.

גם בנושא של קמח מלא אנחנו בודקים את האפשרות. הצלחנו. הגענו להסכם עם משרד האוצר לגבי חולי צליאק, לעשות לחם מיוחד בשבילם. אבל זה לא מספיק. צריך גם להיכנס לנושא של קמח מלא, ואת זה נשאיר בעזרת השם לתוכניות שמשרד הבריאות יגיש בקרוב ממש. אני מודה, תודה רבה. תודה רבה, אדוני שר הבריאות. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, מטעם סיעת מרצ. אחרון הדוברים. לאחר מכן ישיב השר המסכם, השר אקוניס. אדוני היושב-ראש, חברים, לא יודע מאיפה להתחיל, יש כל כך הרבה סיבות לקיים אי-אמון בממשלה המאוסה הזו, אבל אני לא יכול שלא להתייחס לאישור הצעות החוק והחקיקה הגזענית המתקיימת בוועדת השרים לחקיקה. אני אתייחס קצת לחוק המואזין, אבל, השר ליצמן, יש לי שתי שאלות אליך, ברשותך. על סוכר, על קמח,

ביום ראשון, כבוד השר, אישרו בוועדת השרים את חוק המואזין.

יפה. אני רציתי לברר ולשאול. תגיד, צפירת שבת, 20 דקות לפני כניסת השבת, החוק אמור לחול עליה? אני לא יודע. אתה צריך לברר את זה.

נחמן מאומן, נחמן מאומן והמשאית, מה זה המואזין?

נחמן מאומן והמשאית, הצעת החוק אמורה לחול על זה? נחמן מאומן, זה מעניין אותי. ריקודי החסידים והאדמו"רים לפני כניסת השבת, הצעת החוק אמורה לחול על זה? חברים, אתם הגעתם לתהום שקשה לתאר. לפני כחודש, לפני כשבועיים נבחר בארצות-הברית נשיא שביסס את מערכת הבחירות שלו על הטרנד האנטי-מוסלמי. יש ח"כים מהימין שאמרו, אם טראמפ הצליח למה שאני לא אצליח לבסס את המערכת שלי על האנטי-מוסלמים? הפחד הזה מהמוסלמים והאסלאמופוביה שתופסת אתכם, אין לה גבול,

אסור לדבר במסעדות בערבית, אסור ללכת עם מטפחת ברחוב, אסור להשמיע קול מואזין. מה אתם רוצים? אתם לא מסתכלים על עצמכם שהתהפכתם? אתם לא עושים חשבון נפש? הפכתם להיות אנטישמים, רק שהפעם השמים הם לא יהודים? לאן אתם מגיעים? אתם לא מסתכלים על עצמכם בראי? אתם, בתהליך החקיקה שלכם, אם זה גנבת אדמות, אם זה אנטי-מוסלמים, אתם מגיעים לתהום וכולנו נשלם את המחיר. חברים, תתעשתו. תתעשתו. תודה, אדוני. תודה לך, אדוני, על החמש שניות. השר אקוניס יסכם בשם הממשלה. בבקשה, אדוני. ישיב לדוברים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הקרב על הדמוקרטיה, חבר הכנסת נחמן שי, הוכרע כבר. הקרב על הדמוקרטיה הוכרע במערכת הבחירות, ואין קרב, חבר הכנסת שי, ישנה הכרעה. הייתה הכרעה ברורה של הציבור. זוהי הרי דמוקרטיה במיטבה. בדמוקרטיה הישראלית, אדוני היושב-ראש, כמו בדמוקרטיה האמריקנית, העם אמר את דברו. אדוני היושב-ראש, הציבור החליט שאנחנו נשב כאן, בממשלה ובקואליציה, ואתם, חבר הכנסת שי, תשבו כאן, תחבשו את ספסלי האופוזיציה. אני יודע שזה קשה, אני יודע שזה לא נעים, אבל זאת הייתה ההכרעה. אדוני היושב-ראש,

טובה רק כאשר הם מנצחים. הדמוקרטיה עומדת בסכנה כשאתם מפסידים. יש מנצחים ויש מפסידים. אלה הם כללי המשחק. איך אמר מנחם בגין במאי 1977 מעל הדוכן הזה? תתרגלו. ובכלל, אדוני היושב-ראש, הייתי מציע לאופוזיציה, שמעתי כאן חלק ניכר מן הדיון, הייתי מציע לאופוזיציה לרענן קצת את הטיעונים, משום שלאט, או במהירות, אינני יודע, הטיעונים, חבר הכנסת שי, במידה מסוימת, מאבדים אמינות. הרי אתם חוזרים כל הזמן על אותם ביטויים שחוקים, ופבלוביים במידה רבה, אדוני היושב-ראש, הראשון שבהם והמרכזי שבהם הוא כמובן: סכנה לדמוקרטיה. אני מציע לכם להשתמש בטיעון הזה כשבאמת תהיה כאן סכנה לדמוקרטיה ולא בכל פעם, אדוני היושב-ראש, כשעולה חוק שאיננו מוצא חן בעיני האופוזיציה. זה דבר לגיטימי וטוב וחשוב שנשמע את ביקורתה של האופוזיציה. אבל אי-אפשר לקבל את המצב הזה שבו בכל פעם שעולה חוק שאיננו לפי השקפת עולמה של האופוזיציה, נזרק לחלל הדיון הציבורי הטיעון של סכנה לדמוקרטיה. אחרת מה עלול לקרות? כשבאמת תהיה סכנה לדמוקרטיה, אף אחד כבר לא יאמין.

אדוני היושב-ראש, אתה בעברך היית חניך תנועה חשובה בתולדות הציונות, שלשמחתי תלמידיה ב-40 השנים האחרונות מקבלים, יואל,

אני שומע שהוא מדבר אלי, תאמין לי. אולי גם אתה היית חניכהּ של אותה תנועה, חבר הכנסת לוי? לפחות מקורותיך טובים, כפי שסיפרת. גם ההווה הוא בסדר, אבל המקורות הם טובים. אתה היית חניך התנועה שעל מנהיגה, תצטרך לדבר על חניך התנועה השני.

אני אדבר אליך כשאתה תרד ואני תכף אדבר גם ליושב-ראש, הוא ודאי מכיר את הטיעון. אבל לא הייתי חניך בתנועה. בלי להיות חניך בתנועה, את הטיעון אתה מכיר. ובכן, חבר הכנסת חסון, אתה היית חניכה של התנועה שעל המנהיג הראשון שלה, זאב ז'בוטינסקי, אמרו בשנות ה-30 של המאה הקודמת שהוא סכנה לדמוקרטיה, סותם פיות, וכמובן, חבר הכנסת פרי, הפאשיסט הגדול, הליברל והדמוקרט הכי גדול, אני קורא, גברתי. על עריצות הרוב.

ואני מוכן לדבר גם על עריצות המיעוט. אל תיקח את הפרקים שנוחים לך, חברת הכנסת לבני, שגם מקורותיה טובים, אבל לצערי במהלך השנים שכחה את מקורותיה,

חבר הכנסת חסון, שבמהלך השנים, השר לוין, שכחתם את מקורותיכם, תזכור,

אני מציע לך לזכור, על המקורות ששכחתם. מה נאמר על המנהיג הזה. חבר הכנסת כהן, נאמרו עליו דברים איומים, אותם דברים, אותם טיעונים, אותן השמצות. אחר כך, חבר הכנסת גנאים, הם עברו ליורשו, למנחם בגין. אני מדבר על זאב ז'בוטינסקי, מנהיג דגול, ליברל, לאומי. ואחר כך, אותם טיעונים, חבר הכנסת יונה, שאני מניח שטענת אותם בצעירותך, וזה בסדר בשיח הדמוקרטי, פאשיסט, סותם פיות, סכנה לדמוקרטיה,

לקרוא בספרייה,

אז אני רוצה לתקן טעות, בבקשה.

מצוין, טוב מאוד. קיבלת ממני הרבה נקודות לזכותך, אם לא אמרת את זה. אם לא אמרת את זה, קיבלת הרבה נקודות לזכותך.

אבל המחנה שממנו אתה בא אמר את הדברים. אותם דברים, דרך אגב, גם על הסכנה לדמוקרטיה וגם על,

תגיד מה עכשיו. מה, אתה

משום שאתה תראה שאצלכם שום דבר לא השתנה. זה מה שאתה תראה. אצלכם השתנה לרעה. אצלכם השתנה לרעה.

אחר כך, אדוני היושב-ראש, לאחר שלמדו,

סלח לי, חבר הכנסת שי, אני מבקש. גמרתם להטיף לנו מוסר? אני מטיף לך מוסר?

אני נותן לך איזושהי פרספקטיבה ארוכת שנים על הטיעונים הנבובים שלכם, והמשעממים שלכם, במידה רבה. אחר כך, אדוני היושב-ראש, מנחם בגין הדהים, אגב, בעוד חמישה ימים נציין את הנאום ההיסטורי של הנשיא סאדאת מעל הדוכן הזה. מעל הדוכן הזה. זה לא קרה בממשלה, חבר הכנסת חסון, בראשות מפלגת העבודה, או כפי שכונתה אז, המערך, אלא בראשותו של "האיש שעלול להביא מלחמה" כך הוא כונה בעיתונים ביום שלמחרת המהפך ההיסטורי, והוא הביא את השלום, והוא היה ליברל, והוא היה דמוקרט. והקולות נמשכו, אדוני. חברת הכנסת,

אני אומר לך: להתגעגע למנהיג ברטרוספקטיבה, חבר הכנסת יונה, ואתה בא מן האקדמיה, להתגעגע למנהיג ברטרוספקטיבה, זה דבר קודם כול אנושי, אני חייב להגיד לך באמת, בהגינות. זה דבר אנושי, כי אנחנו תמיד מאוד רומנטיים,

אדוני היושב-ראש, מתגעגעים למי שהיה. עוד יתגעגעו גם אלינו.

חבר הכנסת יוסי יונה, שיתגעגעו אפילו אלינו. לא אלינו, אל כולנו אני מתכוון.

בתרועות ובאהבה גדולה אם ראש הממשלה בנימין נתניהו יביא הסכם שלום בינינו לבין הפלסטינים. אהדתנו ואהבתנו תינתן לו. כלומר, אתם מבטיחים את הצבעתכם בעד. בעד ההסכם. בעד הסכם שלום ובעד, אנחנו מוכנים להצביע בשבילו. מאה אחוז. קודם כול, זו אמירה נחמדה, אדוני היושב-ראש. רק שיש בעיה אחת, חבר הכנסת יונה, הצד האחר איננו רוצה בזה. זוהי המציאות, לצערי. אתה יודע, חבר הכנסת יונה, אני חייב להגיד לך משהו: כיוון שבשנה האחרונה אני, כשר המדע, נפגש עם עשרות שרי חוץ, שרי מדע, שרי חינוך, שרי חדשנות וגם שגרירים של מדינות זרות, כאשר מסבירים להם את זה הם משתכנעים. אתה רואה, אדוני היושב-ראש? כאשר אתה אומר לאותם גורמים בין-לאומיים תכף נגיע לטיעון שלכם על הבידוד הנוראי שבו אנחנו נמצאים, אתה מסביר להם את זה, הם פשוט משתכנעים. הם מבינים שהבעיה איננה טמונה בממשלת ישראל או בעם היהודי או בכלל בישראלים, אלא בצד האחר. הם לא באים פשוט. לא באים. עכשיו, איך אתה רוצה להגיע לשלום? אני אתך באותה דרך, במשא-ומתן. אבל מה קורה כשהצד האחר איננו רוצה במשא-ומתן? מה קורה כשהצד האחר איננו רוצה בשלום? אני אומר לך,

אדוני היושב-ראש, אם אתה תציין במליאה, אני חושב שזה רעיון לא רע, לציין כאן, חבר הכנסת יונה וחבר הכנסת בן ראובן, את נאומו של הנשיא סאדאת פה, פה על הפודיום הזה.

גברתי המזכירה, שאפילו לא הוחלף, וטוב שכך. נראה לי שלא,

זה שווה בדיקה. הוחלף, הוחלף.

ובכן, הפודיום הוחלף, אבל הרעיון לא הוחלף. אם אנחנו כבר בדיאלוג, השר אקוניס, אם אנחנו כבר בדיאלוג, ואני מברך על הנכונות שלך לקיים דיאלוג,

האם אתה תהיה מוכן,

מעל בימה זו לומר שאתה, כמייצג את עמדת הממשלה, דוחה על הסף את אמירתו של השר בנט, חבר חשוב בקואליציה, שתם העידן של מדינה פלסטינית ואנחנו לא נישא וניתן על הרעיון הזה? למי שלא שמע, נשאלתי לגבי מתווה שתי המדינות. אני אגיד לך: אני נאמתי את נאומי הראשון כאן ב-4 במרס 2009, כחבר כנסת צעיר, תרתי משמע. אני אמרתי שאתנגד ואעשה את הכול כדי שלא תקום ולא תהיה מדינה פלסטינית בין הים לבין הירדן. לא חזרתי בי מאות אחת בנאום הזה או מן הרעיון שינקתי מאותו זאב ז'בוטינסקי שדיברנו עליו עכשיו, שאמר: כולה שלי. אני מאמין בזה כתפיסה אידיאולוגית, לא כתפיסה דווקנית מול האויב הפלסטיני,

הפלסטינים ברגע זה הם אויב,

הם מחנכים את ילדיהם לשנאתך, לא לשנאתי, אותי הם שונאים, אני מהליכוד, אני מהימין. זה כמעט בטוח, לשנאתך כיהודי. לכן אני אומר,

אני מאמין כתפיסה אידיאולוגית, אני מוכן לדבר עם הפלסטינים, אם ירצו בכך. הם אינם רוצים בכך.

אפרופו הפרובוקציה שעורר כאן חבר הכנסת טיבי,

חבר הכנסת חסון, שאתה מיהרת להוריד אותו מן הדוכן, ובצדק, משום שהפרובוקציות האלה כבר משעממות. זה משעמם, זה לא מדבר לאף אחד. הוא לא קיבל קול אחד מן הפרובוקציה הזאת,

אבל אני הבעתי את עמדתי בצורה ברורה. אני מציע שגם חברי הכנסת מן הסיעה הערבית המשותפת, במקום לעורר פרובוקציות במליאת הכנסת או במקומות אחרים, כדוגמת מעשה הזוועה של חברת הכנסת זועבי שהשתתפה בפיגוע ה"מרמרה" פשוט לקרוא לפלסטינים לחזור לשולחן המשא-ומתן. זה מה שנדרש מהם, בין היתר. כמובן, לא יעשו, משום שאינם מעוניינים, חבר הכנסת חאג' יחיא, במשא-ומתן. צריך להגיד את האמת, זה הרבה יותר טוב להגיד את האמת מאשר להסתיר אותה, כי בסוף היא מתגלה. אני אומר לך מה שהתחלתי להגיד לחבר הכנסת יונה, אני לא שומע. אתה יכול להגביר את קולך? לא שמעתי את הערתך. ואני אומר לך באוזן.

אני אומר לך באמת, המילים שלך, אותן מילים אתה חוזר כל פעם, אני מצטער, הייתה פה אמירה מעניינת של היושב-ראש. סליחה, יושב-ראש הקואליציה, האם אינך נהנה מנאומי? הוא נהנה מספיק. דוד, אני לא מבין, אתה לא נהנה מנאומי? אתה מוריד אותי. אתה לא נהנה ממנו? נהנה מאוד. תמשיך, אני יכול למצות, ? תמצה. אוקיי, אז אני אמצה. בכל מקרה, לחבר הכנסת חאג' יחיא: תלחצו עליהם לחזור לשולחן המשא-ומתן, נוכל להגיע למה שמבקשים חבר הכנסת יונה ורבים אחרים בציבור הישראלי. אני מדייק: כל הציבור הישראלי, מצביעי הליכוד ומצביעי ישראל ביתנו, מצביעי מרצ,

העבודה, אני פשוט לא זוכר איך קוראים לכם,

המחנה הציוני, המחנה הציוני.

אני בעד הציונות. תחשוב ציוני. אני בעד ציונות, את יודעת את זה. לא בעד מפלגת המחנה הציוני, אבל בעד הציונות, וזה דבר טוב. וגם מצביעי יש עתיד ומצביעי מרצ רוצים בשלום. תביאו אותם לדבר. אופיר, אופיר, לא הזכרת את מצביעי הבית היהודי. אני לא רוצה לסכסך, אבל זאת שאלה, אני מודה לחברת הכנסת לבני על האבחנה הדקה. זה באמת מעניין מה שאמרת, הערה מעניינת מאוד.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שאומנם לא מיצינו, בשל קוצר הזמן, את הדיון, אילוצי לו"ז. אילוצי לוח הזמנים.

חברת הכנסת לבני, שרואי השחורות, הפסימיים בחברה שלנו, צריכים להסתכל בקצת יותר אופטימיות על המדינה החזקה שלנו, על העוצמות האדירות שיש בה, על הרצון הבין-לאומי לשיתוף פעולה, ובעיקר על שביעות הרצון של הציבור הישראלי מתפקודה של הממשלה. אני מבקש, אדוני, מחברות וחברי הכנסת לדחות את הצעות האי-אמון.

תודה לשר אקוניס, שר המדע והטכנולוגיה, שסיכם את הדיון והשיב למתדיינים. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. השר נפתלי בנט, חבר הכנסת סמוטריץ, נא לשבת. חבר הכנסת בגין, נא לשבת.

הכנסת, אני מבקש לכבד כעת את זכרו של חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו לפני כחודש וחצי, בראש השנה תשע"ז, והוא בן 76. נכבד את זכרו בקימה. (חברי הכנסת מכבדים בקימה את זכרו של המנוח.) נא לשבת. חברי הכנסת, יעקב שמאי, יליד ירושלים, שהיה גם חמיו של עמיתנו השר יריב לוין, כיהן בכנסת יותר מעשר שנים, החל בשנת 1985, בשלוש כנסות: האחת-עשרה, שבמהלכה נכנס לכאן, עד השלוש-עשרה. הוא היה חבר בשורה של ועדות, בהן ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה. הכרתי את יעקב שמאי עוד בטרם נבחרתי לכנסת, כאשר הוא כיהן כראש סיעת הליכוד בהסתדרות, תפקיד שמילא שנים רבות. באותן שנים, שהיו מכריעות לעתיד קליטת העולים הרבים בישראל, אני מדבר על תחילת שנות ה-90, הוא הצטרף אלי ואל חברי בהפגנות שקיימנו למען העולים, בעיקר למען תעסוקה עבורם, והיה פעיל בנושא זה. יעקב היה אדם בעל רגישות חברתית מיוחדת, וגילם באישיותו מזיגה מיוחדת, שלא הייתה מובנת מאליה באותם ימים, של אדם בעל השקפה לאומית שהיה גם בעל גישה חברתית מובהקת. אך טבעי היה שמצאתי בו כתובת לנושאים חברתיים רבים, בעיקר בתחום קליטת העלייה, כפי שכבר אמרתי, שבהם הוא תמיד היה נכון לסייע, ורתם לכך את מרצו ואת כישוריו. לאחר שפרש מכהונה בכנסת מילא שמאי שורה של תפקידים, בהם ממלא-מקום יושב-ראש ההסתדרות החדשה, יושב-ראש רשת "עמל", ראש אגף מינהל ומשאבי אנוש בהסתדרות וחבר דירקטוריון בחברת החשמל, והרשימה עוד ארוכה. בשמי ובשם חברות וחברי הכנסת אני שולח מכאן את ההשתתפות הכנה בצער של המשפחה, שנמצאת אתנו, מכבדת אותנו כאן היום ביציע, ודאי לחברנו יריב. יהי זכרו של חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי ברוך. אני מבקש משר התיירות חבר הכנסת יריב לוין לעלות לכאן ולומר דברים. אדוני היושב-ראש, שרים, חברות וחברי הכנסת, משפחת שמאי היקרה: הרעיה מרים, הבנות מירב, יפעת וענבר, החתן ניר, הנכדים סהר, עידן, עדן,

נועה ומיקה, מוקירי זכרו של חמי היקר יעקב שמאי, זיכרונו לברכה, לא פעם היה יעקב יושב בלשכתו בבניין זה ומספר לאורחיו על ילדותו בירושלים, שסימלה עבורו שנים של אושר ושל זיכרונות ילדות מיוחדים. אבל ילדותו הייתה קצרה מכפי שילדות צריכה להיות. משפחתו עקרה לגבעת-עדה, והחליפה את חיי העיר בקשיים הגדולים המלווים את עובדי האדמה. קשיים אלה אילצו את יעקב הנער לעזוב את לימודיו, להיפרד מילדותו ולצאת לעבוד בחקלאות כדי לעזור בפרנסת המשפחה. שם, בשדות גבעת-עדה, כאשר הוא עובד, כנער צעיר, בשמש הקופחת ובגשם הטורדני, נאלץ יעקב לראות מדי יום את שכניו בני גילו כשהם הולכים לבית-הספר, לומדים ובונים את חייהם. אפשר רק לדמיין את מה שהתחולל בנפשו של הנער הצעיר בימים הקשים ההם. אלא שיעקב, שתמיד היה אופטימי, לא נתן לכאב להכניע אותו. כשהוא מחזיק במעדר בידיו הגדולות והחזקות, לא הפסיק לחלום כי יבוא יום ויהיה בכוחו לדאוג שחייהם של ילדים אחרים יהיו שונים מאלה שנכפו עליו. באותם ימים של עבודה קשה אשר פרנסת דחק בצדה, נחרתה בנימי נפשו הדאגה העמוקה לגורלו של האדם העובד, לכבודו ולפרנסתו, דאגה שהפכה עם השנים למנוע טורבו של עשייה ציבורית מדהימה בהיקפה. הוא החל את דרכו באגודה החקלאית בגבעת-עדה והמשיך כחבר במועצה המקומית. את הידע שצבר חלק עם מושבים רבים במסגרת עבודתו במשקי חרות-בית"ר ותרם תרומה מכרעת להקמתם ולשגשוגם. במקביל החל לפעול במסגרת סיעת הליכוד בהסתדרות, עד שהגיע לעמוד בראשה. שם מצא בית חם להשקפותיו, והפך את הסיעה לכוח משפיע ומרכזי, הן בתוך ההסתדרות והן בתוך תנועת הליכוד עצמה. יעקב שמאי נבחר לכנסת האחת-עשרה וכיהן שלוש קדנציות רצופות, אגב, שבניגוד להיום נמשכו כמעט 12 שנה. גם בכנסת לא שינה מדרכיו והקדיש את כל עשייתו לקידום חקיקה חברתית, בימים שהנושא היה עדיין בחיתוליו. הוא היה קול צלול ובלתי מתפשר בהגנה על זכויותיהם של העובדים והחלשים בחברה והוביל שורה ארוכה של מהלכי חקיקה חשובים. כך היה יעקב הראשון לזהות את הקושי העצום של אזרחים רבים לרכוש לעצמם דירה, הרבה לפני שמשבר הדיור פרץ במלוא עוצמתו והפך לנושא מרכזי בשיח הציבורי ובדיונים בכנסת. חוק המשכנתאות והמהלכים שיזם בתחום זה אפשרו כבר אז לאלפי זוגות צעירים לרכוש דירה ולחיות בכבוד. לאחר כהונתו בכנסת המשיך יעקב בפעילותו הציבורית וכיהן כממלא-מקום יושב-ראש ההסתדרות תחת הנהגתו של חברנו חבר הכנסת עמיר פרץ. דווקא בימים אלה, שבהם הקיטוב בין חלקי הבית הזה הולך ומחריף, ראוי להדגיש את שיתוף הפעולה המצוין והחברות שהיו בין עמיר ליעקב, אשר אפשרו להם לקדם את הדברים הרבים שעליהם הסכימו לטובת ציבור העובדים, הגמלאים והחלשים בחברה. עד יומו האחרון המשיך יעקב בעשייתו הציבורית, כאשר כיהן כחבר הדירקטוריון ולאחר מכן כיושב-ראש של קופת-חולים מאוחדת, והוביל במסגרתה תהליכים עמוקים של הבראה ושל שיפור השירות למבוטחים.

למרות העובדה שכיהן כ-12 שנה בכנסת, ולמרות הקריירה הציבורית המפוארת שעשה, ראה יעקב כגדול הישגיו דווקא את כהונתו כיושב-ראש רשת החינוך "עמל". הוא היה נוהג לסייר בבתי-הספר ולומר בעיניים נוצצות:

הילד, שבידיים האלה נאלצתי לחרוש את השדה במקום ללמוד, שנאלצתי לראות את חברי בני גילי צועדים לבית-הספר בעודי נותר מאחור כדי לעזור בפרנסת המשפחה, עומד היום בראש רשת של עשרות בתי-ספר, אלפי מורים, והעיקר, דואג לכל כך הרבה התלמידים. התלמידים, שהיו כה יקרים ללבו, זכו תחת הנהגתו האיתנה להגשים את החלום שחלם אז בשדות, ללמוד ולבנות לעצמם עתיד מקצועי מבטיח.

ליעקב הייתה אהבה אין-סופית לילדים, והוא תמיד ידע, וזה אולי לקח חשוב לכולנו, שלפני הפעילות הציבורית, וגם אחריה, נמצאת המשפחה. יעקב היה בעל מסור, אבא אוהב לבנות וסבא נפלא לנכדים ולנכדות. ואי-אפשר שלא להתגעגע, אני משוכנע שבבניין הזה לפעמים זה מדבר לרבים מאתנו, לסמבוסקים, לחצילים מטוגנים ולשאר מאכלים שלפעמים גם אנחנו מתגעגעים אליהם כשאנחנו כאן, שהוא היה מכין באמת בהמון המון אהבה ומכל הלב. ולצד המשפחה, בלב הענק של יעקב, או שמאי, כפי שקראו לו רבים בבניין הזה, היה תמיד מקום לכל מי שנזקק לעזרה או לעצה טובה. מעטים חברי הכנסת שהיו כה אהובים על אנשי מזכירות הכנסת, על הסדרנים ועל כלל עובדי הבניין, שלא אחת נועצו בו גם בענייניהם האישיים. יעקב תמיד הטה אוזן קשבת, תמיד ניסה לעזור, ובהרבה מאוד מקרים לא רק עזר, אלא הפיח בבן-שיחו תקווה גדולה, שנשענה על הדרך שהוא עצמו עבר. אז אם בכל זאת אפשר לבקש משהו בשמו, אחרי לכתו מאתנו, זו בקשה פשוטה, שנראה את החלש ואת צרכיו, שניתן לכולם הזדמנות שווה, ובקיצור, שנהיה בני-אדם. יהי זכרו של יעקב היקר ברוך. תודה לשר התיירות חבר הכנסת יריב לוין. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת עמיר פרץ. כפי שכבר הזכיר השר, יעקב שמאי היה ממלא-מקומו של עמיר פרץ בהנהגת ההסתדרות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, משפחת שמאי, האלמנה מרים, הבנות מירב, יפעת וענבר, כמובן יריב לוין, השר יריב לוין, שאותו הכרתי בתקופות שבהן הילך, מה שנקרא, תחת כנפיו של יעקב, לפני שהוא הגיע לכנסת אני עומד כאן בפניכם כדי לשאת דברים לזכרו של חברנו חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, שהלך לעולמו. אני עומד היום, וזה מאוד קשה לי, מאוד קשה לי, כי אני זוכר את הדמות, את האדם, את הערכים, את הכללים, אני עומד בימים שבהם כולנו עסוקים בדיונים המלווים בשסעים עצומים, בקרעים שהולכים ומתרחבים בתוך החברה הישראלית, והייתי רוצה לקחת את תכונותיו המיוחדות של חבר הכנסת שמאי ולהעמיד אותן כנייר לקמוס לדרך שבה אנו צריכים לקיים את הדיונים בתוכנו. ונכון, זה היה מזמן, ונוסטלגיה היא דבר מתעתע, היא יכולה לעתים להפוך לנוזל משכר ומשקר, שאתה אומר לעצמך: אולי בכל זאת מדובר באירוע מקרי, חד-פעמי, והנה עוד רגע כולם יחזרו לדיון הענייני ויכבדו איש את רעהו. יעקב שמאי היה אחד מסמליה של תנועת הליכוד. הוא היה איש עם תפיסה מדינית ימנית, אך היה איש עם תפיסה חברתית שמאלית מאוד. איש הפריפריה, מחובר לעבודת האדמה, אחד ממעבירי המסרים הטובים ביותר, נואם בחסד, שכאשר השמיע את דבריו בקולו הרועם חשת את הרעד העובר מלבו הרוטט אל לבותיהם של השומעים אותו. יחד אתו הצלחנו להקים קואליציה רחבה בהסתדרות, כאשר גם הליכוד, גם אנשי מרצ, גם החרדים, גם הסיעות הערביות, היו חלק מהקואליציה הזאת. זו הייתה קואליציה המבוססת על כבוד האדם, ערך האדם באשר הוא, והדבר המשותף הזה הפך למנוף ולעוצמה במאבק על זכותם של אזרחים בישראל להתפרנס בכבוד ולהזדקן בכבוד. אלה היו ימים של מאבקים אידיאולוגיים רבי עוצמה. אלה היו ימים שבהם כיהן שר האוצר בנימין נתניהו, אלה היו ימי גזירות 2003, ויעקב שמאי הפך לגורם מרכזי בצמצום רוע הגזירה. הוא התייצב מול סיעתו באומץ, באומץ לב בלתי רגיל, בכל אתר ואתר, בכנסת, בהפגנות, מול משרד האוצר, כשהיה צריך. הוא הגיע הנה כדי להפעיל את כישוריו ואת כל יכולתו לצמצם את החוקים האנטי-חברתיים. אני מתגעגע בעיקר לסוג השיח שיכולנו לקיים. אצל יעקב שמאי, גם בשיא המשבר וגם בלהט הוויכוח, הוא לא היה מכנה איש "בוגד" או "שמאלן", במובן השלילי של המילה. בדיוק להפך, הוא היה קול ממתן, קול מלכד. עבורי הוא מסמל את הליכוד החברתי-ממלכתי, שלא התחרה על אמירות קיצוניות כדי להשיג קולות. אז, בליכוד העריכו מתינות, העריכו ממלכתיות, בניגוד לנעשה היום, שמתקיימת תחרות על אמירות קיצוניות כדי לקושש קולות. יעקב ראה במערכת החינוך את הדבר החשוב ביותר, ולכן כאשר פנה אלי וביקש להנהיג את רשת "עמל" זה נשמע דבר מופרך, לתת לאיש ליכוד להנהיג את רשת "עמל", רשת שקמה על ערכי תנועת העבודה, אני קיבלתי החלטה להפקיד זאת בידיו. הוא מעולם לא השתמש בתפקיד הזה כדי להעביר מסרים שאינם קשורים למערכת החינוך עצמה, לתכנים החינוכיים בלבד. הוא עשה הכול כדי להרחיב ולחזק את התשתית של אותה רשת, לתת לה את האפשרות להיות עם נגישות רחבה ככל האפשר, בכל יישוב ויישוב, בכל אתר ואתר, וחלק גדול מבתי-הספר של הרשת בתקופתו של יעקב שמאי היו במגזר הערבי. אני מוכרח להדגיש זאת, כדי להדגיש את ההבדל בין מה היא תפיסה של ממלכתיות בכל מקום שאתה נמצא, ובכל זאת אתה משאיר לעצמך את הזכות לשמור על השיח, לשמור על הוויכוח. דבר אחרון, לומר לכל האנשים הפוליטיים שנמצאים כאן: אנחנו לפעמים אומרים שיש לנו חברים נאמנים ואמינים, עם אותן אמונות, במערכות הפוליטיות, ולעתים אנחנו אומרים לעצמנו, הרבה פעמים אנשים פוליטיים יודעים שאומרים להם: תתקדם, אני אחריך. וכולם כאן יודעים שבפוליטיקה, אל תסמוך על האמירה הזאת, כי יכול להיות שמאחוריך ניצב מישהו עם נבוט גדול, אז כדאי שתסתכל בדיוק כשאתה הולך. אני אומר לכם, יעקב שמאי היה שותף, כשהוא אמר לך: תתקדם, אני אחריך, יכולת לנוע קדימה ולדעת שיש לך הגנה מוחלטת על גבך החשוף. יהי זכרו ברוך. תודה לחבר הכנסת עמיר פרץ.

תנחומינו הכנים למרים, לבנות, לכל בני המשפחה, בנות המשפחה, שנמצאים אתנו כאן. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת. אנחנו נצביע קודם כול על הצעת האי-אמון מטעם סיעת המחנה הציוני: אוזלת ידה של הממשלה ביישום מתווה הכותל והקרע ההולך וגדל בין ישראל לעם היהודי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת המחנה הציוני להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 29 בעד, 49 נגד, ארבעה נמנעו, ארבעה נכחו אך לא הצביעו. אני קובע כי הצעת האי-אמון מטעם המחנה הציוני לא התקבלה. כישלון הממשלה במיגור תופעת האלימות הגואה בחברה הערבית, של הרשימה המשותפת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע.

הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 38 בעד, 49 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת הרשימה המשותפת לא התקבלה. מטעם יש עתיד, הפקרת יישובי הצפון על-ידי הממשלה וגריעת התוכנית לחיזוק הצפון מתקציב המדינה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 38, 49 נגד, אין נמנעים. גם הצעת יש עתיד לא התקבלה. התנהלות ראש הממשלה והרדיפה הגוברת אחר עיתונאים והתקשורת החופשית, מטעם מרצ. מי בעד ההצעה? מי נגדה? נא להצביע.

חברי הכנסת, 38 בעד, 48 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי גם הצעת סיעת מרצ לא התקבלה. הכנסת דחתה את כל הצעות האי-אמון בממשלה. חברי הכנסת, ממשיכים עם סדר-היום, יש עוד סדר-יום ארוך. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 89), התשע"ז 2016, קריאה ראשונה. יציג את ההצעה סגן שר האוצר יצחק כהן. חברי הכנסת, קצת שקט.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 89), מ/1088, קריאה ראשונה. פרק שמיני לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963, שכותרתו השגה וערעור, קובע את מסלול הערעור על שומה שנעשתה לפי החוק. לפי הפרק האמור, אדם החולק על שומה, רשאי להגיש השגה

על החלטה בהשגה אפשר להגיש ערר לפני ועדת ערר של שלושה חברים, שהם שופט, יושב-ראש, ושני חברים שאחד מהם לפחות הוא נציג ציבור. אדוני היושב-ראש, במהלך השנים הושמעה ביקורת על הרכב ועדת הערר, על רקע החשש לניגוד עניינים של שני חברי הוועדה שאינם היושב-ראש. שכן בפועל, חברים אלה הם עורכי-דין, רואי-חשבון, שמאי מקרקעין, הפעילים בתחום מיסוי המקרקעין, ובמסגרת תפקידם מייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים לפניהם בשבתם כוועדת ערר לפי החוק. אדוני היושב-ראש, אם לא תקשיב לי, לא תדע על מה אתה מצביע. אני צריך לנהל פה, אדוני. אתה לא קורא היום משום דבר? הלוואי. לא נהנית?

לא זכיתי. הייתי בוועדת הכנסת. לא יכולתי לזכות בלעשות את זה. אז אני אחזור ואספר לך מה בדיוק העניין. במהלך השנים הושמעה ביקורת על הרכבה של ועדת הערר, וזאת על רקע החשש לניגוד עניינים של שני חברי הוועדה שאינם היושב-ראש. שכן בפועל,

הם עורכי-דין, רואי-חשבון, שמאי מקרקעין, הפעילים בתחום מיסוי המקרקעין ובמסגרת תפקידם הם מייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים לפניהם בשבתם כוועדת ערר לפי החוק. אשר על כן, מוצע להסמיך את בית-המשפט המחוזי לדון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין, תחת ועדת הערר הפועלת כיום לפי אותו חוק. כך ייפתר החשש לקיומו של ניגוד עניינים אצל חברי הוועדה וכך תיווצר אחידות בחקיקה בכל הנוגע לערעורי מס.

אנחנו מבקשים שהצעה תידון בוועדת הכספים, מכיוון שמדובר בהליכי ערעור על שומת מס. ואני מבקש מכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק ולהעבירה להכנה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת הכספים. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני סגן השר. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה, אדוני. בבקשה, אדוני, שלוש דקות.

חברי הכנסת, במשך שנים רבות היו סובייטולוגים שהיו מסבירים את השיח ברוסיה הקומוניסטית מה זו דמוקרטיה ומה זה שלום, ואיך אפשר להפוך אור לחושך וחושך לאור, יום ללילה לילה ליום, באמצעות תעמולה. כשאני שומע בשבועות האחרונים את הזעקה הגדולה על הסכנה לדמוקרטיה, אני שואל את עצמי: סליחה, איפה אני חי? עד שבאו הבחירות בארצות-הברית וגיליתי שגם באמריקה, 60 מיליון מול 60 מיליון. כש-60 מיליון אלה מנצחים, זאת דמוקרטיה, ואף אחד לא יעז להגיד מילה, כש-60 המיליון האחרים מנצחים, אז זו סכנה גדולה לדמוקרטיה. אני מדבר עכשיו על הנושא שדובר עליו הרבה בימים האחרונים, העניין של חוק ההסדרה, ואני עוד לא יודע בדיוק איך הוא נראה ומה העניין שם. אבל הסכנה לדמוקרטיה היא מזה שבג"ץ אמר והיה העולם. אסור לקבל חוק שיפתור בעיה של הוצאת אנשים מבתיהם, על-פי החוק, כי בג"ץ אמר. אני מוכן לשמוע כל נימוק אחר. אם זו קרקע של מישהו, שיבוא, בג"ץ אמר. ואם מבקרים את הדבר הזה, זו סכנה לדמוקרטיה. מובן שבית-המשפט הוא חלק ממשטר דמוקרטי. יש מערכת שופטת ומערכת מבצעת ומחוקקת. אבל מה זה צריך להיות שמבקרים את ראש הממשלה בכל דברי חירופים וגידופים, את כל אחד משרי הממשלה אפשר לבקר עד הסוף. אפשר לבזות אותם, חברי כנסת, הס מלהזכיר. אפשר לעשות מהם, ממש לדרוך עליהם בנעליים וזה, כי זאת הדמוקרטיה. תפקידה של התקשורת לבקר את הרשות המבצעת. למה אין תפקידה של התקשורת לבקר את הרשות השופטת? איפה זה כתוב? בשום דמוקרטיה בעולם. היום התקבלה, דחה בג"ץ את בקשת הממשלה לדחות את הביצוע של פסק-הדין של עמונה. שוב, אני לא נכנס לעצם העניין, אבל עצם העובדה שבג"ץ דחה, בג"ץ קובע. רבותי, אין לך דבר אנטי-דמוקרטי יותר מאשר קבוצה של 20 או 17 או 13 אנשים שלא נבחרו, והם ינהלו את המדינה. הם צריכים להיות שופטים באופן הכי מוגבל של המילה שפיטה. דווקא הממשלה, היא צריכה להיות השולטת, ודווקא הכנסת צריכה להיות המחוקקת והמבקרת. וכל ניסיון להלך אימים על הציבור ולדבר בשם הדמוקרטיה, זה יעזור לכם כמו שזה עזר למשפחת קלינטון. 60 מיליון אנשים אמרו בוז לשקרים, לצביעות, כולל הסקרים. אנשים הבינו שגם סקר וגם תקשורת זה כלי תעמולה ולא כלי דיווח. וזה היה בברית-המועצות. כל העולם נהיה רוסיה. לא מאמינים היום, לא לצד הזה ולא לצד הזה. וזו הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה. כי תקשורת אמיתית, שהייתה צריכה באמת להביע, לשאת לפיד של ערכים, המהפכנים הגדולים ביותר היו עיתונאים, ויש בזה המון חיוב. אבל לא לשקר, בבקשה. לא להציג שאתם הדמוקרטיה והאחרים הם נגד. כמו שאני לא אוכל להגיד שאני הדמוקרטיה והאחרים הם נגד. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

אני מודה לך. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה,

שלוש דקות, בבקשה. כדי שתבינו, אני אקרא את התרגום המילולי של הפסוק הזה (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: ישמרני

"מְנֻוָּלִים מכל הם החוסמים את מסגדי אלוהים ומונעים את הזכרת שמו בהם, ואצים להחריבם. אלה, לא יוּתר להם להיכנס אליהם בלא חשש. בעולם הזה יעטו קלון, ובעולם הבא צפוי להם עונש כבד".) ומי עושק

ניסיון ההשתלטות על השכונות הערביות ליד המסגדים, באותן ערים מעורבות. האוכלוסייה חיה כל השנים בלי הפרעה, וקול המואזין נשמע בכל יום חמש פעמים, קורא "אללהו אכבר", קורא לבוא לתפילה, שזה היסוד החשוב ביותר ביסודות האסלאם. לכן, הניסיון הזה הוא לא רעש, לא השפעת הרעש. בסך הכול, הקריאה לתפילה היא לא יותר משתי דקות. וצריך לראות מי הם מגישי הצעת החוק הזאת. האם הם בכלל קשורים לאיכות הסביבה? כי יש אנשים שהם מעוניינים באיכות הסביבה והם מבינים שזה לא מפריע. וחבר הכנסת טיבי מנה שורה ארוכה של הפרעות קיימות, שלא מתחשבים בהן, אבל הנושא המרכזי הוא הניסיון הציוני לשכפל את ההיסטוריה ולנסות ולמחוק את קיום האסלאם וקיום הערבים בארץ פה. זה חלק מהסממנים. הרסו הרבה מסגדים, פגעו בהרבה בתי-קברות, ומנסים לשכפל את ההיסטוריה בפגיעה הזאת. ראש הממשלה, עם החבורה שלו של השרים ושל התומכים שלו, פשוט משקרים. אומרים שיש נוצרים שפונים אליו, אבל האמת היא, תפנו לכל מדינות ערב, לכל הערים הפלסטיניות, תודה רבה.

ותראו שכנסייה ומסגד נבנים זה ליד זה. המסגד מעולם לא הפריע לכנסייה והכנסייה לא הפריעה למסגד. והזכות לקיים את הפולחן הדתי היא זכות מוקנית ולא טובה מאף אחד. ביום שיהיה בית-כנסת באמצע, זה בכלל יהיה מסודר. ואף פעם לא הפריע בית-כנסת. היו גם בתי-כנסת וגם נשמרו וקיימו את התפילות שלהם. ואם תדברו על ספרד, מי ששלט בספרד לפני יציאת ספרד זה גם היה המוסלמים, והיו בתי-כנסת והיו אנשים שהגיעו לרמה של שרים באותם הממשלים.

אז גם לשקר בנוגע להיסטוריה אסור, במיוחד שזה בא מצד של שר.

טוב, לא, חבר הכנסת דב חנין, בבקשה. אתה מספר לי כמה היה טוב תחת השלטון המוסלמי אז?

אתה רוצה לשלם דמי חסות כמו שהיהודים שילמו אז? אני שואל אותך, זה מה שאתה מביא כאן היום? מה אתה מדבר? היו קוראים מסים, היו קוראים מסים. אם אתה היית מכיר את ההיסטוריה, תודה רבה לכם, אדוני השר, חבר הכנסת, תודה רבה לכם. שלוש דקות, דב חנין. טוב, חבר הכנסת גטאס, תודה רבה. חבר הכנסת גטאס, תודה רבה, שמענו אותך. חבר הכנסת חאג' יחיא, נא לשבת, הרגע דיברת. חבר הכנסת גטאס, תודה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, חאג' יחיא. תודה רבה. אדוני השר, גם אותך אני אקרא לסדר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, עמיתי חברי הכנסת, השבוע הזה הוא שבוע שבו הציבור בישראל יכול לראות בצורה ברורה את סדר העדיפויות של הממשלה. הגיעה לכאן השבוע, לכנסת, ויקי קנפו. היא הגיעה בצעדה ארוכה מקיסריה, ממעונו של ראש הממשלה, ואתה נכים שנדרשים לחיות מקצבת נכות של 2,400 שקל לחודש. אי-אפשר לחיות מהסכום הזה. הגיעו אתה אנשי תנועת הפריפריות, שמתרעמים על זה שבדרום בישראל חיים בממוצע פחות חמש שנים מאשר במרכז הארץ, שמתרעמים על זה שתוכנית ההשקעות בצפון, התוכנית הגדולה שהממשלה התחייבה עליה, נעלמה לחלוטין מספר התקציב. הגיעו אתה נציגים של ציבור החולים, אנשים שמדברים על מערכת הבריאות שלנו, שנמצאת כבר שנים בדיאטה רצחנית, מערכת בריאות שצמאה לעוד משאבים, לעוד השקעות. הגיעו אתה נציגי תושבים בגבעת-עמל, בשכונת-הארגזים, כפר-שלם, שכונות שבהן אנשים נאבקים על בתיהם, שנמצאים בסכנה של נישול, כי הבתים שלהם והשכונות שלהם מיועדים להיות מועברים לבנייה שממנה מישהו אחר ירוויח רווחים גדולים. כל האנשים האלה, עמיתי חברי הכנסת, היו ונשארו שקופים לגמרי לממשלת ישראל. כל האנשים האלה לא זכו להיפגש לא עם ראש הממשלה ולא עם שרים. כל האנשים האלה לא זכו לזה שוועדת השרים לענייני חקיקה תתכנס לדיון מיוחד בשעת ערב ותצטרך לקבל החלטה חגיגית לחוקק חוק כדי לפתור את הבעיה שלהם. כי, עמיתי חברי הכנסת, הבעיות האלה לא מעניינות את נתניהו. הבעיות האלה לא מעניינות את ממשלת נתניהו. האנשים האלה היו שקופים ונשארים שקופים. אז במקום לפתור בעיות, מביאים לנו חוקים. הנה, חוק מואזין. מסתבר שזו הבעיה הגדולה. זו הבעיה הגדולה בצפון ובדרום, לא בעיית מערכת הבריאות, לא בעיית האפליה, לא בעיית היעדר התקציבים. מה שהפריע להם ומפריע להם זה רק קריאות של מואזינים. לכן נתניהו באופן דרמטי אומר בפתיחת ישיבת הממשלה: אני הולך להתגייס לעניין הזה. אתם לא רואים את המגמה? מי שאין לו פתרונות עובר להסתה. ברוסיה הצארית אמרו פעם: הכו ביהודים והצילו את רוסיה. נא לסיים. אז בנימין נתניהו אומר: הכו בערבים והצילו את ממשלת נתניהו. תודה רבה לך, אדוני. עמיתי חברי הכנסת, את הסחורה המקולקלת הזאת אסור לאף אחד לקנות. תודה רבה. חבר הכנסת איציק שמולי, בבקשה. חברת הכנסת בן ארי, נא לא להפריע לו בדרכו לכאן. אני מלווה אותו. רק בעדינות בבקשה. למה את באה אחריו כל פעם?

לפה. בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כבוד השר, חברי וחברותי חברי הכנסת, אני באמת תמה על החוקים שמביאה הקואליציה בשבוע הזה. זה די מזכיר את הסיפור המפורסם על ה"טיטניק", שהולכת ושוקעת, הולכת וטובעת, ואנשים על הסיפון רבים איפה למקם את התזמורת ואיפה למקם את הכיסאות ואת הדגלים. בסופו של דבר, איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה בלגן, אתה רואה תקיעות, אתה רואה מדינה שנכנסת לבלבול ולאובדן דרך. אבל אני לא רוצה לדבר רק על העניין המדיני, כי זה בכותרות. אני רוצה דווקא להביא דוגמה מהתחום החברתי. מחר הולך יושב-ראש ההסתדרות להכריז פעם נוספת על סכסוך עבודה בגין המשבר בתחום של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים. צריך להבין איזה קטסטרופה מתחוללת במקום הזה. מאז שנת 2011, למעלה מרבע מיליון ישראלים, אדוני היושב-ראש, חברות הביטוח פשוט לקחו אותם וזרקו אותם כמו כלבים לרחוב. במשך 20-10 שנה אנשים שילמו לחברות הביטוח עבור ביטוח סיעודי, וברגע האמת חברות הביטוח פשוט לקחו אותם וסיימו להם את הפוליסות. רוקנו אותן מכל תוכן. ומה עושה הממשלה? מה עושה המדינה?

עשרות שנים שבהן נתנו לחברות הביטוח, בצורה רשלנית ופושעת כל כך, למכור את הפוליסות האלה בצורה כל כך מטעה, עכשיו באה המדינה ואומרת: במקום לחייב את חברות הביטוח להשאיר את המבוטחים בתוך הפוליסות, ובסך הכול לוודא שמה שהובטח למבוטחים על-ידי החברות באמת זה מה שיהיה, מה עושה המדינה?

באמצעות משרד האוצר, מגבה כבר ארבע שנים, חמש שנים, את חברות הביטוח ונותנת להן אור ירוק להעיף בזה אחר זה עוד ועוד מבוטחים מהפוליסות. עכשיו, זו דרמה. זו קטסטרופה שמותירה כל כך הרבה אנשים במדינת ישראל בחוסר כול. אני הייתי מצפה שבמקום להתעסק פה השבוע בחוק המואזין ובעוד כל מיני חוקים מוזרים כאלה, יש לבוא ולאחוז את השור בקרניו, לבוא ולדבר על הבעיות האמיתיות בתחום החברתי-כלכלי שאתן מתמודדת מדינת ישראל. שיעורי העוני האדירים בקרב קשישים, מה עושה הממשלה כפתרון בתוך התקציב הזה? משנה את הנוסחה של הוותק בקצבאות הזיקנה. הבטחת הכנסה? זה לעג לרש. ואני אומר לכם, אני מסיים, בסופו של דבר מחר אנחנו יוצאים למאבק על הביטוחים הסיעודיים, ואנחנו לא נשקוט ולא נעצור עד שיהיה פה ביטוח סיעודי ממלכתי.

תודה רבה לך, חבר הכנסת שמולי. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. אפשר לקרוא מהספר, נא לא להציג אותו. ספר התנ"ך.

כן, רק לא להניף אותו ולא להציג אותו. למה אתה חושב שאני אניף משהו?

אני מזהיר מראש.

אדוני היושב-ראש, ידידי חבר הכנסת יואל חסון, חברי וחברותי המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, בשבת הזאת אנחנו נקרא בתורה על אברהם אבינו, שהקדוש-ברוך-הוא בוחר בו, "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". אבינו אברהם, אבינו המשותף, חבר הכנסת חאג' יחיא, אברהם, נבחר. הקדוש-ברוך-הוא בוחר בו מפני שהוא אדם שאכפת לו מצדק. בא הקדוש-ברוך-הוא ורוצה להשמיד עיר, לא סתם עיר, עיר שכולה שחיתות. סדום. עומד אברהם אבינו ומתחנן: אנא ממך, ריבונו של עולם, אל תשחית את העיר, ומה קרה? הקדוש-ברוך-הוא אומר לו: אולי בכל זאת?

הוא מנסה בכל כוחו, זהו אברהם אבינו. עומדים פה חברי כנסת, מנסים להפוך כל אבן כדי להציל עיר. 40 משפחות שחיות שם 20 שנה. ורוצים להשמיד את העיר הזאת, איזה שמחה וששון? יש פה אנשים שהולכים להשמיד את העיר הזאת, מה קרה? מה יש? אם אכן חלילה לא נצליח, אני אקרא לתושבי עמונה לא להתעמת, אלא להתפנות מרצון. אבל כל עוד יש זמן, כל עוד אפשר להאמין, אני קורא לפעול ולהפוך כל אבן למען הצדק. וכאן אני רוצה גם להתייחס אליך, חאג' יחיא. לא צריך את חוק המואזין. בערים שבהן יש אנשים עם אמון הדדי הבוקר שמעתי את השיח' מוחמד שריף עודה מחיפה. הוא אומר: אנחנו מרצון, בבוקר מכבים את המואזין. שמעתי את השיח' סלימאן אבו סוויס מרמלה: אנחנו מרצון מכבים את המואזין. כלומר, אם יש רצון טוב, גם מוחמד הטיף להתחשב בשכנים. לא יקרה שום דבר, אבל אם נרצה דווקא לריב וכל אחד ינסה להוריד ידיים, לאן נגיע? תודה רבה. אבל יש כבר חוק בעניין הזה, מה אתם עושים?

תודה רבה לך. חבר הכנסת מיקי לוי, בדיוק תורך הגיע, אתה לא צריך קריאה לסדר. אני רוצה לדבר, אז בסדר, תבחר, החיים קשים. אני נותן לו 48 שניות שלי. אני מוחק אותן בזה הרגע. זה רוחב הלב שלך. אתה כזה מתוק, יהודה, באמת. תודה מתוק, תודה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לשם שינוי אני מדבר על החוק. לא מדבר על כל הדברים שאנחנו עסוקים בהם מסביב. מה מוצג בפנינו, איזה חוק? אז קודם כול, להשכלה כללית של אלה שלא בדקו ולא חקרו, החוק הזה הובא אל הכנסת כבר שלוש פעמים ולא עבר את הבית הזה, חד-משמעית, לא עבר את הבית הזה. וכדי להבהיר, הפרק השמיני לחוק מיסוי מקרקעין, שכותרתו השגה וערעור, קובע את מסלול הערעור שעומד בפני האזרח על שומה שנעשתה על-פי חוק. אדם החולק על השומה הזו, רשאי להגיש השגה למנהל. על ההחלטה בהשגה אפשר להגיש ערר לפני ועדת ערעור של שלושה חברים, בהם שופט, יושב-ראש הוועדה, ושני חברים, שאחד מהם לפחות הוא נציג ציבור נציג ציבור. על החלטות ועדת הערר אפשר לערער, בבעיה משפטית בלבד, לבית-המשפט העליון. יצוין כי ועדת הערר אף מוסמכת לדון בכל החלטה אחרת של המנהל שאינה שומה, וגם החלטה כזו של ועדת הערר, אפשר לערער עליה בבית-המשפט בלבד. חברים בוועדה הם עורכי-דין מלשכת עורכי-הדין, רואי-חשבון מלשכת רואי-החשבון ושמאי מקרקעין הפועלים בתחום מיסוי המקרקעין ובמסגרתו הם פועלים. מה מבקשת המדינה באמצעות רשות המסים? אני הייתי שם. היא מבקשת שנציגי הציבור, נציג לשכת רואי-החשבון, נציג לשכת עורכי-הדין ושמאי המקרקעין, לא יהיו בוועדה, יהיה רק אדם אחד, שאני לא חושד בו שהוא יפסוק אחרת.

למה? הטענה הלא-רצינית: אנחנו נחסוך את דמי האגרות. מי מפריע למדינה לחסוך את דמי האגרות? ששרת המשפטים תחתום על הוראה ותוריד את דמי האגרות. איזה מין טענה טיפשית? אני אגיד לכם מה מסתתר מאחורי זה: הרצון לדפוק את הציבור, הרצון שלציבור לא יהיה בוועדה נציג אמיתי, כשמו כן הוא, נציגי הציבור בוועדה. את זה צריך להביא בחקיקה? נגמרה הבושה? אני לא מבין אתכם. אתם אומרים לנו באיזה טענה מצוצה מהאצבע: רוצים להוריד את האגרות? מי מפריע לשרת המשפטים להוריד את האגרות, אדוני היושב-ראש? אני קורא לחברי חברי הכנסת לא לתת ידם למהלך הזה. אין כאן כסף, אין כאן מהלך של טיוב העניין, יש כאן רק מגמה אחת: לעשות רע לציבור.

אני מודה לך. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה.

בבקשה, חבר הכנסת אבו מערוף, בבקשה, אדוני. שלוש דקות עומדות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר יריב לוין, כבוד הכנסת, חברים נכבדים, בדרך כלל אני לא חורג מנושא שמדובר עליו,

שב בבקשה לידה.

מצוין אבל תעשו את זה בישיבה, בדרך כלל אני לא נוהג לחרוג מנושא הדיון, אבל היום, בצל מה שמתרחש בשבוע האחרון מבחינת החקיקה, ואנחנו לקראת חוק ההסדרים בכנסת, הממשלה מכריחה את הכנסת לבזבז הרבה זמן על דברים שלא היו אמורים להיות, כולל חוק אל-מואזין, שהוא מעיקרו פסול. וכבר הרבה חברים דיברו על זה ואמרו כמה זה פסול וכמה זה מנוגד לערכי הדמוקרטיה, לערכי האדם וחירותו וכבודו. אפילו מבחינה דתית. יש לכבד את הדת, זאת הרי מדינה של דת, הדת לא מופרדת מהמדינה, אבל זה נושא אחר שיש עליו ויכוח רב. דבר אלמנטרי לחלוטין.

אכן הכנסת תעז להעלותו, את החוק הזה, זאת תהיה בושה. אם החוק הזה יעבור, זאת לא רק בושה, זה ביזיון לכל הכנסת, ביזיון לערכי הדמוקרטיה, ביזיון אפילו לשם אלוהים. במה אנחנו גם מתעסקים? יש חוק ההסדרים שגם בא לוועדות ופוצל בחיפזון. אין לנו בכלל זמן לשבת בוועדה ולדון בו בצורה הנכונה כחברי כנסת, מבחינה דמוקרטית, ולהציע את ההצעות שלנו. תוך שבוע-שבועיים הכול יבוא בעסקה אחת

לאישור חוק ההסדרים. אולי יהיו שם איזשהם דברים חיוביים, איזשהו משהו קטן ביותר, אבל זה לא זה. לדבר שאנחנו דנים עליו: במקום ששר האוצר וסגנו יגידו שיש צורך בשינוי מס מקרקעין ויביאו רפורמה נכונה, ויפחיתו, בכלל להפחית ולא לשלם, אנחנו יודעים על עסקאות הקרקע וכמה המיסוי עולה ולהתחשב בכל מקום ומקום בשמאות, באים לעקוף את מה שקיים. חבר הכנסת מיקי לוי הסביר בצורה נכונה. אני כתבתי את זה והוא הסביר, אז הוא הקל עלי ולכן לא אבזבז את הזמן. רוצים לעקוף את הקיים ולהקשות יותר על האנשים. שבן-אדם אחד יחליט, עם כל הכבוד לו שהוא שופט, מבורך. רוצים לגזול מהציבור את הנציגות בוועדה שאכן תערער. לכן אני פונה לכל חברי הכנסת לא להצביע בעד החוק הזה.

אני מודה לך, אדוני. חברת הכנסת עליזה לביא, לא נמצאת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, לא נמצא. חבר הכנסת נחמן שי,

אגב, מיותר להגיד, אולי לא אמרתי, הרשימה נעולה. חברת הכנסת תמר זנדברג, לא נמצאת. חבר הכנסת אחמד טיבי, לא נמצא. חברת הכנסת יעל גרמן, מוותרת. חבר הכנסת עיסאווי פריג' לא נמצא. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, לא נמצא. חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת. חבר הכנסת באסל גטאס, לא נמצא. חבר הכנסת יוסי יונה לא נמצא. חברת הכנסת רויטל סויד,

נמצאת. חבר הכנסת אורן אסף חזן, לא נמצא. אנחנו עוברים להצבעה על החוק,

אה, בבקשה, לא ראיתי אותך, אדוני. לא ראיתי. אני

סגן השר, מה יש לך להוסיף?

סגן השר. רגע, אדוני סגן השר, אני עולה לדבר, ואז אתה. זה לא, החוק הזה, ראוי שיפסיקו אותו.

את הקומבינות תמשיכו?

איזה קומבינות? חבר הכנסת מיקי לוי. אני מזמין את חבר הכנסת יואל חסון לעלות ולדבר. אדוני סגן שר האוצר, זה לא אני, זה מיקי. לא משנה. לא עומדים וצורחים באמצע מליאת הכנסת. חבר הכנסת יואל חסון, שלוש דקות, ומייד אחרי כן סגן השר יעלה לסכם את הדיון. חברי חברי הכנסת, "אני מאשים", הכריז אמיל זולא ב-1899. אותו מאמר של זולא על השחיתות שבמשפט דרייפוס שינה את פני העיתונות החופשית, ובמובנים רבים הוכיח כי התקשורת היא אבן יסוד לקיומה של דמוקרטיה איתנה ואמיצה. חלפו 118 שנים, ובא גדול דור אחר, ראש הממשלה נתניהו, ונתן אף הוא טקסט מכונן של "אני מאשים"

למרבה הבושה, הפך הטקסט לאות קלון על הדמוקרטיה, על חופש העיתונות ועל ישראל. לכבודה של המדינה ולכבודם של נבחרי הציבור ראיתי לנכון להוכיח, ולרשום גם לדברי הימים של הכנסת, כי דבריו של נתניהו הם שקר,

סילוף וחציית כל גבול אפשרי בדמוקרטיה. "אני מאשים", אמר ראש הממשלה, אילנה דיין הוכיחה פעם נוספת שאין לה אפילו טיפת יושרה מקצועית. אילנה דיין היא בין המובילים של ה"עליהום" המתוזמר נגד ראש הממשלה. אבל רק לפני שנה, וקל למצוא את זה, אמרה דיין: התקשורת הרוויחה ביושר את הביקורת שיש לנתניהו עליה. במשך שנים נתניהו לא קיבל יחס הוגן בתקשורת. במקום הזה אני יכולה להבין אותו. בסוף השבוע האחרון אמרה לעיתון "הארץ", שגם הוא, על-פי נתניהו, בוגדני ומסומן: אנחנו צריכים גם להסתכל פנימה, אמרה דיין, לבדוק אם לא הייתה פה איזו פסיכיות של שנאת נתניהו, שהגיעה לשיא אחרי שנבחר ב-1996. במערכת הבחירות ב-2015, אמרה דיין, זה חזר שוב. וראש הממשלה, למרות זאת, המשיך לשקר ולהאשים, ואמר שכשראיינה דיין את נשיא ארצות-הברית ברק אובמה, היא אמרה: רוב הציבור בישראל בחר בנתניהו לתפקיד, זה חלק מהבעיה.

לאילנה דיין יש בעיה לא רק עם ראש הממשלה, אלא גם עם העם. אבל העובדות, חברי חברי הכנסת, הן הפוכות, הפוך לגמרי ממה שהיא במציאות. מול הביקורת של הנשיא אובמה על מדיניות נתניהו, הזכירה לו דיין שנבחר פה ראש ממשלה ברוב גדול של הציבור, ואני מצטט, היא אמרה אז בריאיון לאובמה: אותו ראש ממשלה בדיוק נבחר על-ידי הרוב המכריע של הישראלים, הם רוצים שהוא יהיה המנהיג שלהם, אז אולי זו חלק מהבעיה, הבעיה של אובמה עם נתניהו. "אני מאשים", אמר ראש הממשלה, אמר שאילנה דיין היא אשת שמאל קיצוני, שלהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון היא מתייחסת כאל גזל קרקעות. אבל בפועל אין קשר למציאות, כי אותה דיין אמרה: חלק מהציבור הישראלי חושב שההתיישבות ביהודה ושומרון היא ערובה להמשך קיומנו. תתווכחי על זה, אחרים יתווכחו, אבל אנחנו כעיתונים,

אני מסכם, אדוני. נבוא ונסכם את הדבר הזה מתוך עמדה אובייקטיבית. לבסוף, חברי חברי הכנסת, גם בעניינים אחרים ראש הממשלה שיקר וסילף, ונתן הודעה שקרית ומסולפת, והאשים עיתונאית בהאשמות קשות וחמורות. האחריות להרס הדמוקרטיה היא של כל מי שנותן יד לראש הממשלה לשקר ולרדוף עיתונאים,

בשידור חי. תודה רבה. תודה, אדוני, חבר הכנסת יואל חסון. יעלה סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן לסכם את הדיון. סגן השר מסכם את הדיון, חברת הכנסת מיכל

אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת

הערר, שהייתה מורכבת משופט, מעורך-דין, משמאי מקרקעין, יש בה חשש לניגודי עניינים. מה קרה, מיקי? אני מאזין לך. תראה, לא הוצאתי מילה, אתה פנית אלי. כל העררים, מיקי, כל העררים, נדונים בבית-משפט. מלבד הוועדה הזאת. הגיע הזמן, ידידי היקר מיקי לוי, אף-על-פי שהוא לוי, ליישר קו גם בוועדה הזאת, להעביר את העררים לבית-משפט. ככה כולנו נהיה רגועים, ולא יהיה חשש,

של ניגוד עניינים ושל הטיית הדין, חלילה וחס. לא שהיה, אני לא אומר שהיה, אבל אתה יודע מה? הסר מכשול מבני עמי, צריך ליישר קו, מיקי, אני אתך. הייתי בטוח, כשאתה היית סגן שר אוצר, והיית סגן שר אוצר טוב, שאתה תעשה את זה, וחיכיתי וחיכיתי, ואתה לא עושה את זה.

אם מיקי לא עשה את זה אז אנחנו נעשה את זה, נקים ועדת ערר כזאת, מכיוון שאמרת,

להזכירך, זה הזכיר לי שהיית סגן שר האוצר לפני שהחלפתי אותך. עכשיו, אתה גם תודה שהחברים בוועדה הם פעילים. הם פעילים בתחום מיסוי המקרקעין, נכון, מיקי? עובדות. ובמסגרת תפקידם, למה סתם, לפני עיוור תיתן מכשול? במסגרת תפקידם הם מייצגים לקוחות בעניינים הדומים לאלה המובאים לפניהם בשבתם כוועדת ערר לפי החוק. אז בשביל מה לשים מכשול בפני עיוור? באנו פה בהצעת החוק להסמיך את בית-המשפט המחוזי לדון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין, תחת ועדת, במקום ועדת ערר, הפועלת כיום לפי אותו חוק. ככה נפתור את החשש לקיומו של ניגוד עניינים אצל חברי הוועדה,

אני חוזר ומציין, לא שתפסנו, לא שראינו, לא שהיה,

בפני עיוור לא תיתן מכשול. וככה, חברי חברי כנסת, תיווצר אחידות בחקיקה בכל הקשור לערעורי מס. מה רע בזה? למה לא להצביע פה-אחד כולם? את הערר, נו? מיקי, עזוב את זה. הוא לא רוצה, מיקי, תן לו, תן לו, נראה לו מה זה טונה. תן. נדון גם בטונה.

מילא שהציבור רואה את המליאה כמושב לצים, אז למה, מה? מה הטענה? בוא נצביע על זה וזהו. אני רוצה להסביר לו. הוא שאל שאלה, אני רוצה לענות לו. כן, מיקי. התיישבה דעתך, אתה מצביע בעד. אוקיי.

אדוני יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת דוד ביטן,

אני יודע שיש לך בעיה של שמיעה בזמן האחרון, אבל הזמן שלו מוגבל. אני רואה שאתם חושבים שיש לכם הרבה זמן. מה, עובדים? עובדים על זה. עובדים על זה. אני אגיד לך, אדוני היושב-ראש, באותו לילה שירדתם לוועדת הכנסת לחלק את הוועדות מוועדת הכספים לוועדת החוקה, חוק ומשפט, ואז ועדת הכלכלה, נאלצתי, נאזם, אני באמצע הסבר, נאלצנו, אדוני היושב-ראש, להסביר. ביטן, לפחות אתה תקשיב לי.

אני אביא לך אולי ספר תנ"ך? משהו? שיעור בתנ"ך?

היה שיעור פרקי אבות, היה שיעור ב"מסילת ישרים",

על כל פנים,

נאלצנו למשוך יותר משעתיים ו-45 דקות. זה המון זמן.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה זוכר, מזמור לבני קורח. שיר מזמור לבני קורח.

לא, אין, זה הפריווילגיה של השרים. על-פי התקנון אין הגבלת זמן בתשובה.

שרת הבריאות לשעבר, אני זוכר שהיית עולה לכאן להשיב, היית מסבירה באריכות את הצעות החוק שלך, בזמנו, אפילו שלא היה לך רוב ולנו כן היה רוב, אבל משכת את הדיון עד שגייסת רוב. מי היה יושב-ראש הקואליציה אז? אתה זוכר? איך אפשר לשכוח? איציק, איציק, הפעם כנראה, דרך אגב, אתם יודעים, פרשת השבוע של השבוע הבא. בבקשה. חבר הכנסת ביטן,

חבר הכנסת דוד ביטן, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אני חושב שיש לך רוב. אם אתה לא, עדיין לא. טוב, אז להעשיר את ידיעותיכם שוב ושוב עד שתבינו. פרק שמיני לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, אדוני היושב-ראש, שכותרתו השגה וערעור, קובע את מסלול הערעור על שומה שנעשתה לפי חוק. אדוני היושב-ראש, לפי הפרק האמור, אדם החולק על שומה רשאי להגיש השגה למנהל. מה ההשגה, ברושי? על ההחלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לפני ועדת ערר של שלושה חברים, שהם שופט, יושב-ראש הוועדה, שני חברים, שאחד מהם לפחות, איציק, תגיד על הטונה משהו. דרך אגב, המחירים ירדו.

המחירים ירדו, והתעשיינים לא נפגעו, מה לא נפגעו? והיצוא גדל, אתה, תודה, אתה אדם הגון, תודה.

תודה שטעית. ואגב, תדע לך, ברושי, באמת הם הגדילו את היצוא, הגדילו פסי ייצור. המחירים ירדו. איציק, היום הופיעו המנכ"ל וראש אגף תקציבים. הם הודיעו שתהיה צמיחה. איך תהיה צמיחה? נוסעים לחו"ל, קונים מכוניות. שום מפעל לא הוקם בארץ, סוגרים את כל המפעלים, את החקלאות אתם מחסלים, איך תהיה צמיחה?

אנחנו לא מחסלים את החקלאות. עובדה שמדוודב היה פה. הוא כל כך חשק במסוק הזה, הוא קיבל אותו מתנה. מאיפה תממן את ה-200,000? רצה מסוק, קיבל מסוק. הכול בזכות השקעות העבר. קיבל מסוק. עוד נתת לו מזל"ט במתנה. אני נתתי לו? אם הייתי יכול, הייתי, לו את המנוע. מה אתה אומר על זה, הרב ליצמן? מגיע ראש ממשלת רוסיה, מתלהב מאיזה מסוק,

מקבל אותו במקום, מתנה. איזה יופי. מזל שהוא לא ביקש את השר בעצמו, היה לוקח את השר מתנה לרוסיה. לא, השאלה אם לימדו אותו להטיס את זה,

צריכים לתת לו גם את הצוות שמטיס. אדוני היושב-ראש, במהלך השנים הושמעה ביקורת, בצדק, על הרכבה של ועדת הערר, על רקע החשש, כפי שאמרתי, לא חלילה שתפסנו משהו, או שראינו משהו, אבל היה חשש לניגוד עניינים של חברי הוועדה שאינם היושב-ראש,

שכן בפועל, אדוני היושב-ראש, החברים האלה הם עורכי-דין, רואי-חשבון, שמאי מקרקעין, מה הם עושים ביום-יום? אדוני חבר הכנסת דוד ביטן, עליזה, אתם לא מקשיבים ואתם, אפשר?

מה לא? תחליטו. אדוני היושב-ראש, נכון שאין תכלית לדיון בצורה הזאת, את זה צריך להגיד לקואליציה. טוב, אדוני היושב-ראש, אני מסיים.

אני חושב, אני מסיים, אני מסיים. אין בעיה, רק אתה לא שם לב איך הדיון מתנהל? זה לא מוסיף כבוד הרבה לכנסת. אדוני היושב-ראש, אני מסיים. אני חושב, סתם למתוח את הדבר הזה בלי שום תכלית?

על כל פנים,

הוא עומד בזמנים, ודאי שהוא עומד בזמנים. הוא יכול לעמוד פה,

אין שום בעיה. השאלה מה התכלית של הדבר הזה, אם זו תכלית ראויה או לא תכלית ראויה, וזה לא תכלית ראויה. זה מתבצע, מה אני עושה? אם הוא עומד בזמנים, הוא עומד בזמנים. טוב, אני אחזור על הסיכום. אנחנו מבקשים להסמיך את בית-המשפט המחוזי לדון בערעור מס לפי חוק מיסוי מקרקעין תחת ועדת הערר הפועלת כיום לפי אותו חוק. כך נפתור את החשש לקיומו של ניגוד עניינים אצל חברי הוועדה, וכן תיווצר, אדוני היושב-ראש,

הוא, לך זמן, הוא, לך זמן. למי מחכים? טוב, לשבת. אדוני, תודה. תיווצר אחידות בחקיקה בכל הנוגע לערעורי מס. אני מבקש להצביע על זה הצבעה פה-אחד. אין השגות, אין ערעור על ההחלטה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה: הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 89), התשע"ז 2016, קריאה ראשונה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 89), התשע"ז 2016, לוועדת הכספים נתקבלה. 40 בעד, 28 מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת כספים להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. סעיף 5: הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי הכנסת,

יציג את הצעת החוק חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי הכנסת, אני רק אומר לפרוטוקול, הצעת החוק הזאת נוסחה על-ידי חבר הכנסת לשעבר ינון מגל,

בתוך סיעת הבית היהודי, ויש לי הזכות הגדולה לקדם אותה, בהיעדרו, בשותפות מלאה עם שותפי, ידידי ורעי חבר הכנסת רועי פולקמן, שעשה ועושה בהצעת החוק הזאת באמת עבודה נהדרת, גם בדיאלוג עם משרד הפנים, עם יתר משרדי הממשלה. אני רוצה, ברשותכם, חברים, לדבר עכשיו על הפחד, על הפחד ועל השיתוק שאוחז בנו לא פעם, באמת, בצורה לא מובנת, הפחד מלבנות בירושלים, עיר הבירה שלנו, וביהודה ושומרון, כי מי יודע מה יגידו האמריקנים, הפחד מלהסדיר את ההתיישבות,

אחרי 40 שנה, 450,000 אזרחי המדינה שהולכים לצבא, משרתים במילואים, משלמים מסים, והגיע הזמן לאפשר להם לחיות וליהנות מזכויות אזרח כמו כל אחת ואחד מאתנו. אז אנחנו נורא חוששים מזה, כי כנראה לא יאהבו את זה בעולם.

מלהפסיק את קייטנת השב"ס שמקבלים אסירי ה"חמאס", כי אנחנו חוששים מהתקוממות אסירים בבתי-הסוהר, שזה מין מאזן אימה כזה.

סיימתי עכשיו פגישה עם שמחה גולדין, אבא של הדר, השם ייקום דמו. הם מסתובבים שנתיים ושלושה חודשים, מחכים, סדרנים. רק רגע, חבר הכנסת סמוטריץ. סדרנים, נא לעשות סדר. חבר הכנסת, רכז הקואליציה, כל אלה שעומדים באמצע המליאה ומדברים. חברים, זה מפריע לדיון. נראה ממש כמו שוק. אתה יכול להמשיך, אדוני. שנתיים ושלושה חודשים עברו מאז שנהרגו הדר ואורון, השם יקום דמם, ולכאורה מדינת ישראל מחויבת לעשות הכול כדי להחזיר את הבנים הביתה ולהביא אותם לקבר ישראל. התוכניות ידועות. לא צריך הרי להמציא שום דבר: להרע את תנאי הכליאה של אסירי ה"חמאס", להימנע מלהחזיר גופות, לעכב את השיקום ההומניטרי של עזה, במילה אחת פשוטה, להפעיל לחץ על ה"חמאס" כדי לגרום לו לרדת על ארבע ולהתחנן וכמובן להחזיר את הגופות. אבל אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים, כי אולי אסירי ה"חמאס" יתקוממו, כי אולי תהיה פריצה בעזה. הפחד, חברים, מלעשות את הדבר הכי בריא, הכי טבעי, הכי אינסטינקטיבי ומתבקש מצד מדינה חפצת חיים, לא לאפשר למי שנלחם נגדנו בעולם וקורא לחרמות נגד מדינת ישראל, לא לאפשר לו להיכנס אלינו כאן פנימה ולנצל את הבסיס הקדמי שלנו כדי להילחם נגדנו ולקרוא לחרם ול-BDS. אני מוכרח לומר לכם, נדהמתי, נדהמתי בוועדת הפנים כשקיימנו את הדיון בהצעת החוק הזו. נדהמתי מחברי בחלק הזה של הכנסת. חברים, ה-BDS נגד מדינת ישראל לא קשור ליהודה ושומרון. זה לא קשור לימין ושמאל. ממה אתם מפחדים? הבנייה בירושלים וביהודה ושומרון זה הדבר הטבעי ביותר. הסדרת ההתיישבות זה הדבר המתבקש ביותר והמוסרי ביותר. הפעלת הלחץ על ה"חמאס" כדי להביא את הבנים הביתה זה הדבר שאנחנו מחויבים לו ביותר. ממש. אבל אנחנו פשוט מפחדים.

אנחנו עושים צעד ראשון בלתקן את הפחד הזה, בלהשתחרר ממנו, בלחזור לבריאות הטבעית.

אדם נורמלי ובריא לא נותן למי שנלחם בו את הפריבילגיה לעשות את זה מכאן. יש כאן הרי תעשייה שלמה של אנשים וגופים שבאים לכאן על ויזות של תיירות או ויזות אחרות כדי להילחם בנו, כדי להפגין בבילעין ובנעלין וכדי ללכת ולספר אחרי זה בעולם כמה אנחנו רשעים וכמה אנחנו שוללים זכויות. אנחנו עושים לזה היום סוף, לפחות צעד ראשון שבאמת מלמד על חזרה, כמו שאמרתי, לאותו אינסטינקט של אדם בריא, לא אדם חולה, אדם בריא. אז אני מקווה, חברים, שכולם כולם, גם חברי פה במחנה הציוני, הכיסאות הכמעט ריקים, ואפילו חברי במרצ. לא עניין של ימין ושמאל, שם הכיסאות יותר ריקים. אל תדאגי, בקואליציה עוד רגע כולם יבואו. לא עניין של ימין ושמאל, עניין פשוט של מאבק בדה-לגיטימציה, ב-BDS, תנועות החרם על מדינת ישראל. אנחנו לא צריכים לתת את הלחי השנייה. תודה רבה.

תודה לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אם כן, אנחנו עוברים לתחילת הדיון בהצעת החוק. רשימת הדוברים סגורה. אני סוגר אותה. כל מי שרוצה בדקה הקרובה, יירשם, ולא, רשימת הדוברים סגורה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת ישראל אייכלר. אחריו, חבר הכנסת טלב אבו עראר. יש כ-30 דוברים, אבל לא בטוח שכולם יהיו. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, יום שבת היה יום ההילולה של רחל אמנו, עליה השלום, בי"א במרחשוון. ביום שישי הגיעו אנשים להתפלל, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אני מודיע שסגרתי את רשימת הדוברים. תודה, אדוני. כן, אדוני היושב-ראש. במוצאי שבת, לפי הערכות המשטרה, הגיעו 45,000 איש לקבר רחל. המקום כל כך צר וקצר, בפרט שבנו כל כך הרבה חומות מסביב והאריכו כל כך את הדרך. כמה קילומטרים, 2 קילומטרים או משהו כזה. זה גרם לכך שאוטובוסים חדשים לא יכלו להיכנס. אוטובוסים מלאים אנשים חיכו. אלה שנשארו שם, לא היו להם אוטובוסים לפנות אותם. זה אומנם פרט טכני, אבל אני טוען, אדוני היושב-ראש, שלא ייתכן שכשיש אירוע דתי, אם זה בכותל המערבי, אם זה במירון בל"ג בעומר, אם זה בקבר רחל ביום ההילולה של רחל אמנו, לא ייתכן מצב כזה, להשאיר אלפי אנשים תקועים. המשטרה גם לא אפשרה לצאת בהליכה רגלית מטעמים ביטחוניים, אבל נוצר מצב כזה שבסופו של דבר הם היו חייבים לאפשר את הדבר הזה,

טף וזקנים היו צריכים ללכת ברגל עד הצומת של מה שנקרא רוזמרין, וזה היה בבחינת "וכדי ביזיון וקצף". הייתי שם אתמול. נפגשתי עם מפקדי המשטרה. לא תאמינו, המפקד אמר לי מפורשות: אם היו לי שלושה אוטובוסים ריקים, "שאטלים", שמוציאים את האנשים מקבר רחל עד צומת רוזמרין, לא הייתה שום בעיה. אנשים היו באים ויורדים. באים אנשים ואומרים, אין מספיק מקום. גם במירון הם אומרים. רבותי, אמרתי להם, וזה דבר שצריך כל אחד מאתנו לדעת: אפשר וצריך באירועים גדולים להתארגן. גם גוף האדם זה מקום קטן, ועשרות ליטרים של דם מועברים בסירקולציה נכונה בגוף האדם בצורה מסודרת. אם כל כלי הדם פתוחים, אין שום בעיה, כשיש חסימה יש הרבה צרות. אם היו מאפשרים כמה "שאטלים", גם בקבר רחל, גם במירון אותו סיפור, גם בכותל המערבי. אני עומד פה בשבוע שעבר, מבקש ממשרד התחבורה שבלילות, כמו שיש קווי לילה ריקים שנוסעים מכל המועדונים בכל הארץ, שיהיה מהכותל המערבי במשך הלילה, פעמיים בשעה, אוטובוסים עד לפנות בוקר. אנשים יכולים להגיע גם לפנות בוקר, גם מאוחר בלילה, ולא היו צריכים ללכת דרך העיר העתיקה בלילות, באישון לילה. אין קול ואין קשב. ככל שזה מגיע למקום קדוש, הרמב"ן אומר שכשהוא הגיע לארץ-ישראל הוא ראה "כל המקודש מחברו חרב יותר מחברו" רק כשזה מגיע לעניין של קבר רחל, לעניין של מירון, לעניין של הציבור החרדי, אין מספיק אוטובוסים. אני חייב לציין שגם משרד התחבורה,

גם המשטרה עשו כמיטב יכולתם. אבל לא הייתה התארגנות טובה. מאיפה אני יודע שלא הייתה התארגנות טובה? מן התוצאה. אנחנו בוועדה לפניות הציבור קיבלנו פניות. ביום רביעי בבוקר, ב-10:00, יהיה דיון. אני רוצה להפסיק עם הנוהל הזה, שבנוגע לעניינים דתיים אין התארגנות מלכתחילה. כל מה שרוצים לעשות אחר כך, צריך לעשות מראש.

תודה לחבר הכנסת ישראל אייכלר. יעלה חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. אם לא תהיה, דב חנין. אם כן, חבר הכנסת דב חנין אחרי טלב אבו עראר. שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, בנוסח המקורי של הצעת חוק המואזין נכתב כי היא נועדה למנוע העברת מסרים לאומיים. הוא מתייחס בעיקר למערכות ההגברה במסגדים. פתאום המטרה היא למנוע רעש.

שקר וכזב. (אומר בערבית: הגיע הזמן שהחושך יחלוף והעוֹשֵׁק ייפול והאד'אן יתנשא.) למה אתה מבזה את התפילה? למה אתה מבזה? אתה עושה צחוק מעצמך. לא, זה בסדר, חבר הכנסת אורן חזן. רבותי, רבותי. רגע, רבותי. זה במסגרת הזמן שלו,

שב דקה, תן לי לומר את הדברים. הוא יכול להמשיך ככה, זו הזכות שלו. אבל אני חושב שהוא יותר מבזה את העניין שלו מאשר בזה, תאמינו לי, כי זו מליאת הכנסת וזה לא מקום של תפילה. ולכן, שימשיך. על-פי התקנון הוא רשאי. הוא יותר מבזה את העניינים שלו מאשר מה שאתם חושבים. כל עוד זה במסגרת הזמן, הוא רשאי.

לפחות שלא יזייף. מה אתה אומר?

ריבוני, זוהי הקריאה המלאה והתפילה הקיימת. תן לאדוננו מוחמד את מקומו בגן העדן והאצל לו מידות

עד שהוא עלה לדוכן וראיתי שחבר הכנסת פולקמן הוא בעצם בצלאל סמוטריץ.

אתה תקשיב לי כשאני מנהל את הדיון. כשאני קורא לך, אתה תקשיב. רבותי, אני אעשה סדר בדיון. אם אתם תעמדו ותמשיכו לצעוק בעמידה, אני אוציא אחד אחרי השני בשלוש קריאות. זה לא מכובד, מה שקורה פה. אדוני ימשיך את הדיבור. לא על חשבון זמני. תודה, אדוני. אז אני התפלאתי לראות את שמו של חבר הכנסת פולקמן חתום על הצעת החוק הזאת כיוזם ראשון, עד שראיתי אותו עולה לדוכן, וגיליתי שחבר הכנסת פולקמן הוא בעצם בצלאל סמוטריץ. זאת לא טעות, זה משהו עצוב שקרה פה בכנסת לחבר כנסת,

שאני מאוד מעריך. הוא איש מפלגת מרכז, הוא לא שייך לימין הקיצוני. איך זה קורה שחבר הכנסת פולקמן הופך להיות בצלאל סמוטריץ? גם המחנה הציוני תומך. אני שואל את השאלה הזאת כשאלה רעיונית, מחשבתית, שאנחנו צריכים להיות מוטרדים ממנה, איך זה קורה לאיש מרכז, שהגיע לכאן עם הרבה רצון טוב וכוונות טובות, והנה הוא מוצא את עצמו מנומק כאן, על הדוכן הזה, על-ידי חבר כנסת מוכשר ללא ספק, אבל שייך לשוליים הכי ימניים של הימין הכי ימני שקיים במדינה הזאת. זה דבר שצריך, עמיתי חברי הכנסת, לעורר מחשבה. הימין מגיע לשלטון כאשר גם המרכז מתחפש לימין,

אמרתי שבעמידה אתה לא תקרא קריאות ביניים. כאשר גם המרכז מתחפש לימין. וכאשר במחנה המרכז-שמאל יש כאלה שגם הם חושבים שהם צריכים להפוך להיות ימין, כאשר במחנה המרכז-ימין חושבים שהם צריכים להיות ימין יותר מהימין, התוצאה היא שהימין הולך ומתחזק ואג'נדה מסוכנת ובעייתית משתלטת על הארץ.

במפלגה תומכים יותר ויותר בטרור, החוק הזה אין לו שום בסיס ואין בו שום צורך. לשר הפנים יש היום סמכויות להכניס ולא להכניס למדינת ישראל, איזה חברים בוגדים יש בבתי-הסוהר. את מי שהוא רוצה. אתם לא מאמינים בשר דרעי,

אני מבין שהשר דרעי לא מספיק ימני, לא מספיק לאומני, לא מספיק לאומני בשביל חבר הכנסת סמוטריץ וכנראה גם לא מספיק לאומני בשביל חבר הכנסת פולקמן, ולכן מסנדלים את שר הפנים, לא, אתה משקיף תומך טרור,

לא תיתן להיכנס למי שאיננו מוצא חן בעינינו. חבר הכנסת אורן חזן, זמנו תם, ואתה לא תפריע.

אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אדוני, זמנך תם. זמני לא תם כי אדוני לקח דקה מזמני. לא לקחתי, היה לך עוד זמן מהקודם. לא היה לי זמן מהקודם. זמנך תם, אדוני. זמני לא תם, אדוני היושב-ראש.

אתה רוצה שאני אוריד אותך עם סדרנים? אתה יכול להוריד אותי אם אתה רוצה, זמני לא תם.

זמני לא תם, אני רוצה להביע מחאה על ההתנהגות שלך. מעל 30 שניות אתה עברת ולא הורדתי לך. אדוני, זמנך תם. אתה, אדוני, הערת למעירים על חשבון זמני. אני מוחה על ההתנהגות שלך. אתה יכול למחות עד מחר. אתה יכול למחוא כף אולי. חבר הכנסת איציק שמולי. אני מוחה לא רק עד מחר, אדוני, אלא גם עד היום. תודה. סיימת את הדברים שלך. חבר הכנסת איציק שמולי, איננו. חבר הכנסת יהודה גליק, ואחריו, חבר הכנסת מיקי לוי. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, ידידי חבר הכנסת וקנין, כבוד השר, שר הבריאות, חברי וחברותי המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, יהודים ושאינם יהודים, תפסיק עם המתוקים. חבר הכנסת אורן חזן, הפתיל קצר עכשיו. בנים ובנות, ילדים וילדות. קודם כול, חבר הכנסת אבו עראר, אני בוודאי מסכים אתו. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אין אלוה מבלעדי אלוהים. אלוהים הוא אחד, אלוהים לעַד, לא יָלַד ולא הוּלַד, שווה לו אין גם אחד. בשם אלוהים הרחמן והרחום, השבח לאל.) אלוהים הוא אחד, שמו שלום.

ולצערי היה פה ויכוח, כל אחד הכה על החזה של השני, מי יותר מסית ומי יותר אשם ומי לא בסדר עוד יותר ומי לא. רבותי, הבה נהפוך את היום הזה לעתיד ליום של

תודה. תודה. חבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת מיקי לוי, ואחריו, חבר הכנסת עמר בר-לב. אם לא יהיה, חבר הכנסת איתן ברושי. אנחנו יכולים להקשיב, ולא רוצים להשתיק אתכם. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, לצערי לא עברתי את המבדקים של מקהלתו של חבר הכנסת גליק, ולכן אני לא אסתכן בשירה מעל הדוכן הזה. אנחנו דווקא רוצים. נכון. אבל, תראו, הכנסת משודרת מפתיחת המליאה ועד סופה, אז מותר לצעוק, ומותר להתנגד, ומותר להביע דעה, אבל אסור לעשות מהבית הזה, אדוני היושב-ראש, שאנחנו יושבים בו, קרקס. נדמה לי שחלק מהחברים כאן עברו את הגבול, ועברו את גבול הטעם הטוב. כי אם אנחנו לא מכבדים את עצמנו, בוודאי ובוודאי שהציבור בחוץ לא יכבד את הבית הזה ולא יכבד אותנו כנציגי ושליחי ציבור. מוטב לכולנו לשים איזשהו רסן, ולא להפוך את הפרלמנט הישראלי לקרקס. אני פונה לכל אחד ואחת מכם: מותר לצעוק, מותר להתנגד, מותר לעשות הכול, בואו לא נהפוך את זה לאיזה מין בדיחה שלמחרת תמיד נפגוש את הציבור והוא יפנה אלינו אצבע מאשימה. לגופו של עניין, אני חושב שגם אם החוק הזה מיותר, ויכולנו לחיות בלעדיו, בכל זאת הוא חוק ראוי, שאם יש מי משונאי מדינת ישראל, הוא לא יבוא בקהלנו. זכותנו וחובתנו כמדינה למנוע את כניסתו לתוך גבולותיה של מדינת ישראל. אנחנו מדינה ריבונית. אפשר למצוא דוגמה כזאת במדינות אחרות בעולם. אני לא יודע כמה מכם, אני מניח שיודעים כל כך הרבה סיפורים, שאנשים שנחתו בשדות תעופה בארצות-הברית נכנסו לחדר אחד, יצאו מהחדר השני ועלו על טיסה אחר כבוד חזרה אל המקום שממנו באו. ולכן החוק הזה, אולי לא היה טוב שבא לעולם, אבל בכל זאת הוא ראוי, וטוב שנגן על עצמנו, ואני אצביע בעד.

תודה לחבר הכנסת מיקי לוי. יעלה חבר הכנסת עמר בר-לב, איננו. חבר הכנסת איתן ברושי, ואחריו,

שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, השבוע זכרנו את יצחק רבין, זיכרונו לברכה, בישיבה שהייתה יכולה להתנהל בצורה יותר נכונה, והיום אנחנו בתוך סערות כשאולי הקשות עוד לפנינו, ישראל עומדת בפני הכרעות קשות, והבית הזה ישקף את חילוקי הדעות. גם אם נשדר אחדות, וטוב שכך, אי-אפשר לטשטש את חילוקי הדעות, אבל חשוב שהכנסת תתנהל בצורה יותר ראויה. אני חושב שכל חלקי הבית, ודאי כאלה שרוצים לעבוד אחד עם השני, לא יכולים ליצור מצבים, יש גם יום שאחרי. לא הכול נגמר בישיבה אחת, וההתנהלות, כפי שבאה לידי ביטוי גם בישיבה הזאת, מרחיקה גם את האפשרות לשתף פעולה בצד זה או בצד זה. אנחנו לא קרקס, אנחנו מנהיגות נבחרת של העם. ככה לא ראוי להתנהג.

הייתי היום שותף להפגנה או להתכנסות של נשים למען השלום. פגשתי אותן גם במהלך הצעדה של רכבת העמק בעמק-יזרעאל וגם בקאסר-אל-יהוד, והיום כאן ליד הכנסת, וראיתי נשים רבות, היום זה משלחת, אבל היו אלפים, שיש להם גם חילוקי דעות, אבל יש להם מכנה משותף, ומרשימה העוצמה הזאת שאומרת: אנחנו רוצים הסדר, אנחנו רוצים משא-ומתן. אנחנו לא אומרים מהו בדיוק ההסדר, אבל ברור שלא אלימות ולא מלחמה אלא ניסיון לחיות כאן בצוותא. אני נפגשתי אתן, גם שוחחתי עם רבות מהן, ואני מביא את המסר לכאן לכנסת. יש בציבור הישראלי, על כל מרכיביו, רצון גדול לראות כאן הובלה לתהליכים של פיוס והשלמה, בלי לוותר על האינטרסים החיוניים. אני רוצה לומר שהתקיים ויכוח במחנה הציוני. אני חושב שהחוק הזה יכול היה להיות מנוסח אחרת, אבל בוויכוח שפורץ פה ובלהט שאנחנו רואים גם בישיבה הזאת, נוצר חוסר אמון, שגם אם אפשר לתמוך בהצעה כזו או אחרת, ואני מאלה שחושבים שישראל זקוקה להגנה מכל מיני גורמים שרוצים ברעתנו, אבל יש חשש, חברי, שיש כאן הזדמנות גם לניצול לרעה, או יש פה גם חשש ממה שאינו כתוב בחוק. לכן המחנה הציוני יימנע בהצבעה. אני באופן אישי חושב שיש מקום לומר מה דעתנו על מי שבא לכאן מתוך כוונה לקיים מזימות ולחרוש רעות, אבל מה שקורה, באווירה שקיימת יש חוסר אמון וחסר הבנה מדוע זקוקים לחוק כזה בעת הזו. יש סמכויות לממשלה להגן על המדינה, זה תפקידה, לרבות סמכויות של שר הפנים. בסופו של דבר במשמעת שחלה על חברי המחנה הציוני, ואני חלק מהם, אני אמנע.

לחבר הכנסת איתן ברושי. יעלה חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ואחריו, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, רבותי, החלפתם לי את השמות. אני מוחק ומוחק ומחליף ומוחק. אני כבר לא יודע את מי לשים. זה רק ברשימה אצלכם. תשאלו אותו. אדוני היושב-ראש, הצעת החוק הזאת היא המשך לשטף ולהצפה של חוקים אנטי-דמוקרטיים, חוקים גזעניים. רק אתמול התבשרנו בוועדת שרים לענייני חקיקה, אדוני היושב-ראש, על שתי הצעות חוק גזעניות, הצעת חוק עמונה, שמוביל סמוטריץ, הוא כופף את כל שרי הממשלה וגם את ראש הממשלה, כביכול נתניהו נכנע, אבל האמת שהוא לא נכנע, הוא רצה בזה. היועץ המשפטי לממשלה, בצעד נדיר, הגיע לוועדת שרים לענייני חקיקה, הסביר עד כמה החוק הזה הוא לא חוקתי. יש קשיים חוקתיים בחוק של עמונה, אבל גם על החוק הזה, סמוטריץ ופולקמן, אם זה החוק של פולקמן, שהוא ממפלגת כולנו, שהוא חתום על זה, והוא מגיש על זה, כנראה הוא מתבייש להציג את החוק הזה, ונתן לסמוטריץ להציג אותו. אני אומר לך, פולקמן, באמת, תתבייש לך. ומיקי לוי, ככה לא תחליפו את השלטון. ככה לא תעלו לשלטון, לא אתם ולא המחנ"צ. אם על חוק כזה אתה מצביע בעד, אתם לא תגיעו רחוק, ותמשיכו לדשדש, כי אתם מחקים את הליכוד, ומנסים לאגף את הליכוד מימין, וככה לא תעלו לשלטון. מבחינה משפטית, אמרתי, אדוני היושב-ראש, ותשמע, חבר הכנסת ביטן, יו"ר הקואליציה, אתם פה, ותשאלו את היועץ המשפטי של ועדת הפנים. יש היום מספיק סמכויות לשר הפנים. יש היום שיקול דעת רחב ביותר, לפי הפסיקה הקיימת, של בית-המשפט העליון, יש שיקול דעת רחב ביותר לשר הפנים, למי לתת אשרות. למה לא מצליחים לעשות כלום? עושים. אתה יודע כמה מונעים? אתה יודע כמה מגיעים לנתב"ג, וישר מחזירים אותם, באותו מטוס, ולא נותנים להם להיכנס? עשרות. והולכים לבית-המשפט, ובית-המשפט לא מתערב, כי אומרים ששיקול הדעת, רויטל סויד, את עורכת-דין. תקראו את הפסיקה של בית-המשפט. בית-המשפט קובע שיש שיקול דעת רחב ביותר לשר הפנים, ואתם פה, הנה, חברת הכנסת גרמן גם תסביר לכם את זה, אתם פה מצמצמים את שיקול הדעת. תשמעו ותקראו את מה שאמר היועץ המשפטי של ועדת הפנים בדיונים של ועדת הפנים. הוא אמר נכון, היום יש שיקול דעת רחב ביותר של שר הפנים. החוק הזה מצמצם ולא מרחיב. ואפילו שר הפנים יודע את זה. אבל בכל זאת אתם ממשיכים, כי אתם חושבים שאולי זה ייראה טוב, זה יישמע טוב. אתם רק הולכים ומסתבכים. אז מה הבעיה שלך? אם הוא מצר, מה יש? לא, אני אומר לכם, זה קיים בחוק. אתם ממשיכים להביא עוד חוקים ועוד חוקים. מה זה מפריע לך, אם זה קיים? אני אומר לכם, החקיקה הזאת היא חקיקה לא דמוקרטית, והיא תוביל רק למאבק עם הקהילה הבין-לאומית, וככה תסתבכו עם החוק הבין-לאומי, וטוב שכך. תודה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. יעלה חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, עבדאללה אבו מערוף. שלוש דקות, חבר הכנסת מסעוד גנאים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, בימים האלה אנחנו עדים לעוד שיטפון ולעוד צונאמי מטורף של חוקים אנטי-דמוקרטיים, גזעניים, מבית-מדרשה של ממשלת נתניהו. פתאום ראש הממשלה נכנס בכל הכוח לאישור ולקידום חוק מניעת האד'אן. האד'אן בשבילו ובשביל כל גזען נהפך למקור רעש, הפרעה, מטרד. ואני אומר להם ולכל הקיצוניים האלה ולראש הממשלה: נכון. האד'אן מטרד ומקור דאגה לכל גזען ולכל פנאט שלא רוצה לשמוע מילה בערבית, כי חמש פעמים ביום "אללהו אכבר" מזכירה להם שהארץ והאדמה הזאת היא ערבית, כפי שאומרים: (אומר בערבית: האדמה מדברת ערבית,) והיא פלסטינית. יש לנו פה, חברת הכנסת.

והאדמה הזאת היא ערבית ופלסטינית. אני אומר בערבית קוראנית, ברורה, צחה: (אומר בערבית: האדמה שלנו.) אנחנו נסתום לכם אותו. חברי הכנסת, נא לא להפריע לדובר. ומכל אלה אני אומר, חבר הכנסת ענת ברקו, אני יכול פעם אחת, פעמיים. אני לא רוצה לקרוא שוב. אני אומר בערבית, למה,

מערוף, ולאחריו, עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך, אדוני. עבדאללה, מה קרה לרגל? זה סיפור קצת טוב.

מסיק הזיתים.

איך לא הבאת לנו

שכן הכיבוש מנוגד לכל החוקים הבין-לאומיים, וה-BDS הוא לפי החוק הבין-לאומי, חרם על הכיבוש עצמו ככיבוש. ולמה להטעות אנשים? לא ארחיב את הדיבור על זה. ולכן החוק הזה הוא עוד חוק שירתיע, בסוגריים, לא ירתיע את ה-BDS, ירתיע את האנשים שהם שוחרי השלום. זו מטרת החוק, שכל אחד יגיד: דיר באלכ, אסור להזכיר את הפרה הקדושה, הכיבוש, שהוא המקור של כל האסונות,

במקום שהכספים ילכו לרווחה, לבריאות, לחינוך, לקצבאות ילדים, הם הולכים להתנחלויות ולכיבוש הנתעב. זו המטרה של החוק הזה, בשביל שאנשים יפחדו מאוד ולא ידברו פוליטיקה, ולא ידברו על שלום. ולבסוף, אני רק אומר שתי מילים לחבר הכנסת פולקמן: אפילו אתה, יא ברוטוס? הרי הוא עבד קודם בעמותת "סיכוי" שהיא לזכויות אדם. למה אתה מזכיר אותם? תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. תעלה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חברת הכנסת עליזה לביא. אם היא לא תהיה, חברת הכנסת חנין זועבי. פח שמן אני רוצה. הבטחת לי, מהמסיק הטרי אני רוצה. לא הפרעתי לך, עוד לא הבטחתי. רק תתנהג יפה.

אמרת, לא תפריע לי, אני, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, דובר בין שאר הדברים שעלו והעלו חברי הכנסת, או חלק מחברי הכנסת, מה שקורה השבוע הזה, עת מבול החוקים הגזעניים והחוקים האנטי-דמוקרטיים שמובאים אפילו בשבוע אחד, ארבעה-חמישה חוקים במכה אחת, מונחים על שולחנה של הכנסת, רוצים לסיים אותם מהר מאוד. וחבר הכנסת מיקי לוי אומר שהופכים את הבית הזה לקרקס מפני שמישהו עלה ואמר: אל אד'אן. לא שמעתי מישהו אומר שהופכים את הכנסת לקרקס כאשר עמד סגן שר בשבוע שעבר והקריא לנו פרקי אבות, שעות על גבי שעות. שעות על גבי שעות. אמרנו

נכון, ואני גם כן יצאתי כמחאה, לא מפני שאני נגד דת, את לא מאמינה באלוהים בכלל. אבל כי משתמשים בה בצורה כזו. במקביל מישהו השתמש בסמל דתי,

כדי להעביר מסר של התנגדות, וחבל מאוד, חבל מאוד שלא רואים שהאד'אן שהיה פה עכשיו, ואני לא מי שמוכּרת כאישה דתייה, אבל כשהופך האקט לאקט של התנגדות, נגד השתקה, נגד גזענות, נגד רצון להכניע בני-אדם, אז אני אלחם שיישמע האקט הזה ויישמע אל-אד'אן. אני חושבת שהגיע הזמן להסתכל לאן מובילים את בית הכנסת הזה,

לקרקס. לא בגלל שמשמיעים בו אל-אד'אן, אלא בגלל שהממשלה חושבת שבמחטף היא יכולה להעביר את כל החוקים ההזויים, ועוד לבוא ולטעון למה יש תנועת חרם.

אנשים מחפשים דרך להתנגדות שהיא התנגדות לא אלימה. מה שנעשה היום על הדוכן הזה היה מעשה התנגדות לא אלים. והחרם הוא מעשה התנגדות לכל העוולות של הכיבוש וההתנחלויות, ורמיסת בני-אדם שהם העם הפלסטיני, העם שלי, כן. אבל אפילו אם זה לא היה העם שלי, הייתי עומדת פה ומגינה. אנשים שרוצים להחרים מצאו דרך לא אלימה להתנגד לכיבוש. אז אפשר לחפור באדמה ולהחביא את הראש, ולחשוב שכל העולם לא רואה. לא רוצים לראות, לא רוצים לשמוע, תודה. מגרשים את המחרימים, והכול טוב ויפה במדינת ישראל. זה הקרקס, חברי הכנסת. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. תעלה חברת הכנסת עליזה לביא, איננה. חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, חבר הכנסת אלעזר שטרן. אם לא יהיה, חבר הכנסת עודד פורר. שלוש דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, החרם שהכריז כל העולם בזמנו נגד דרום-אפריקה בתקופת האפרטהייד התגלה ככלי יעיל, שהכריע בסופו של דבר את המשטר הבלתי-מוסרי והגזעני של דרום-אפריקה.

חברת הכנסת ענת ברקו, איך יכול להיות אפרטהייד? אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. אם היא בכנסת, פעם שנייה.

את לא תפריעי לה. מדובר בכלי יעיל, אם היא בכנסת, איך זה אפרטהייד? לא יודעת איך זה מסתדר לוגית. מדובר בכלי מוסרי מהמדרגה הראשונה. יוזמי החרם היו אנשי ה-ANC, שחורים בעלי שיעור קומה ולבנים בעלי שיעור קומה, שאפשר להתגעגע אליהם בכנסת הזאת, לבנים דמוקרטים מזדהים עם המקום שבו הם נולדו, לבנים שיודעים שערכיהם הדמוקרטיים, אני גם מציע לך להזדהות ולעבור לעזה.

תראה, זה מוביל, זה שנותנים לך להפריע ולכל אחד להפריע,

לברדק שלם פה במליאה, לחוסר שליטה. זה דבר מקובל, אני לא אאפשר לך את זה.

אבל קריאות ביניים זה מקובל, אז אתה באזהרה שלישית ואני אוציא אותך. למה אתם פוחדים ממנו?

חבר הכנסת, אל תטיף לי מוסר, באמת.

לבנים, דמוקרטים, שערכיהם לא יכולים להוביל אותם אלא למקום אחד, הזדהות מלאה עם המאבק של הילידים. וגם הישראלים הדמוקרטים אין להם דרך, אלא דרך אחת להיות דמוקרטים, להזדהות עם המאבק של הילידים. להזדהות עם המאבק של הפלסטינים. זה מבחן הדמוקרטיה. זה מבחן ערכי האדם. זה מבחן השוויון והצדק. רבים שפעלו בשירות ה-ANC היו יהודים, ורוב היהודים הדרום-אפריקנים הם יוצאי אירופה שמשפחותיהם ידעו דבר וחצי דבר על אודות פירוש המונח פאשיזם, והם הזדהו עם הילדים בדרום-אפריקה. יהודי דרום-אפריקה ידעו לבדל את עצמם מהפאשיזם שטבח ביהודים ובאחרים באירופה, שדרס את זכויותיהם של היהודים באירופה, אך דווקא יהודי המולדת הזאת לא יכולים לעשות את זה, וחבל. החרם הוא כלי לגיטימי. החרם הוא כלי מוסרי כאשר הוא מופעל נגד מדינה שדורסת את הזכויות של עם אחר, מדינה אדנותית, שרוצה להשתיק את האד'אן, לא בגלל הרעש של המואזין, לא בגלל זה, אלא בגלל הרעש שהפלסטיני מעורר בתוך נפשם של הגזענים.

זה לא הרעש של האוזן, זה הרעש הפסיכולוגי. זה שלא סובלים את הקיום הזה של הפלסטיני. זה אולי שהאד'אן מזכיר להם שיש ילידים, אדוני היושב-ראש,

והם חלק מהמקום הזה, הם חלק מהמולדת הזאת. זה לא עניין של זכויות דתיות.

היידה. היידה. חבר הכנסת אורן חזן, אני קורא לך פעם שלישית. צא בחוץ.

נא לרדת.

על מה? אני מוציא אותך. קורא לך צא בחוץ.

על מה?

תשמע, אתה צריך ללמוד, ואללה, למה אתם מתרפסים, שפה זה לא הפקרות.

כל היום אתם מתרפסים. אתה לא תגיד לי איך לנהל את הדיון הזה. אני אגיד לך, כי אתה מתרפס. אתה ארכי צבוע.

אתה סטייק על הגריל,

נא לסיים, גברתי. (חבר הכנסת

חבר הכנסת עודה, בקריאה שלך להחרים את הלוויה של פרס ושאתה הולך לאזכרה לזכר ערפאת. עוד אתמול התראיינת לרדיו שמקורב ל"חיזבאללה" כדי להגיד שוב שערפאת היה גיבור; אין מה להשוות בינו לבין פרס. אז לא תדברו פה, כשאתם מצדיקים את הטרוריסטים, כשאתם תומכים בטרור, כשאתם הולכים לאזכרות שלהם וכשאתם עומדים דקה דומייה לזכרם. אל תבואו לפה ותטיפו מוסר לגבי חרם כזה או אחר. יושבים פה גם חברי כנסת שהם לא מוסלמים, נוצרים, שראש הרשימה שלהם הלך לאזכרה של מי שעומד מאחורי טבח של 600 נוצרים בדאמור שבלבנון. אז איך אתם מביטים לבני העם שלכם או לבני הדת שלכם בעיניים כשאתם עומדים מאחורי העניין הזה?

תודה לחבר הכנסת עודד פורר. חבר הכנסת נחמן שי, ואחריו, חברת הכנסת תמר זנדברג. שלוש דקות לרשותך, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אני גורס שמדינת ישראל צריכה להילחם בכל כוחותיה נגד תופעת ה-BDS

ה-Boycott, Divestment and Sanctions. לעשות כל מה שהיא יכולה.

שנים, שנים, שנים שהממשלה נרדמה בשמירה, ובעקבות זאת ה-BDS התפשט, הגיע למדינות נוספות, למעגלים נוספים, וקשה לעקור אותו עכשיו. רק בשנה האחרונה היא הקצתה סכום כסף גדול לכך, אבל גם כן תוך עקיפת משרד החוץ, ואני יכול להפנות אתכם לדוח מבקר המדינה האחרון שמלמד שאין תיאום בין הגורמים השונים שעוסקים בכך, המשרד לנושאים אסטרטגיים לא מתואם עם משרד החוץ, משרד החוץ לא מתואם עם משרד התפוצות, וכתוצאה מזה במקום שמדינת ישראל תפעל כמו אגרוף בפעולה משותפת ומלוכדת, זה מתפזר. אבל החוק הזה לא עוזר לנו. החוק הזה מיותר. החוק הזה הוא בגדר הצהרה, כי הוא לא נושא אתו שום פירות. אפשר גם היום למנוע כניסה של פעילי BDS לישראל, על-פי החוק הקיים. לא צריך להרחיב אותו. אז אם רוצים להעביר מסר, צריך להגיד להם: אל תבואו לישראל.

הם יכולים לעשות את הפעולות שלהם בחוץ-לארץ וזה מספיק. די והותר. הם לא צריכים לבוא הנה. אבל בחוק הזה ובכלל, בבקשה. אם יש פה דמוקרטיה, מה הדאגה הזו שלא ייכנסו? ייכנסו ויראו את השטחים הכבושים, גזל האדמות. אין לכם מה להסתיר. למה אתם מונעים מהם? אם אתם דוגמה באזור, למה מונעים מהם להיכנס? אין להם מה לעשות פה, לדעתי. אני לא מייצג את הממשלה, כידוע לך.

אתה תגיד לי למה אתה בעד החוק הזה, גם אם הוא לא מיותר, אני חושב שאנשים שבאים לארץ, אני אסביר לך. אני גם מאבד את זמני.

הוא הבין את השאלה, לא צריך לחזור עליה שלוש פעמים. הוא הבין את השאלה. אנשים שבאים לארץ כדי לפעול מתוכה כנגדה, מקומם לא פה. אני לא מדבר על שיח, אני לא מדבר, יש חוק,

חנין, את מפריעה לדובר. אני בעד לשמר את הכוחות הדמוקרטיים של מדינת ישראל, את רוצה שהוא יענה לך, הוא יענה לך.

אם אנשים רוצים למתוח ביקורת על מדיניות מדינת ישראל, אני מוכן לקבל את זה. אני אסכים לפעמים אתם, אני לא אסכים אתם,

אבל לבוא הנה ולעודד תופעה מכוערת כמו חרם נגד מדינת ישראל, נגד מוסדותיה, נגד חייליה, נגד היצוא שלה, נגד הלגיטימציה שלה, לזה מותר למדינת ישראל להתנגד ולפעול ככל יכולתה. ואם הם רוצים לעשות את זה, שיעשו את זה בכל פינה של העולם, לא פה. אבל מה הבעיה שלי, עוד שלושה-ארבעה משפטים, הבעיה שלי היא שהפעולות האחרות שהממשלה הזאת עושה, הן תורמות לדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. בעניין של עמונה, הרגע דיבר היועץ המשפטי לממשלה פה באיזה מקום, באוניברסיטה, ואמר: הוא מתנגד לכך.

זאת אומרת, אפשר להילחם בדה-לגיטימציה של ישראל גם נגד האנשים שעושים את זה, אבל אנחנו מבית מספקים את התחמושת לדה-לגיטימציה.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. תעלה חברת הכנסת תמר זנדברג,

חבר הכנסת אחמד טיבי. אם לא יהיה, חברת הכנסת יעל גרמן. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נחמן, רק מילה על מה שאמרת. אני רק רוצה להסב את תשומת לבך שחוק החרם המדובר, כולל כאלה שקוראים לחרם על מוצרי התנחלויות, זה לא BDS, זה לא חרם על מדינת ישראל וזה לא דה-לגיטימציה. אני רוצה להודיע לך שאני באופן אישי לא קונה מוצרי התנחלויות,

כי אני לא מוכנה את הכסף שלי לתת לעוול ולהפרת זכויות אדם של הכיבוש ושל ההתנחלויות, וחוק החרם חל על זה. כך שלא הכול BDS ודה-לגיטימציה. יש בעולם הרבה מאוד מדינות, כולל אותנו, המחנה הדמוקרטי במחנה השלום בתוך מדינת ישראל, שלא מתנגדים למדינת ישראל, שאוהבים את מדינת ישראל, שתומכים במדינת ישראל, אבל חושבים שמדינת ישראל עושה טעות שיכולה להביא עליה את סופה, לפני ה-BDS וכל דבר אחר, וזה הכיבוש וההתנחלויות. אני רוצה להקריא לכם, חבל שחבר הכנסת פולקמן, היוזם של הצעת החוק הזאת,

כי יש דמות דמיונית בשם פולישוק, שאת כל ההתרחשות פה כבר חזתה לפני שנתיים, ואני מצטטת פרק מ"פולישוק", שודר לפני שנתיים.

מזכיר הממשלה, למי שזוכר: פעילי שלום, זכויות אדם, זכויות דולפינים, זכויות פלסטינים וכל מיני אנרכיסטים מתחזים לתיירים רגילים, כאילו כלום, ואז בבת אחת, מתכנסים להפגנה ומתנגדים לכיבוש או לגדר או לשד יודע מה. ואז פולישוק שואל אותו: אז איך אני אעצור אותם? ועונה לו ראש הממשלה: אתה מפעיל את השגרירויות שלנו מול גורמי תיירות, גורמי תעופה, סוכני נסיעות,

ודורש מהם לעצור את השמאלנים. ואז אומר לו קוזו, הוא מסביר לו איך הוא יזהה אותם:

אוניית תענוגות לנמל אשדוד, כאילו הגיעו לקרוז, כאילו אמריקאים שמנמנים מפלורידה, כאילו לבקר במקומות הקדושים, בום, שמאלנים. אצנים אתיופים במרתון טבריה, חנונים מההיי-טק, צליינים ניגרים,

נוער "תגלית", קבוצות ב"יורוליג" לא עלית עליהם בזמן, אכלנו אותה בהזדהות עם הפלסטינים. והכי מסוכנים, ישראלים שהיו בחו"ל, נחשפו לתקשורת החופשית, ועכשיו חוזרים. השב"כ העביר לנו את המיילים שלהם, פחד אלוהים. תתחיל להיערך, תפעיל את משרד החוץ, כי זאת מלחמה.

אומר לו פולישוק: ברור. אבל רגע, מלחמה על מה? ועונה לו ראש הממשלה: על זה שלא יסתובבו פה אנשים שלא חושבים כמונו. תודה. תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו נוכח. חברת הכנסת יעל גרמן, ואחריה, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. שלוש דקות לרשותך.

גם אני לא יודע. אדוני היושב-ראש, לפני שאתה מתחיל להפעיל לי, אני מבקשת לעצור. אני פשוט רוצה לומר שאני מלאת התפעלות מהדרך שבה אתה מנהל את הישיבה. אני חושבת שמגיע לך "כל הכבוד" גדול. הייתי חייבת לומר את זה לפני דברי. חברי וידידי, ואני מתכוונת לחברי וידידי מהסיעה המשותפת, ה-BDS שולל את זכות קיומה של מדינת ישראל.

יש גם כאלה שנלחמים רק נגד הכיבוש, אבל זה כבר מזמן גלש מעבר לנושא הזה. יש לי חבר קרוב שהיה כאן יועץ, עורך-דין אסף וייס, רבים מכירים אותו, שנמצא כרגע בניו-יורק, לומד שם, והוא מספר על ההשמצות הנוראות, חסרות הבסיס לחלוטין, נגד מדינת ישראל ועל ההתקפות נגד כל הסטודנטים הישראלים. חברים יקרים, אנחנו צריכים להילחם נגד ה-BDS, אבל החוק הזה לא עושה את זה, לא מתיימר לעשות את זה. החוק הזה הוא חוק מיותר לחלוטין. אני מחזיקה בידי את חוק הכניסה לישראל, שמפקיד בידי שר הפנים את הסמכות, הוא רשאי לתת ורשאי גם לא לתת, אשרה ורישיון לישיבת מעבר, אשרה ורישיון לישיבת ביקור, אשרה ורישיון לישיבת ארעי, אשרה ורישיון לישיבת קבע, רישיון זמני לישיבת ביקור, אשרה ורישיון לישיבת מעבר, ועוד ועוד. לשר הפנים יש סמכויות שהוא נוקט כדי שלא לתת להיכנס למי שהוא לא רוצה, לרבות מי שהוא חושב שיכול להזיק. ולכן, החוק הזה מיותר. מה הוא בא לעשות? הרי הוא לא יפסיק את ה-BDS. הרי שונאי המדינה ואלה שמפיצים את השקרים עושים זאת בחו"ל, הם בכלל לא עושים את זה כאן, אז מה זה יעזור, החוק הזה? ואלה שנמצאים כאן, כמו תמר, שזו זכותה לחשוב כך, ממילא נמצאים כאן ועושים את מה שהם חושבים, מתוך מצפונם. אז את מי בא החוק הזה לעצור? את אותם בודדים שרוצים לבוא ולראות מה קורה כאן? אולי הם יראו ויחשבו שטוב? אבל נוסף על כל זה, אני רוצה לומר לכם: להשתמש בחרם נגד חרם, זו חרב פיפיות, היום אנחנו נמנע את כניסתם של מי שאנחנו חושבים שנוקטים חרם, ומחר באירופה, ואני רוצה לומר לכם שכבר דנו בזה לפני שנתיים, ב-2014, דנו באפשרות להחרים מתנחלים, לא לתת להם להיכנס לאירופה, אם הם היו מעורבים בפלילים. זה מה שאנחנו רוצים? אנחנו רוצים שאת סימון המוצרים, תודה. יעבירו בחוק? החוק הזה לא נחוץ, מיותר ומזיק. תודה לחברת הכנסת יעל גרמן. יעלה חבר הכנסת עיסאווי פריג', ואחריו, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. יעל,

חבר הכנסת עיסאווי פריג', שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברים, כשאני קורא את רשימת החותמים על הצעת החוק, אני לא מתפלא, ומגיע להם, ברגע שראש ממשלה מבקש הצהרת נאמנות מראש מוסד שהוא רוצה למנות, אז למה שהם לא יבקשו את זה? הרי הכול מתחיל מראש הממשלה. וזה מחזיר אותי, לפני תקופה, הזמר אלטון ג'ון רצה לבוא לארץ, ואז ביקשו ממנו הצהרת נאמנות, משרד הפנים, אתם זוכרים את זה? עשו את זה. אז מה שאני מציע, להוציא טופס, טופס לכל תייר שרוצה להיכנס לארץ, ובואו נחבר את השאלות, בסדר, בואו נעשה את זה, נוציא טופס, ובטופס הזה נחבר כמה שאלות: האם אתה מצהיר אמונים לבנימין נתניהו? שאלה. האם אתה מוכן לשיר שיר משותף עם בנצי גופשטיין?

אפשר לעשות חיבור שאלות. חברים, כל מה שאתם מנסים לעשות, וכל סתימת הפיות הזאת, היא לא תעלים את העובדה שיש כיבוש. כל סתימת הפיות, בכל הצורות שלכם, שאתם מנסים להביא לכאן, היא לא תעלים את העובדה שמדינה מחזיקה מיליוני אנשים ללא זכויות. אלה עובדות, ושום חקיקה לא תעלים את העובדות האלה. תבינו. יש עובדות, והעובדות האלה, לא חוק הסדרה ולא חוק הסמכה, שבדרך, יעלימו אותן. מחר, אובמה, שהוא נגד השטחים, יש איסור לבקר בארץ, מרקל מחר תגיד: אני נגד הכיבוש, אסור. כל מי שנגד ביבי, אסור. אסור. ואני ממשיך לקרוא את החוק, חברים, הדמיון שלכם מגיע למקומות בלתי מוסברים. אם אני רוצה לתת רישיון לעובד זר, או להאריך אותו, מה כתוב בחוק? תקשיבו מה כתוב: שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים, תראה איזה תהליך: שר הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר הרווחה ובאישור ועדת הפנים. נגמר הזמן. נגמר הזמן. אז, חברים, אתם רק פוגעים בעצמכם. תודה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. יעלה חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואחריו, חברת הכנסת מירב בן ארי. אם לא תהיה, חבר הכנסת באסל גטאס.

שלוש דקות לרשותך. אני מפעיל את השעון. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כשמדברים על עמונה, השם של החוק: הסדרה. מה המשמעות של הסדרה? זה עוד סילוף, זה פשוט להכשיר את השרץ. זה גנבה באור יום, ובהסכמה של ממשלה ובעידודה. מאיפה בא החוק הזה בכלל? הרי אותם מתנחלים, שנמצאים בשטח כבוש ואדמה פרטית של אנשים, לא רצו לפגוש את השר בנט ואת השרה שקד כל עוד הם לא מקדמים את החוק הזה. מזה התחיל. כל המדינה לא מעניינת,

הזכויות, זכויות הקניין של האנשים, השטח הזה שהוא כבוש. לא משנה להם, העיקר שקומץ מסוים של מתנחלים מאיימים שהם לא יתמכו בבנט, ואז הוא בא ורוצה לעשות איום גדול על קיומה של הקואליציה, וזה מה שהוא עשה. האיום הזה מביא את החוק הזה. לכן, בואו נהיה כנים. זה לא חוק מקובל, לא חוק שמשוכנעים בו, אלא חוק של גזל, גנבה, והיועץ המשפטי לממשלה אמר במפורש שזה לא חוקתי, שזה לא נכון ואסור לחוקק אותו.

אחרי פנייה לבג"ץ, בג"ץ קבע שגם לא מאריכים ולא דוחים את ביצוע החלטת הבג"ץ. עומדים שרים פה וראש ממשלה, כשאנחנו מדברים על הריסת כפרים קיימים אחרי 60 שנים, כמו אום-אלחיראן, עונים לנו: יש החלטת בג"ץ. החלטת בג"ץ שמאפשרת לך להרוס ולא מחייבת אותך, כי הם בני רשות, לפי החלטת בג"ץ. פה יש החלטת בג"ץ, ולא פוגעים. אחרי שמחוקקים את החוק הזה החוק הזה יגיע לבג"ץ, ובג"ץ יבטל אותו. אבל אני שואל שאלה רצינית: האם השופט שיבטל את החוק הזה, צריך להצמיד לו שמירה כי חייו בסכנה, או לא? זו שאלה שראש הממשלה צריך לענות עליה. זה המצב. מה שאני אומר, החוק הזה הוא התשובה של התושבים אחרי כנס של תושבים בעמונה. מה אומרים תושבי עמונה בפנייה לראש הממשלה: אם לא תוסדר עמונה, נעמוד כחומה בצורה ביום הפינוי. מה זה אומר? באיזה כלים הם ישתמשו ומה הם יעשו? והמשפט שכל הזמן אומרים: הממשלה שלחה אותם, האם הממשלה גם זכאית להחזיר אותם בכלל או שההחלטה שלהם זה הכוח והם יקבעו, ותהיה מדינת ישראל ומדינת המתנחלים,

והמלחמה לא רחוקה.

לכן אני מזכיר, החוק הזה רק פוגע. יש הרבה תקדימים, אפילו של הקמת יישובים מעל יישובים קיימים. ומי שרוצה דוגמה זה היישוב הקיים, המושב בן-עמי ליד נהריה, על אום-אלפרג' שהיה קיים, היה קיים כשתכננו אותו. תכננו אותו עליו, והחלטת בית-המשפט הייתה לפנות את תושבי אום-אלפרג' ולפצות אותם בנדיבות. וזה מה שמציע החוק, לפצות את האנשים במקום להוריד את המבנים האלה. תודה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג'

חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה. חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, חבר הכנסת יוסי יונה. שלוש דקות לרשותך. בנימוקי, אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חברי הכנסת, בנימוקי את הצעת האי-אמון שלנו דיברתי על איך ישראל מתנהגת כאימפריה קולוניאלית מהמאה ה-19. התכונה המרכזית של משטר קולוניאלי במנטליות של המאה ה-19 היא איוולת וטיפשות, שמביא שיכרון הכוח, שמביאה העליונות של הציוויליזציה, כביכול, של הכובש הקולוניאלי. אם יש משהו משותף לשלושת החוקים שהובאו לכאן, זה בדיוק כך, טיפשות ואיוולת. אתם יודעים מה? ואני לא מצטער על כך, שיהיה אותו חוק של הטיפשים והאווילים שהביאו אותו, אם פולקמן או בצלאל או אחרים. מה המצב הקיים בנושא הכניסה לישראל, אדוני היושב-ראש? עשרות, שאני מכיר אישית, הגיעו לנמל-התעופה בן-גוריון והוחזרו, והם לא יודעים למה אפילו. זה לא עניין של חרם או תמיכה ב-BDS.

שמישהו שם על-יד השם שלהם איזו נקודה שחורה, לא אומרים להם למה. הם ניסו, כפי שאמר אחד מחברי הכנסת לפני, ניסו בבתי-משפט בישראל. לא נענו בכלל, בית-המשפט לא הסכים. אז מה החוק הזה? חוק מניעת כניסה לישראל בגלל תמיכה בחרם רק יוסיף כוח וחומר ל-BDS, בדיוק בדיוק כמו חוק ההסדרה, בדיוק כמו חוק מניעת האד'אן מהמסגדים. ואם מדברים על כיבוש, ואנחנו משתמשים במילה כיבוש להפריד בין שטחים של 67' אותה מנטליות של כיבוש ישנה גם כאן, אותה מנטליות קולוניאלית נמצאת גם כאן. מה זה למנוע את אל-אד'אן בתוך מסגדים בתוך הקו הירוק? זה אומר שאותה מנטליות קולוניאלית אכזרית, דורסנית, טיפשות ואיוולת גם כן שולטת כאן. כיבוש זה לא רק עניין של גיאוגרפיה, זה עניין של פסיכולוגיה גם. תודה לחבר הכנסת באסל גטאס. יעלה חבר הכנסת יוסי יונה, ולאחריו, חבר הכנסת איימן עודה. אדוני היושב-ראש, את חבר הכנסת סמוטריץ שמלווה את הדיון, ואני מעריך מאוד שהוא,

סמוֹטריץ. ואני מאוד מעריך את זה שהוא יושב באולם ומלווה את הדיון הסוער הזה. באשר להצעת החוק שלו, ובהנחה שאכן חבר הכנסת סמוטריץ מודאג מהאפשרות הזו שארגונים כאלה ואחרים יוציאו את דיבתה של ישראל רעה, אנחנו תוהים, המון מחברות וחברי הסיעה תוהים מה באמת מוציא את דיבתה של ישראל רעה: האם הרצון הזה או ההודעה, לדוגמה, האחרונה של השר נפתלי בנט, שתם העידן של המדינה הפלסטינית, או הניסיונות של שרת המשפטים שקד ועבודתה השקדנית, לא היה עידן כזה, ועבודתה השקדנית לכרסם ביסודות הדמוקרטיה הישראלית, האם לא זה מוציא את דיבתה של ישראל רעה? חברות וחברי הכנסת, אני רוצה לשתף אתכם בחוויה שהייתה לי אתמול. הגיעו לכאן אנשי עסקים מאחת ממדינות דרום-אמריקה וביקשו לפגוש אותי. והם שאלו אותי: תגיד, העניין הזה שאנחנו ערבים, היהודים ערבים למדינת ישראל ומדינת ישראל ערבה לנו, האם מדינת ישראל לא מבינה באיזה מצב עדין היא שמה אותנו? איך אנחנו יכולים להגן על עמדתה של מדינת ישראל? אתם לא חושבים עלינו, שאנחנו נמצאים בסכנה של אנטישמיות הולכת וגדלה. והאנטישמיות, חבר הכנסת פורר, אני לא אומר שהיא תיגמר אם יגיע ההסכם של שלום בינינו לבין מדינות ערב. אני לא אומר.

אבל עדיין, השאלה היא למה אנחנו משתדלים ונחושים לעשות הכול כדי גם שהמתח בין יהדות העולם לבין המדינות שבהן הם חיים ילך ויגבר? האם אין לנו ערבות, אין לנו אחריות ביחס אליהם, שהם באים ואומרים לנו: חוסו עלינו, חִשבו עלינו? הצהרות מהסוג הזה, עמונה, שמנוגדות לדעת היועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה אומר: חבר'ה, אני לא יכול להגן על זה בבג"ץ. בא בג"ץ ומכריע: הניסיון הזה, או הצעת חוק ההסדרה לא עולה בקנה אחד עם החוקים שלנו. ומה אנחנו אומרים? לכל הרוחות בג"ץ. מה נעשה? נשנה. נשנה את ההרכב של בג"ץ ונביא לנו הרכב שיגיד: כן, ההסדרה היא חוקית. האם אתם לא נותנים את דעתכם, סמוטריץ, האם אתם לא נותנים את דעתכם, שאתם כל יום, כל שעה, עם הצעות החוק הללו, ההזויות הללו, פוגעים בלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם? היכן האחריות שלכם? אתם באמת חורה לכם שמישהו יבוא וידבר סרה בישראל. חורה גם לנו, ואנחנו לא מעוניינים בכך, ואנחנו מתנגדים לכך, אבל בהשוואה למה שאתם עושים זה כמעט כלום. הנזק הגדול ביותר שקורה למדינת ישראל מבחינת הדה-לגיטימציה בעולם,

זה הצעות החוק שאתם מקדמים.

תנו דעתכם, גלו אחריות לאומית לעתידה של המדינה הזו ולאופייה הדמוקרטי, כי אתם פוגעים בה בשיטתיות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. יעלה חבר הכנסת איימן עודה, ואחריו חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

את תדברי אחרי איילת, אוקיי? אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, הממשלה קיבלה החלטה לקדם את החוק שמתיימר להשתיק את הקול של אל-מואזין, אל-אד'אן. חברים, יש שתי גישות: יש גישה לאומנית, מסתגרת, רוצה לראות רק צבע אחד, ויש את הגישה שלנו, שהיא גישה רב-תרבותית, וגם רואה את היופי בשוני ובמגוון. ויש עוד הבדל: יש אנחנו, אלה שרואים שהסכסוך הוא סכסוך פוליטי, אם זה ברמה של המאבק שלנו למען השוויון,

בין הנכבש לבין הכובש הישראלי, זה מאבק פוליטי, ויש מי שרוצה להעביר אותנו למישור אחר: למלחמת דת. אבל העיקר מבחינתי, אני רוצה לומר לכם משהו: הח'ליפה עלי בן אבו טאלב אמר פעם (אומר בערבית: "אין פועלים לפי עמדתו של מי שלא מצייתים לו".) אם אתם רוצים להבין מה אמרתי, אז חז"ל אמרו כך: אין גוזרין גזירה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה.

נוסף על כך נאמר: אם אתה רוצה שיצייתו לך בקש את האפשרי.) אם אתם רוצים להבין, אז אני חוזר עוד הפעם לחז"ל שאמרו: הקדוש-ברוך-הוא מנסה אדם רק אם יכול לעמוד בניסיון. אנחנו והציבור שלנו לא יכולים לעמוד בחוק הזה. אנחנו לא נקיים את החוק הזה. אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו נגד החוק של גיוס חובה, וגם נגד הריסת בתים. אנחנו מוכנים לעמוד מול הדחפורים. ואנחנו גם נגד חוק הנכבה. זהו החוק הרביעי שאנחנו לא נעמוד בו. אנחנו נתנגד לו. ואני אומר בסוף שאל-אד'אן היה לפני הגזענים, אל-אד'אן יישאר אחרי הגזענים, כי הוא חלק מהטבע, הוא חלק מהמרחב, הוא חלק מהמולדת.

תודה לחבר הכנסת איימן עודה. תעלה חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חברת הכנסת רויטל סויד. איילת איננה.

ואחריה, ג'מאל זחאלקה. רויטל סויד, שלוש דקות, ואחרייך חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. אתם יודעים כמה הישגים היו אתמול לוועדת שרים לענייני חקיקה, כשהצביעו בעד חוק ההסדרה? אתם יודעים כמה הישגים היו להם בהצבעה הזאת? אמנה שלושה. קודם כול, שיחקו אותה, הצליחו לעבוד על תושבי עמונה. נתנו להם תקווה. נתנו להם לחשוב שאולי בדצמבר עוד ממש שבועות ספורים, לא יפנו אותם מהבתים שלהם. מה שנקרא: זרו חול בעיניהם. לא באו ואמרו להם: תקשיבו, גם אם אנחנו חושבים שאתם צודקים, אין מה לעשות, יש החלטת בג"ץ, היועץ המשפטי כבר אמר שהחוק הוא אנטי-חוקתי, לא, שרת המשפטים ושר החינוך התעקשו שתתקיים הצבעה, והיא התקיימה. ועמדו שרים, אלה שהיו בוועדה, ופה-אחד הצביעו. וישבו שם אנשים בבתים שלהם, שלרגע אחד קיבלו תקווה: אולי בדצמבר לא יפנו אותם. וזו הונאה. אבל היה עוד הישג, הישג שני. אתם יודעים מה היה ההישג השני? איזה יופי, בג"ץ היום נתן החלטה, שהוא לא דוחה את פינוי עמונה בשבעה חודשים, כפי שהתבקש. מה אמר היועץ המשפטי? התחנן בפני ועדת שרים. הוא לא רק אמר להם: לא אוכל להגן על החוק כי הוא אנטי-חוקתי. הוא אמר גם במפורש: לא אוכל לעמוד מאחורי בקשת הדחייה, אצטרך למשוך אותה, כי כשהגשנו את בקשת הדחייה בשבעה חודשים של הפינוי, התחייבנו לא לקדם את חוק ההסדרה. איזה יופי. הישג מצוין. קיבלנו היום החלטת בג"ץ: הפינוי יתקיים במועדו. מי ישלם את המחיר? תושבי עמונה. ויש גם הישג שלישי. אתם יודעים מה ההישג השלישי? ההישג השלישי עדיין בגדר סימן שאלה: בוא נראה איך יגיב הממשל האמריקני או זה שעדיין נמצא, הממשל של אובמה, שאי-אפשר לדעת מה הוא יעשה בחודשיים האחרונים, או, חס וחלילה, והרבה יותר משמעותי, הממשל של טראמפ, שמספיק שמישהו ילחש שם על אוזנו איזשהו משהו שבאיזושהי דרך יהפוך את דעתו. אבל מה זה משנה מה הממשל האמריקני חושב? העיקר שהצבענו בוועדת שרים על חוק ההסדרה.

אבל נושא אחד נשאר לנו פתוח, והנושא הוא תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה. זוכרים? זה שעומד ואומר: לא אוכל להגן על החוק, הוא אנטי-חוקתי, הוא פוגע בשלטון החוק. אבל שכחנו, אני מתנצלת, הרי הוא רק יועץ. מה המעמד שלו ממילא?

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. יעלה חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, סתיו שפיר. אתה אחרי אורן חזן. שלוש דקות.

אני הולך לפי הרשימה שאני כתבתי, לא מה שמדפיסים. אני לא יודע מה כתוב אצלך שם. מכובדי היושב-ראש, רבותי וגבירותי חברי וחברות הכנסת, החוק שבפנינו הוא עוד שיקוף של המאבק ושל הסכסוך ושל העימות בין הזכות של הכוח וכוחה של הזכות.

הזכות של הכוח וכוחה של הזכות. יש ממשלה חזקה בישראל. ישראל היא מדינה חזקה מאוד. אומרים שיש לה את הצבא הרביעי בכוחו בעולם. אני לא חושב ככה, אבל מדובר באחד הצבאות החזקים בעולם. המטוסים הכי מתקדמים, טנקים. יכולת הרס מוכחת. רק לפני שנתיים טבחו ב-2,200 פלסטינים בעזה. עם כוח פוליטי של תמיכה ושל מתן זמן להרג ולטבח. יכולת לכבוש, יכולת להתעמת, חבירה לכוחות אדירים בעולם, כמו ארצות-הברית של אמריקה. מול הכול האדיר הזה, מה יכול הפלסטיני לעשות, כדי להגן על עצמו, על כבודו, על חייו? מה יש לו? יש לו דבר אחד, והוא לדבר אל מצפון העולם, לדבר אל אנשים, אל אותו ציבור שוחר צדק, לדבר אל אותו נוער שתמך בסנדרס בארצות-הברית, וכל פעם ששמע את המילה פלסטין הוא מחא כפיים, וכל פעם ששמע את השם נתניהו שרק בוז. אותו נוער בשבדיה, אותם אנשים שנאבקים למען צדק, הם בני-הברית שלנו, כוחות האור בעולם. ומי חברו של נתניהו? אותם אנשים אנטישמיים בארצות-הברית, אותן כנסיות קיצוניות, טראמפ והטראמפיסטים. וכשאנחנו מדברים אל מצפונו של העולם ואל מצפונם של אנשים, הם לא באים, לא בטנקים, לא במטוסים, הם אומרים: אנחנו יכולים להטיל חרם כדי להציל יהודים וערבים בארץ מפני ממשלה שלוקחת את כולם אל פני תהום. היא כמובן דורסת את הפלסטינים, אבל בדרך היא מעוותת את המוסריות, תודה, אדוני. ופוגעת גם ביהודים. אני חושב שחרם זה דבר טוב לכולם. צריך לתמוך בחרם. מי שעושה חרם צריך לקבל פרס על כך, תודה. שהוא מקדם שלום צודק. ומי שמתנגד לחרם, הוא רוצה מלחמת תמיד. תודה, אדוני. פרס נובל, פרס נובל.

סתיו שפיר איננה נוכחת, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, ואחריה, חבר הכנסת אורן חזן. חבר הכנסת זחאלקה, תמיד קשה לעלות אחריך כי אתה תמיד יוצר מצב שלא משנה מה אני רציתי להגיד, אני חייבת להגיד: אתם יושבים פה בבית הזה וקוראים לחרם על מדינת ישראל? אז אתה יודע מה? אז אנחנו נרצה לתמוך בחוק הזה באופן טבעי, כי אנחנו לא רוצים שיחרימו את מדינת ישראל. אני חושבת באופן אישי שהצעת החוק הזאת היא סתם, היא סתם מעורב בשום דבר. ועדיין אני אומרת, אני לא מוכנה שיעמדו פה, בבית הזה,

במסגרת, זכותך כמובן להגיד את זה מבחינת חופש הביטוי, אבל אני לא רוצה שייכנסו לפה אנשים שיקראו באופן אקטיבי להחרים אותי. אני מבינה שעמדותינו שונות, אבל חבל שזה מה שאתה עושה, בוודאי בתוך האופוזיציה,

כל מה שרציתי לומר היום, שלא יכול להיות שהקואליציה מעסיקה אותנו, באמת, סתם מעורב בשום דבר, ואז מה שאנחנו מקבלים כאן זה את חבר הכנסת אבו עראר קורא קריאות של המואזין, חבר הכנסת יהודה גליק עולה לענות לו ומשיב לו בתפילה משל עצמו, ועוד מעט אני אעלה ואני אשיר שיר של

תגידו לי, מה נהיה פה? באמת, מה נהיה פה?

אני מבטיחה לך באופן אישי,

את "שיר לשלום".

חבר הכנסת גליק, אני יודעת לשיר אותו די טוב. אני יודעת לשיר אותו אפילו בערבית, גם. אני אומרת לכם, זה פשוט לא יכול להיות. מה שאנחנו מייצרים בחוק הזה,

אנחנו מייצרים מצב שבו באמת אנחנו, אל מול פני העולם, שוחקים את מעמדנו שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, כשאני חושבת ובטוחה שהקואליציה צריכה להתעסק בדברים הרבה הרבה הרבה יותר חשובים. עדיין ברור לגמרי שאנחנו לא ניתן את ידנו לאנשים שרוצים להחרים את מדינת ישראל, גם אם זה יהיה הדבר האחרון שאנחנו נעשה.

תודה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. יעלה חבר הכנסת אורן חזן, ואחריו, חבר הכנסת יואל חסון. אני, בהזדמנות זו, מברך את קבוצת "האריות" ביציע המליאה. ברוכים הבאים למליאת הכנסת.

הכנסת אורן חזן, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, השר, חברי, רוב חברי פה,

אני לא יכול לקרוא להם חברים, כנסת נכבדה,

אני רוצה לברך את ראש הממשלה ואת השרים החברים בוועדת השרים לענייני חקיקה על ההחלטה הנכונה והצודקת להעביר את חוק המואזין, מה שקוראים לו בתקשורת, להוריד ולהנמיך את הרעש, שמפריע קודם כול, בראש ובראשונה, לשכנים שלכם, האזרחים המוסלמים, ואחר כך גם לנו. הדבר השני שאני רק יכול לקוות זה שאחרי שהשתקנו את זה, נשתיק את זועבי, ואת עודה, ואת גטאס, ואת זחאלקה, ואת טיבי, שאני תופס את שערות ראשי, כמעט לא נשאר מהן דבר, בשעה שאני מנסה להבין עד כמה עיוור, והזוי, שלא לומר אולי אפילו מעט מטומטם, הציבור ששלח אתכם לכאן,

במקום לכבד אותו, אתם עושים הכול כדי לפגוע בו. מתי לאחרונה פעלתם למען הכפרים? מתי לאחרונה פעלתם למען היישובים? מתי לאחרונה? והציבור ששלח אותך אתה? הציבור ששלח אותך, תראה, עודה, יש פה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, את ראית שאני הוצאתי אותו כי הוא הפריע, אני לא רוצה להוציא אף אחד. אדוני היושב-ראש, יש פה חברי כנסת שראוי שלפני שהם קוראים קריאות ביניים ישטפו את הדם שיש להם על הידיים, אחרי שלחצו ידיים לאנשי טרור. אז קודם כול, בוא נירגע. תפסיק, תפסיק. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. מה אתה, אני מבקש לא להפריע לי. בבקשה. אתה שומע אותו אומר, חבר הכנסת עיסאווי פריג', אני קורא אותך פעם ראשונה,

אבל אתה שומע אותו מדבר, בחייך.

אני שותק כדי להרוויח את הזמן שלי בסוף. אם זו לא הסתה, אז מה זה הסתה? אתה שומע מה שהוא אומר. אם זו לא הסתה, מה

יכולים לספר קזינו, יכולים לספר סיפורים, יכולים לבדוק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני אוהב את המדינה הזאת, אני אוהב את העם הזה, אתה מלכלך את הידיים שלך בצבע אדום יום-יום, שעה-שעה, אתה והחברים המסיתים שלך, בגללכם אנחנו משלמים מחיר אישי כבד. ואני לא מצליח להבין איך עוד לא לקחת את הרגליים ועפת מפה.

אם היה הדבר נתון בידי, הייתי מסדר לך לא כרטיס,

במחלקה ראשונה בכיוון אחד. הצביעות הזאת שלך,

אני לא מבין את הציבור שלכם, אתם יושבים פה ומספרים סיפורים על כיבוש כשאתם חיים על חשבון המדינה הזאת, נהנים מהמדינה.

הם הפריעו לי, תן לי את הכמה שניות שלי, בבקשה. אני אסכם ואומר, אנחנו נעשה את הכול. אני שמחתי לשמוע את ראש הממשלה נתניהו אומר היום שהחוק, חוק המואזין, יעבור בלי הקלות, בלי הנחות, בלי שום שינוי ובלי שום ליטוש, כי צריך לעשות לזה סוף. ואני מודיע לכם, שגם לכם ולפה המלוכלך שלכם אנחנו נעשה סוף. תודה לחבר הכנסת אורן חזן. יעלה חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין, אחרונת הדוברים. יסכם את הדיון חבר הכנסת רועי פולקמן. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת,

נפסיק את ההצגה הזאת. איזה ימין זה? זה באמת ימין? זו באמת ממשלת ימין? זו חבורה של אנשי שקר, אנשים שלוקחים את הבוחרים שלהם ועושים מהם סמרטוטים, כי קודם כול הם מגדירים ימין חדש, ימין חדש שנתניהו יצר, מפלצת, מפלצת שנתניהו יצר.

ואני אספר לכם איפה המפלצת הזאת נולדה. יואל, איפה הלב שלך? בשנת 2003, 2003, קצת לפני, אולי 2002, החליט בנימין נתניהו, איפה הלב שלך? תקשיב, אתה היית שם. חבר הכנסת אורן, עוד פעם אתה מתחיל? ואתה עומד וצועק, ואחרי זה אתה, אני שואל,

הסקתי מזה שאפשר לשאול.

בשנת 2003, קצת לפני, אני אז הייתי יועץ ראש הממשלה אריאל שרון, יועץ, החליט בנימין נתניהו שהוא חייב,

להביס את ראש הממשלה המכהן מטעם הליכוד,

ולהתמודד מולו. ומה עשה אותו נתניהו? כרת ברית,

עם מתנחלים, פקד אותם לליכוד, הכניס אותם בהמוניהם לתוך הליכוד,

שינה לחלוטין את פניה של תנועת הליכוד, הרס אותה לדורי דורות, הפך תנועה שהייתה תנועת ימין לאומי ליברלי לתנועה אמונית משיחית, שנכנסו לתוכה עשרות אלפים שהם משיחיים, אמוניים, אנשים שקובעים את האידיאולוגיות שלכם על-פי אלוהים, לא על-פי כתבי ז'בוטינסקי, ותפסו, לקחו בשבי, תנועה מפוארת, תנועה מפוארת שקוראים לה הליכוד. יואל, לא נבחרת בליכוד, והמפלצת הזו, מה קרה? לא נבחרת, המפלצת הזו היום הפכה להיות כל כך גדולה, חבר הכנסת אורן חזן, לא, אני לא יכול ככה. זה לא, אדוני ימשיך. המפלצת הזאת הפכה להיות כל כך גדולה, שהיא כבר הרסה כל חלקה טובה בליכוד והפכה את הליכוד לתנועת ימין קיצוני, חשוכה. תנועה אנטי-ליברלית.

תנועה שפועלת בעליל נגד כל כתבי ז'בוטינסקי, פרק אחרי פרק, כולל ארץ-ישראל השלמה. כולל ארץ-ישראל השלמה.

אתם הבאתם עליכם שלטון אמוני, קיצוני, דתי, שהשתלט על תנועה מפוארת. אבל המפלצת הזאת, אדוני היושב-ראש,

אני אומר לך: אתה אלוף האלופים. כואב.

אדוני היושב-ראש, כואב לי באמת. המפלצת הזאת, המפלצת הזאת.

יודע, אדוני היושב-ראש, כואב לי באמת.

ברור.

מה יש? אתה יודע, אדוני, אדוני, תפסיק להפריע. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, למה זה כל כך בוער? כי הם יודעים שאני יודע. מה אתה יודע? כי אני באתי משם, ואני יודע מה עשיתם לתנועה הזאת. טוב, יואל.

איזה ימין חשוך ראש הממשלה הזה יצר.

אל תגיד לי "יותר גרוע". תסיים את הדברים שלך. היא נמצאת בתוך הבית שלו, בליכוד, באמת.

ששם אתם, שם אתם מייצגים את המפלצת הזאת,

שמחסלת כל חלקה טובה במדינה הזאת.

תודה רבה. אורן חזן, אני מזהיר אותך שפעם אחרונה, אתה תעיר, אני מוציא אותך. שלא יהיה לך ספק בכלל.

לשמוע את השטויות, חברת הכנסת מיכל

צריך לשים לו קרח על הראש.

אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.

אתה יכול לגרום למהפכה במליאה בשנייה אחת.

אתה תתלונן למי שאתה רוצה. עכשיו שב במקומך. אני לא יכול. אתה עומד בראש הוועדה.

שלוש דקות. זה ניגוד עניינים. תודה, כבוד סגן יושב ראש הכנסת, בהחלט ישיבה לא קלה. אני רוצה לנסות ולהסביר לחברי וחברות הכנסת שנכנסים עכשיו למליאה מדוע החוק הזה, כמו חוקים רבים שעברו בכנסת העשרים, לצערי בוועדה שבה אני חברה, ועדת החוקה תחת הנהגתו של יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת סלומינסקי, החוקים האלה לא רק מיותרים לחלוטין, החוקים האלה פוגעים בתדמית מדינת ישראל ותומכים ומסייעים לתנועת החרם על ישראל. כשאנחנו מדברים על חוק הכניסה לישראל, לדוגמה, גם חבר הכנסת דודי אמסלם, שאצלו עבר החוק, ישב ואמר: אני לא מבין מה אנחנו מחוקקים. הרי אם בחוק היום קבוע שיכול שר הפנים למנוע מכל אדם שפועל להחרמת ישראל, על-פי חוק החרם, ניתן למנוע ממנו להיכנס לישראל. אז מדוע צריך להפוך את התמונה? אז אני אגיד לכם למה. כי חברי כנסת, כמו סמוטריץ וחבריו, צריכים הצהרות חוק. אותן הצהרות חוק שהשרה שקד יוצאת נגדן במאמר של למעלה מ-30 עמודים,

אפילו למעלה מ-40 עמודים, וטוענת שם שחברי הכנסת מחוקקים את עצמם לדעת, שאנחנו כל יום ממציאים המצאות. כמובן, היא מכוונת לאופוזיציה. היא רק שוכחת שמעולם הכנסת, הממשלה, לא חוקקה כל כך הרבה חוקים בכנסת וכל כך הרבה חוקים מיותרים. ויותר מזה, חוקים מזיקים. לא רק חוק הכניסה לישראל, חוק המואזין שיעבור ביום רביעי. הרי יש חוק הרעש. חוק מפגעי רעש. ניתן לפי החוק הזה, בהחלט, לאכוף את הרעש הגבוה. חוק ההסדרה שעומד לעבור, שאין ספק שלא יעמוד במבחן בג"ץ. אין ספק שזה פוגע גם בהתיישבות, בהתנחלויות. לא שאני דואגת מפגיעה בהן, אבל אין ספק שזה חוק רק של שופוני. תראו, הנה אני דואג לכם. חוק העמותות שעבר, בסופו של דבר נשאר בלי כלום. אני יושבת היום בוועדות ואף עמותה לא נשאלת מי הם ומה הם ומאיפה הם מקבלים כסף. כי הכול כבר שקוף והכול כבר מופיע באתרי האינטרנט, ולא היה צורך בחקיקה הזאת. וכמובן, חוק ההדחה המיותר, שלעולם לא נעשה בו שימוש. אבל מה המהות של כל החוקים האלה? כל החוקים האלה מציירים את מדינת ישראל בעולם כמדינה לא דמוקרטית. כל החוקים האלה מסייעים בידי מי שרוצה ברעתנו כהוכחה לכך שאנחנו לא דמוקרטים, כהוכחה לכך שאנחנו בעצם מצרים את זכויות המיעוטים ופוגעים בהם. זו ההוכחה הכי טובה. אתם כל הזמן מאשימים אותנו, את השמאלנים, שאנחנו גורמים לזה שיהיו נגדנו. אתם עושים את זה מצוין. אתם בעצם מציגים את מדינת ישראל כאנטי-דמוקרטית, כאנטי-חוקתית. ולצערי הרב, אתם לא מפסיקים בשעטה קדימה.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יעלה ויסכם את הדיון חבר הכנסת רועי פולקמן. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, אין ספק שהעצבים של כולם בימים האלה חשופים מאוד פה בכל הדיונים, ואני חושב שאנחנו גם יודעים לעשות כאן לא מעט ערבוב בין נושאים, עד כדי כך שידידי היקר חבר הכנסת דב חנין נטה לבלבל ביני לבין חבר הכנסת סמוטריץ. קודם, לא. קודם סמוטריץ התחפש לפולקמן, עכשיו פולקמן מתחפש לסמוטריץ.

אז אני לא חושב שצריך לעשות את הבלבול הזה. וכמו שלצערי, גם נאמרים פה דברים על החוק הזה, שגם צריך לקחת אותו בפרופורציות. גם לי היה מאוד קשה לשמוע קודם את דבריו של חבר הכנסת חזן. ההשתלחויות האלה, בטח בציבור הערבי, לא מקובלות עלי, ובוודאי זו לא הדרך שבה אנחנו צריכים לנהל כאן את הדו-שיח. ולכן זה לא אומר שאם אני חושב, וגם בחוק הזה, שיש מקום למדינת ישראל לעשות את ההבחנה בין ביקורת לגיטימית על המדיניות שלה לבין דה-לגיטימציה, זה אומר שאני חושב שזה לגיטימי שחבר כנסת יעמוד כאן וידבר על הציבור הערבי כמו שהוא מדבר. אני לא חושב שזה לגיטימי. ואני אגיד גם יותר מזה: אני חושב שגם יש מקום, וזה עלה כאן לא מעט,

גם שיח ימני, שהוא שיח ימני ליברלי ואחראי, שהוא לא אומר להיות ימני זה אומר להיות נגד העקרונות הדמוקרטיים, זה לא אומר להיות נגד הציבור הערבי, זה לא אומר להיות נגד התקשורת, זה לא אומר להיות נגד בית-המשפט. ולצערי, אנחנו אומרים: זה או ככה או ככה. אם אתה ימני, אז אתה נגד כל הדברים האלה, אם אתה שמאלי, אז אתה בעד כל הדברים האלה. ואני חושב שזה, לצערי, לצערי, זו המציאות הפוליטית היום בישראל.

אבל אני לא מסכים עם זה. ואני חלק ממפלגה שממוקמת במרכז-ימין, וזה לא אומר שאני לא בעד בית-המשפט ואני לא בעד השקעה בציבור הערבי ושותפות עם הציבור הערבי בכל דבר ועניין. אז זה עכשיו, זה ככה על הדיון שהתנהל כאן. אני רוצה להגיד מילה על החוק הזה, כי דיברנו עליו, שני דברים: האחד, היה כאן דיון האם בכלל החקיקה הזאת נחוצה. אכן, החוק הזה הוא לא איזו דרמה גדולה. יש בו מרכיב הצהרתי. אמרתי לחברי,

יש טלפון שמצלצל פה באחד המקומות. אני לא יודע של מי זה. נא לשמור על השקט במליאה. אמרתי, חברי הכנסת, סדרנים, אלי כהן. חבר הכנסת אלי כהן. אי-אפשר להתנהל בצורה כזאת, חברים. אמרתי לחברי באופוזיציה: אני גם שותף למהלכים שבהם צריך לטפל, בצמצום החקיקה הפרטית. וצריך לעשות את זה באופן מוסדר. אבל יש גם עקרונות וערך בחקיקה, גם אם היא הצהרתית. ואני יכול לומר שבחוק הזה ספציפית, קיימתי את הדו-שיח הזה עם משרד הפנים, עם שר הפנים. רצינו לדעת אם יש בזה ערך. וכשהם אמרו לנו: כן, זה טוב לנו שמגדירים, שבהגדרה לא יכניסו גורמים שהם קוראים לחרם, ואנחנו נוכל במקרים מיוחדים לאשר אותם.

זה היה האישור שהדבר הזה צריך להתקדם והוא לא מיותר לחלוטין. אם שר הפנים היה אומר לי: זה מיותר, החוק הזה היה נגנז.

יש בזה הצדקה מסוימת, ואני רק רוצה להגיד על הרציונל. הרציונל אומר שיש מקום לביקורת על מדינת ישראל, כולל מארגוני זכויות אדם. אבל יש גם מלחמה שהיא הגל השלישי. אני לא מחדש כאן הרבה. היה גל הצבאות, היה גל הטרור, ועכשיו יש גל הדה-לגיטימציה נגד ישראל. ובגל הדה-לגיטימציה נגד ישראל יש כל מיני ארגונים שלא באים לדו-שיח. וזה לגיטימי לבקר את מדינת ישראל ואת מדיניותה. אין לי שום בעיה עם זה. אבל הם לא מנהלים דו-שיח אתנו. זה לא שארגון כזה בא לארץ ואומר: תקשיבו, אני רוצה לשמוע גם את הצד שלכם וגם את הצד האחר, ואני אגבש את עמדותי, באים במטרה לאסוף מידע כדי אחר כך לעשות דה-לגיטימציה בעולם. בעניין הזה לגיטימי, וזה קיים בהרבה מדינות אחרות בעולם, שהמדינה תגיד: אדוני היקר, אם אתה מייצג ארגון שעיקר תפקידו הוא דה-לגיטימציה, כי חרם זה סוג של דה-לגיטימציה, אנחנו נשקול אם אתה יכול להיכנס. אם תגיד לנו: תקשיבו,

אני בא לסדרת פגישות כזאת, כזאת וכזאת, אני מוכן גם לבוא, אפשר לאשר לו, ואין לי ספק ששר הפנים יאשר בלא מעט מקרים. אבל זה לא אוטומטי, והמהלך הלא-אוטומטי הזה הוא לא חריג, הוא קיים גם במדינות אחרות. שואלים אותי אם זה דרמה. גם היום שר הפנים יכול להתערב. לא-פעם הוא אינו עושה את זה. ולכן כשפנינו למשרד הפנים, ומשרד הפנים אמר: חברים, נראה לנו רעיון טוב שקודם כול אדם מארגון שקורא לחרם על ישראל ורוצה להיכנס בשערי מדינת ישראל, יגיש בקשה. כי באוטומט הוא לא יכול, הוא יצטרך להגיש בקשה מיוחדת ולהסביר למה הוא בא לארץ. ואם יהיה כאן מהלך שייתפס כמאוזן, כסביר, אז יאשרו לו להיכנס. ולכן אני מבין למה כל הצעה שעולה כאן, מכניסים אותה לסל. אתה רוצה, את כל זה מה שיגרום, לא,

אבל אני חושב, חברת הכנסת גרמן, גם בחו"ל, במדינות מערביות, המדינה יכולה לקבוע. היא חושבת שאדם שבא בשעריה הוא סכנה, או שהוא גורם נזק למדינה, היא יכולה לשקול. אז פה אותה אמירה אומרת: חברים, יש היום מעשה, הגל השלישי של המלחמה נגד ישראל הוא גל הדה-לגיטימציה. וזה לא אומר, ואני מסכים, יש נטיות במדינת ישראל לבדלנות.

אמירה שבה מדינת ישראל אומרת לעצמה: חברים, אנחנו צריכים להילחם בחרם ובדה-לגיטימציה, ואם אתם ארגונים שזה הייעוד שלכם, דה-לגיטימציה, אז אנחנו,

לא צריכים לפתוח את כל האפשרויות בעבורכם. הדבר האחרון שאני אגיד הוא שאנחנו נוטים לערבב כאן, בגלל הרגישות הזאת, דברים שהם לא קשורים זה לזה. אז לכן יש פה משהו מידתי, ולכן אני מבקש את תמיכתכם בחוק.

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה ראשונה. הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27) (אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי כנסת,

מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 27)

אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל), התשע"ז 2016, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. 42 בעד, 15 מתנגדים, שבעה נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

החוק מעניק מענק לידה, מענק להוצאות הראשוניות לתינוק או לתינוקת, כ-1,700 שקלים לילד הראשון,

שמיועד להוצאות

ליועץ שלו אורי קנדל, שפרש מתפקידו לא מזמן,

זכות. תודה לאתי נמרודי, מנהלת תחום אימהות בביטוח הלאומי,

תודה לשרת המשפטים איילת

את חברת הכנסת תמר זנדברג על החוק הזה, שהוא כל כך צודק וכל כך מאחד. הבית הזה עושה כל כך הרבה דברים טובים, שנזכור את הדברים הטובים. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת יהודה גליק. חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה,

שלוש דקות, אדוני, לרשותך. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני מצדיע ופונה לקהל במשחק "אחי נצרת" ו"צעירי לוד", שקראו לתפילת המואזין, כל הקהל בקול אחד, וזו התשובה והתגובה של הערבים המוסלמים במדינה להצעת החוק הנבזית הזו. זה, 1. 2. בהתייחס לחוק.

קודם כול, אנחנו תומכים בו, ולו מסיבה אחת, אתה מדבר על חוק המואזין? חוק המואזין זה כבר מהשמים, ואף אחד לא יכול למנוע אותו. זה חוק אלוהי, זה חלק מהדת שלנו, וכל ניסיון למנוע אותו לא יצליח, אז זה כבר ניסיון טיפשי. הניסיון הזה הוא ניסיון טיפשי, לכן אני לא אתייחס עוד פעם אליו, כי, כן, כן, כן, אני אומר בפשטות, איך יאכפו אותו?

המואזין, הרי משרד הפנים, שהוא אחראי לדת המוסלמית, האבסורד הקיים במדינה הזאת, שיש משרד דתות, והדת המוסלמית, מי שאחראי לה הוא שר הפנים. פתאום משהו משונה. לכן גם אין מספיק מואזינים בשכר,

אתה מפריע לחבריך. לכן אנשים גם יתחלפו, והקול של המואזין ימשיך,

חבר הכנסת אבו עראר, אתה מפריע לחבר סיעתך.

למרות כל הניסיון הטיפשי, מה שאמרתי, קול המואזין ימשיך, חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. אני? אתה מפריע לחבר סיעתך, זה לא מנומס. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. שאדוני יצא ויחזור להצבעה. חבר הכנסת אבו עראר, תצא ותחזור להצבעה. קראתי אותך לסדר פעם שלישית, אני מבקש שתצא ותחזור להצבעה. כבר לא חוזר פעם שלישית. חבל, אתה מפריע לחבר סיעתך, זה לא יפה. אתה יכול להישאר, אבל זה ממש לא יפה. בסדר, סדרן, הוא יכול להישאר.

שלי כמעט נגמר. בסדר, קח עוד דקה. אני לא אצטרך את הדקה, כי עוד כמה משפטים ואני אסיים. כבוד השר, אני תומך

שמאפשר תשלום ביטוח לאומי לאישה שיולדת בבית, או בכל מקום מחוץ לבית-חולים, ולו מסיבה אחת, שהאישה הערבייה תתפטר מהגזענים ומהגזעניות שלא רוצים שהנשים שלהם יהיו באותו חדר עם אישה ערבייה, כי הם לא יקבלו את הכבוד. אז אנחנו גם מהם נתפטר, ומספיק בגלל הסיבה הזאת אני אוכל לתמוך בחוק.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אינו נוכח. חברת הכנסת יעל גרמן. מוותרת.

חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין. תומך בחוק ומוותר.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח. חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חברת הכנסת רויטל סויד,

חבר הכנסת עפר שלח, אינו נוכח. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

חברת הכנסת זנדברג, אני באמת רוצה לברך אותך, כי זאת באמת הצעת חוק קטנה, והיא חשובה, כי היא מסתכלת על הצרכים של נשים, של משפחות, ולא מתעלמת מהשינויים שחלים בעולם שלנו. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על המשפחה הישראלית, אנחנו צריכים לא להתעלם מהשינויים הביולוגיים, הסוציולוגיים. המשפחות במדינת ישראל עוברות תהליכים באמת מדהימים, ואני באמת גאה ושמחה כשהכנסת נוטלת חלק בשינוי הזה, והיא באיזשהו סוג של מנווט, סוג של GPS לשינויים האלה. אני באמת באמת מאוד גאה, וחושבת שזה חשוב, בגלל זה גם הקמתי את שדולת המשפחה הישראלית. אני חושבת שהמשפחה הישראלית היא הגרעין שממנו כולנו יוצאים, כל משפחה מכל סוג שיש כאן, ואלה הרגעים שנעים להיות במליאה.

תודה רבה לחברת הכנסת ורבין. חבר הכנסת איציק שמולי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מוותרת. חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת. אני נוכחת, וגם יכול להיות שזה ישפיע עלי. חברת הכנסת מירב בן ארי, גברתי מבקשת, מירב, יש לך ניגוד אינטרסים. אנחנו נאחל לך שיהיה בשעה טובה, היכן שתבחרי ללדת.

חבר הכנסת יואל חסון, מוותר. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה. חברת הכנסת זנדברג, אפשר להצביע, נכון?

אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 184) (זכאות למענק לידה עבור לידה בבית), התשע"ז 2016, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 184) (זכאות למענק לידה עבור לידה בבית),

30 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, והיא חוזרת לדיון בוועדת העבודה,

אנחנו בדיוק דיברנו על זה. חברי, שנייה, הצעת החוק התקבלה בקריאה ראשונה, והיא חוזרת לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חברת הכנסת ענת ברקו, חבר הכנסת דוד ביטן, חבר הכנסת מוטי יוגב, אני לא, אתה לא,

הם מבקשים לצרף את תמיכתם לפרוטוקול. אני לא יכולתי להצביע, כי אני עדיין כאילו יושב שם. לא, אני כבר רשום כאן. אבל לא יכולתי להצביע, המערכת לא פעלה, לא היו לי כפתורים להצביע. אדוני סגן היושב-ראש, הצוות הטכני מייד ייתן לאדוני מענה.

הכול בסדר, אנחנו עוברים בשעה טובה לסעיף הבא שעל סדר-היום. גברתי המזכירה,

המערכת עצמה לא עבדה, חבר הכנסת וקנין, זה בסדר גמור, נתקן זאת. אתה צריך להוסיף עוד קול, האם המשמעות היא שאנחנו מעלים בעוד קול? אם הוא לא יכול היה להצביע.

אז אנחנו מצרפים את חבר הכנסת וקנין לתומכים,

התוצאות הן: 31 תומכים, אין מתנגדים ואין נמנעים. הצעת החוק עברה ברוב עוד יותר גדול, אנחנו כמובן מברכים על כך.

לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז 2016, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי הכנסת,

חבר הכנסת מרגי,

יציג את הצעת החוק במשך עשר דקות תמימות שעומדות לרשותו. אדוני היושב-ראש, מאחר שזה סעיף אחרון, בחוק והיום היה יום סוער ונרגש, לפעמים, אומר לכם בכנות, יש חשק שלא להיראות על המסך ברגעים האלה, כפי שהיו היום, אבל אני שמח שלפחות בסוף סדר-היום יש חוקים שמיטיבים עם האזרח בישראל. אני יכול לפטור את עצמי בדברי הסבר פשוטים.

הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) עד היום החוק הזה נדון בוועדת הכלכלה. אנחנו מדברים על הסעות למוסדות חינוך, ויש תקנות שלחצנו והאצנו במשרד החינוך לתקן, סוף-סוף הם תיקנו אותן, והחוק הזה בסך הכול בא לתקן, שסמכות הדיון תהיה במקום ועדת הכלכלה, בוועדת החינוך. לכן נשאיר את המלל לקראת קריאה שנייה ושלישית, ואני רק אודה לחבר הכנסת איתן כבל, שבצורה עניינית הבין זאת, ותמך בהעברה, ואני אודה לכל חברי הכנסת שיתמכו בהעברת הסמכויות, כדי שמייד ניכנס, בוועדת החינוך, לתהליך של עבודה ותיקון התקנות, שהן לא מעטות ולא קלות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לחבר הכנסת מרגי. אם כן, נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח. חברת הכנסת תמר זנדברג. מוותרת.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, מעוניין לדבר. שלוש דקות, אדוני, לרשותך.

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד השר, כבוד השר, החוק הזה, אני תומך בו. יש כמה דברים שצריך לתקן במצב הקיים, על זה דיברנו בוועדת החינוך, והבאתי את המקרה של ילד ביסודי, בן תשע, שהוא עיוור, עיוור ב-100%; משרד החינוך מאפשר לו הסעה, מאפשר לו סייעת לכמה שעות בכיתה, אבל מלווה שתיקח אותו מהבית עד לבית-הספר ומבית-הספר, מהכיתה לרכב בחזרה וחזרה הביתה לא נותנים, והתקנות של משרד החינוך לא מאפשרות את זה. המצב הזה הוא אבסורדי, למה? כי אנחנו מנסים לעודד נשים לצאת לעבודה, אז המצב הזה מרתק את האימא של הילד, שתהיה צמודה לבן. ומה שקרה, מוותרים על ההסעה, לוקחים את הילד לבית-הספר ומחזירים אותו. זה העניין הבטיחותי ביותר לילד עיוור. אז מה שאני מבקש הוא שאת התקנות האלה יתקנו, ושילד עיוור שיש לו אישור רפואי שהוא עיוור, יקבל גם את המלווה מהבית לבית-הספר ובחזרה. נוסף על כך, בעניין ההסעות יש גם פן שהוא פן כלכלי. רשויות מקומיות במצב סוציו-אקונומי נמוך, 4 ומטה, פשוט לא יכולות לממן את החלק שלהם במצ'ינג. לכן יש צורך לבטל את המצ'ינג ברשויות החלשות, כי הילדים הם, וההסעות הן, באחריות משרד החינוך, והוא צריך לשלם את זה במלואו. כי יש מקרים שהרשויות לא יכולות לעמוד בחלק שלהן, ואז גם ההסעה לא מתקיימת. לכן בהזדמנות הזו, חבר הכנסת מרגי, דיברנו בוועדה אצלך, ואני חושב שהגיע הזמן לתקן גם את זה.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חברת הכנסת יעל גרמן? מוותרת.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי?

חבר הכנסת יהודה גליק? מוותר. חברת הכנסת מירב בן ארי? עוד מעט תצטרכי הסעות לילדים. מוותרת. חבר הכנסת באסל גטאס?

חבר הכנסת יוסי יונה?

חברת הכנסת רויטל סויד?

שלוש דקות, גברתי, לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת ביטן, יו"ר הקואליציה, אני אשמח אם תשמע את מה שיש לי לומר עכשיו. ואני בכוונה מנצלת גם את סוף היום, גם את האווירה הנעימה, גם את העובדה שאנחנו נמצאים עכשיו עם שני חוקים כל כך חיוביים. אני רוצה לומר משהו לכם, חברי. אנחנו נמצאים בימים מאוד מורכבים. אנחנו נמצאים בימים מורכבים כי כל אחד, מהמקום שממנו הוא מגיע, מאמין מאוד מאוד במה שהוא עושה. הוא מאמין מאוד מאוד במה שהוא אומר. הוא מאמין מאוד מאוד שמה שהוא עושה הוא עושה טוב לציבור שתומך בו ובכלל לציבור במדינת ישראל. אבל מה לעשות, מה שבצד הזה חושבים שהוא טוב, לא חושבים בצד הזה, ומה שחושבים בצד הזה, לא חושבים כאן בצד הזה, וכל אחד חושב שהאמת היא רק אצלו בלעדית. וזה בסדר גמור, כי זו הדמוקרטיה וכך צריך להתנהל. אבל שמתם לב איך אנחנו מנסים לשכנע זה את זה? שמתם לב איך אנחנו מנסים להביע את הדעה של הציבור שלנו, ששלח אותנו? שמתם לב איך אנחנו מגחיכים את עצמנו? ילדים צופים בנו, בני נוער, אנשים, מבוגרים, אנשים ששלחו אותנו לבית הזה, אנשים שאנחנו אמורים להיות הקול שלהם. וכשאנחנו עומדים פה ונוקטים כל מיני מעשי שירה או מעשי הבל ומעשי שטות, האם באיזשהו אופן אנחנו מראים שאנחנו נבחרי ציבור רציניים באמת? שנועדנו להוביל את המדינה? שנועדנו להנהיג אותה בימים הכל-כך מורכבים? אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו מפולגים ומשוסעים ואנחנו משסים את עצמנו זה בזה. עד איזו רמה נמוכה נגיע? לא מספיק שיש לנו להתמודד עם בעיות מחוץ ומבית? לא מספיק שיש לנו להתמודד כל אחד לפי תפיסת עולמו, עם משהו שלדעתנו קורע אותנו מבפנים? זה לא מספיק? אנחנו גם צריכים לעמוד פה ולהסתכל זה על זה ולעשות דברים שנראים כמעשי קונדס? אחר כך כשאנחנו הולכים ברחוב ואנחנו מנסים באיזשהו אופן להעביר מסר, אז עומד הציבור, מסתכל עלינו ואומר, מי אתם? תסתכלו איך אתם נראים? אנחנו המומים ממה שקורה בארצות-הברית? בואו נסתכל מה קורה אצלנו בבית לפני שאנחנו מסתכלים על מנהיגים אחרים. בואו נסתכל מה קורה אצלנו בבית.

יש לנו כל כך הרבה לדון, כל כך הרבה על מה להתווכח, כל כך הרבה על מה להתעקש, אז בואו נעשה את זה בכבוד.

תודה רבה לחברת הכנסת סויד. חבר הכנסת יואל חסון?

אנחנו, אם כן, נעבור להצבעה, חבר הכנסת מרגי, אפשר לעבור להצבעה, נכון? אדוני לא צריך לסכם.

להצבעה על הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז 2016, בקריאה ראשונה. מי בעד ומי נגד? ההצעה להעביר את הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5) (סמכות ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת), התשע"ז 2016, לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 31 תומכים, אין מתנגדים ואין נמנעים.

והיא חוזרת לדיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

עזוב, נו, בדיוק